תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 55), התשע"ח 2018, והצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 56), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 3) (ערעור לפני בורר), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת ניסן סלומינסקי ומרדכי יוגב. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק שמספרה פ/5072/20 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/5105/20: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

מתן זכות לעבודה חלקית), התשע''ח 2018, מאת חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, הצעת חוק הרופאים הווטרינרים (תיקון, הכשרה מעשית בווטרינריה בימי המנוחה), התשע"ח 2018, מאת חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ,

להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז 2017. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עודד פורר, מירב בן ארי ומיקי מכלוף זוהר

מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מאיר כהן, טלב אבו עראר, יוסי יונה ואלי אלאלוף בנושא: משרד החינוך מונע מתלמידים בבתי

הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של ארגנטינה בדבר סיוע הדדי בענייני מכס. חברת הכנסת קסניה סבטלובה ביקשה להסיר את הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון, פטור מהיטל), התשע״ח 2017, שמספרה פ/4802/20.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, נאומים בני דקה. אני מפעיל את ההצבעה על מנת שחברי הכנסת יוכלו להירשם. בבקשה, ההרשמה החלה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אנא פתח היום את הנאומים. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, אתמול בשעה טובה הוצב מחדש חדר תפילה בתחנת הריענון בכביש 6 ליד מחלף באקה אל-גרבייה. אותו חדר תפילה נגנב לפני שנתיים וחצי, דיברתי על זה בזמנו, ערב תשעה באב באותה שנה. אני אומר שיש התקדמות ואני מקווה שגם בתחנות הריענון האחרות זה יתאפשר, כי זה מקום שאנשים נחים בו, ותתאפשר גם התפילה, כי עד היום אנשים התפללו על המדרכות וליד החניונים. יש גם התקדמות בכיוון הקמת חדרי תפילה בחלק מבתי החולים. אני חושב שהגיע הזמן שכל בתי החולים יהיו בהם גם חדרי תפילה, כי אנשים מתפללים שם על הדשא ובשבילים, או בפרוזדורים בתוך בתי החולים. המקום האחרון שאני מבקש, וביקשתי מהשר ופניתי, זה נתב"ג. הרבה נוסעים מגיעים. איפה הם מתפללים? אני עברתי את זה. בתוך פרוזדור, בתוך הדיוטי פרי או במעברים שם מתפללים. יש אפשרות להקים חדר במידות קטנות, לא חייב להיות מסגד גדול. בהרבה שדות תעופה בעולם במדינות שהם לא מוסלמיות יש חדרי תפילה. אני חושב שעזרתך, כבוד היושב-ראש, תעזור בנושא הזה. מדברים על שטח קטן שיהיה טוב לכולם.

פנית לרשות שדות התעופה עם העניין הזה? פניתי, ופניתי לשר התחבורה. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת סאלח סעד, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברנו השר, בהתחלה תרשו לי לברך שני חברים יקרים שנמצאים כאן איתנו, אנשי עסקים, מהמובילים במגזר הערבי: אחד שיש לו דווקא עסק בעפולה, מוחמד משארקה, והשני, שיש לו עסק רציני מאוד בנצרת עילית פארוק חסן. שניהם ערבים ישראלים שיש להם עסקים בערים מעורבות כמו בעפולה ובנצרת עילית. זה אומר שאפשר במדינת ישראל שאנחנו נחיה בדו-קיום ונעסוק אחד עם השני גם במסחר, גם בתרבות, גם בחיים הדדיים, גם בשותפות אמת.

אדוני היושב-ראש, חזרנו מסוף שבוע באירלנד, שם נפגשנו, כמובן במשלחת שארגן ארגון Forward Thinking, עם שרים פלסטינים ודיברנו שם על שלום אמיתי במזרח התיכון, על היחסים בין הפלסטינים לבין הישראלים ועל הדו-קיום בין הערבים הישראלים לבין היהודים. אני אומר לכם, אפשר לעשות זאת, ואפשר לעשות את זה גם בגדול, כי המדיניות שלנו, יחד עם כל המזרח התיכון היום, גם ערביי ישראל וגם היהודים שיושבים במדינת ישראל, ללכת לכיוון השלום, להתקדם בשלום אמת.

הקושי שבדבר, נוכל להתדיין ולחזור למשא ומתן מהר ככל האפשר. תודה לחבר הכנסת סאלח סעד. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

ואחריו, חבר הכנסת מוסי רז. תודה, אדוני היושב-ראש.

ברשותך, רוצה לפתוח בדבר מאוד משמח ומרנין את הלב. בסוף השבוע האחרון הייתי יחד עם עוד ארבעה חברי כנסת, חברות הכנסת לאה פדידה ונאוה בוקר וחברי הכנסת נחמן שי ואיציק שמולי, בסיור מטעם הסוכנות היהודית בצרפת, יחד עם מזכ"ל הסוכנות ג'וש שוורץ ונציג הסוכנות בצרפת דניאל בלחסן. מה שראינו שם, ראינו קהילות של אלפי בתי אב יהודיים, ציוניים, שרואים בארץ ישראל את הבית שלהם,

רואים את דגל ישראל, רואים את תורת ישראל. הסיום של המסע היה באירוע שנחרת בזיכרוני ואני חושב שילווה עוד הרבה שנים, של מסע של מאות בני נוער שמגיעים ליריד עם כ-40 שולחנות של ישיבות, של אוניברסיטאות, של מקומות בארץ. אני חושב שמגיע הרבה תודות לסוכנות היהודית, שעושה עבודה כל כך חשובה במקומות האלה, שרואים אותנו כבית שלהם. מגיע להם שאפו גדול על הדבר הזה.

תודה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. אדוני היושב-ראש, אתמול החלו לחלק את המכתבים המודיעים למבקשי המקלט שעליהם לעזוב את הארץ בתוך חודשיים. בחרנו לנו את חג הפסח, חג החירות, כדי להתחיל בו את גירוש האנשים מהארץ. מכל הימים בשנה בחרנו בדיוק את היום הזה. ברצוני לקרוא עדות של מבקש מקלט,

שמועמד לגירוש. הוא מספר: גויסתי לצבא בשנת 1999. חשבנו שאחרי שתיגמר המלחמה של אריתריאה ואתיופיה נוכל להשתחרר מהצבא, אבל באריתריאה זה לא כך. השירות הצבאי לא מוגבל בזמן. למעשה, עד שברחתי מאריתריאה, שנים רבות אחרי כן, לא שוחררתי. בכל הזמן הזה נאלצתי לשמור בסוד את הדת שלי. הייתי מתפלל בחשאי. בשנת 2006 עזבתי את הבסיס שבו שירתי בלי רשות כדי לבקר את דודתי, שגרה בעיר אסמרה. נתפסתי, לקחו אותי לכלא, ושם החזיקו אותי מתחת לאדמה. היו שם סוהרים שהיו מכים אותנו. היה מעט אוכל. היו לוקחים אותי לחקירות ומנסים להחתים אותי על מסמכים שאומרים שאני מודה שאני מתנגד למשטר ונושא באחריות. משם העבירו אותי עוד הרבה בתי כלא. עברתי במקומות קשים מאוד. למשל, בכלא אחד החזיקו אותי עם עוד 70 אסירים בקור אימים, ובכל פעם שהאסירים היו בוכים או צועקים, הסוהרים היו מכים אותם בחוזקה שוב ושוב. בכלא שליד העיר אקורדט היו לוקחים אותנו כמו עבדים מהכלא לעבוד בחקלאות. עבדנו שם שעות על גבי שעות, יחפים על אדמת טרשים. כשהצלחתי לברוח מהכלא, זה היה כשלקחו אותנו לעבוד וביקשנו מהשומר רגע לעצור, אז כשהוא אישר לנו ניצלנו את הרגע וברחנו. הוא ירה עלינו ורק במזל לא פגע בנו. חג חירות שמח. תודה לחבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת איתן ברושי,

ואחריו חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ביום חמישי האחרון השתתפתי באזכרה לאסטרונאוט אילן רמון. 15 שנה מאז התרסקותה של החללית. אין אחד שלא זוכר איפה הוא היה באותה שעה. אני בטוח שזאת חוויה שלא נשכח לעולם. מאז, לצערנו, גם קבור לידו בנו, סרן אסף, שנפל בעת מילוי תפקידו כטייס בחיל האוויר. שניהם קבורים בבית הקברות בנהלל, שצופה לעמק יזרעאל. הייתי ראש המועצה האזורית בעת שהמשפחה פנתה, ומושב נהלל הסכים שהקבורה של אילן, האסטרונאוט הראשון, זיכרונו לברכה, תהיה בבית הקברות בנהלל, משום הקרבה והקשר בין הבסיס ברמת דוד לבין חיל האוויר, המושב נהלל וההתיישבות בעמק. לאחר שעברנו את החוויה, ומאז אני משתתף בטקסים עם רונה והמשפחה והחברים ומפקדי חיל האוויר, נשאלתי לא פעם: מה זה עמק יזרעאל?

כמי שמילא שם את התפקיד וגם חי ותושב האזור, שעמק יזרעאל זה הצירוף הזה מהשומר הראשון אלכסנדר זייד, שפסלו ניצב בשער העמק, עד האסטרונאוט הראשון אילן רמון, שקבור בנהלל וצופה לעמק. זה אולי הצירוף ההיסטורי של ישראל בת 70: של השומר וגואל הקרקעות והחיבור של הדם והאדמה וראשית הציונות וההתיישבות, החקלאות וההתיישבות, עד החדשנות הכי גדולה, האסטרונאוט הראשון, אולי הצירוף הזה של רגליים באדמה והראש בשמיים ומעל העננים. זו בעצם המהות של מה שאנחנו עושים. נזכור את אילן רמון כפורץ דרך, כמי שהוכיח שאפשר יותר ממה שכל אחד חושב שאפשר, גם כשהיה טייס וגם כאסטרונאוט הראשון. 15 שנה עברו. נזכור אותו תמיד. תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת זוהיר בהלול.

ביום חמישי האחרון נמנע אסון כבד ביישוב אום בטין בנגב. וליד אבו כף, אדם נכה שגר בשכונה מתוכננת בתוך הקו הכחול באום בטין, הגיעו אליו פקחי הוועדה המקומית אבו בסמה בליווי שוטרים. לטענתו, הם התנכלו לו, שברו לו את חלונות הבית, וכתוצאה מכך הוא שפך על עצמו בנזין ואיים לשרוף את עצמו. במאמצים גדולים של השכנים ושל אנשים בסביבה נמנע האסון. הנושא ייבדק, ואנחנו נעקוב אחרי הבדיקה של מה שקרה בדיוק, אבל הסיפור העצוב הוא, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה שאום בטין הוא יישוב מוכר, הוא חלק ממועצת אבו בסמה. יש קו כחול, יש תוכנית מתאר מאושרת, אבל אין אף היתר בנייה, אין חשמל, אין תשתיות, אין כבישים. בעצם אין כלום. זה המצב הקשה שבו חיים תושבי אום בטין ותושבי שתי המועצות נווה מדבר ואל-קסום בכלל.

תודה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, גם אני מצטרף לעמיתי חבר הכנסת סאלח סעד ומברך את שני אנשי העסקים המצליחנים מהמיעוט הערבי הפלסטיני בישראל, מוחמד משארקה ומר פארוק חסן. באיזה עולם אנחנו חיים? אדוני היושב-ראש, לא ייאמן, 40,000 דולר זאת הכנסה פר נפש במדינת ישראל, וממש סנטימטרים ספורים ממחסום ארז אנשים גוועים ואנשים אינם מצליחים אפילו להביא את הלחם ואת החלב הביתה. באיזה עולם אנחנו חיים? כאשר בישראל מדברים על אי-אחריותה, חוסר אחריותה של ישראל למשבר והאסון ההומניטרי בעזה, כאילו שעזה הגיעה, אני מתחבר למילה "אסטרונאוט", כפי שחבר הכנסת, ידידי ועמיתי וגם שכני ברושי אמר, אז אני אומר שכאילו את רצועת עזה הביאו באמצעות חייזרים על ידי חללית שהגיעה לפתע פתאום ושקעה ושכנה שם באזור הזה. הרי מדינת ישראל היא האחראית לעניין הזה. קטונתי מכדי לדבר. הרמטכ"ל של מדינת ישראל, מר גדי אייזנקוט, דיבר על האחריות של מדינת ישראל. ומה עושים השרים במדינת ישראל? מתקוטטים אחד עם השני כאילו שמדובר בסוגיה פוליטית, רחמנא ליצלן. עד כמה אנחנו מצליחים לגלוש במדרון התלול הזה שמביא את האסון הכבד הזה על שכנינו? שומה עלינו,

שנתעורר ונציל, כיאה לעם היהודי, שעבר לא מעט חוויות קשות, ממיתות, בהיסטוריה המודרנית. נא להציל את רצועת עזה. האחריות היא רק, ואך ורק, על מדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת טלב אבו עראר,

חברת הכנסת לאה פדידה. תודה, מכובדי היושב-ראש. המינהל האזרחי הרס אתמול בבוקר שתי כיתות לימוד ששימשו את ילדי הכפר הבדואי אבו נאוור, באזור הסמוך למעלה אדומים. תתפלא לשמוע, מכובדי היושב-ראש, זה בניגוד להחלטת בג"ץ. בג"ץ החליט שלא להרוס את הכיתות האלה. המינהל האזרחי עמד על שלו והרס. החלטת בג"ץ, מכבדים אותה רק כשהיא נגד הערבים. כשהיא עם הערבים לא מכבדים אותה. הריסת מוסדות הלימוד, מכובדי היושב-ראש, פירושה הריסת דורות שלמים. אנחנו בתקופה שהמדינה יודעת אך ורק להרוס. לא חושבת על בנייה. הדוגמה שהביא חברי חבר הכנסת סעיד אלחרומי לגבי התושב הבדואי ביישוב אום בטין היא שאין לאנשים שם ברירה. הבן אדם הזה לא מצא ברירה אלא לשרוף את עצמו ולהתאבד, כשהוא רואה את הממשלה נחושה בדעתה רק להרוס, למרות שזה ביישוב מוכר. לכן אני חושב שהממשלה הזאת, המדינה הזאת, היא שתישא באחריות לכל מעשיה, לכל המדיניות הזאת הננקטת בצורה מתמדת כלפי ערבים בארץ הזאת.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת נחמן שי. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, הפרשה של תלמה ילין הביאה אותי לחשוב על המושג "אמת", או בעצם על המושג "חשיפת אמת". האם פרשת הטרדות מיניות היינו צריכים להסתיר ולא לחשוף? האם מורה שמקיים יחסים כאלה, אנחנו צריכים להאשים את הכתבת שפרסמה ועשתה? בימים כאלה, שכולנו, נשים, יודעות, וגם אחרי הגל של MeToo, צריכה לדעת כל אישה שברגע שנעשה נגדה מעשה, יש לה למי לפנות והאמת היא מעל הכול. את האמת צריך לחשוף ואת הקולות האלה שעכשיו קוראים: אולי לא היה צריך לומר, אולי לא היה צריך להגיד, צריך להגיד בקול שכל אישה תדע שיש לה למי לפנות. מי שחוטא חייב להבין שיש השלכות למעשיו גם אחרי זמן רב. מורה ומחנך בישראל צריך על אחת כמה וכמה לדעת שהוא חייב במוסר ושלכל אישה ואישה יש כתובת.

תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להביע מפה צער וזעזוע על מעשה הרצח שהיה בעיר אריאל לפני כשעה, שעה וחצי, דקירה, אדם בן 40, עדיין השם לא פורסם. הרוצח נמלט. אני מקווה שיגיעו אליו, ויגיעו אליו מהר. הניסיון שלנו עם כוחות הביטחון,

השב"כ ומשטרת ישראל, זה שהם פועלים מהר מאוד, בנחישות גדולה, והם מאתרים את הרוצחים. זה לא יחזיר אלינו את אותו אדם, וכל מי שפוגע ביהודי, בישראלי, חייב לדעת שמגיעים אליו ועושים כל מאמץ כדי שיבלה את שארית חייו בכלא. אני רוצה לומר משהו על מכתב שקיבלתי בשם איגוד העמותות לזקן בישראל, שמבטא תסכול גדול של עשרות רבות של עמותות שפועלות בכל הארץ ושמשמשות כלי מאוד מרכזי בהפגת הבדידות של אזרחים ותיקים,

שבאים אליהם במשך היום, יוצאים מהבית ומקבלים תוכנית ומקבלים ארוחה, ואז הם חוזרים הביתה והיום התמלא תוכן.

אומר המנכ"ל שלהם ואומרות גם מנהלות ומנהלים של מרכזי יום כאלה שהם לא מסוגלים לעמוד בהוצאות הגדלות והולכות. הם מונים שורה ארוכה של נושאים. אני לא אפרט עכשיו, אבל אני אומר שזאת קריאת אזהרה, בגלל שיש צורך חיוני לאזרחים ותיקים במקומות האלה. זה באמת כלי שהשימוש בו הוא יומיומי, ומדינת ישראל חייבת, אני מקווה שמשרד הרווחה יתגייס ויסייע. זו מין הפרטה כזאת. הלוא הם עושים את זה בשביל המדינה, ואם הם עושים את זה בשביל המדינה, המדינה צריכה להבין שהדברים מתייקרים וחייבים לממן אותם. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אתמול, במקביל לחלוקת הודעות הגירוש למבקשי המקלט, הממשלה החליטה לייבא עוד 6,000 עובדים זרים לעבודה בתשתיות. אלה מתווספים ל-16,500 העובדים הזרים בבניין, לאלפי הפיליפינים שרוצים לייבא לעבוד במלונאות, לעוד אלפים שייבאו לעבוד במסעדנות ובניקיון. איפה הם יגורו?

בדרום תל אביב ובשכונות המוחלשות שכולם נשבעים בשמן. למה לא לאפשר למבקשי המקלט לעבוד בתחומים האלה? פשוט מאוד, כי על היבוא של העובדים הזרים יש מי שגוזר קופון שמן של דמי תיווך. אני רוצה להביא את עדותו של אסיאס, מבקש מקלט שגורש לרואנדה. הוא מספר שבשדה התעופה לקחו לו את כל המסמכים. לאחר מכן שמו אותו במקום כליאה שקראו לו מלון, שומר שמר עליו שהוא לא יצא משם. לאחר מכן אמרו לו, אחרי שלושה ימים, שהוא צריך לעזוב לאוגנדה.

כשהוא הגיע, לקחו לו את הכסף ואמרו לו שהוא צריך לעבור לדרום סודאן ושעליו לשלם למבריחים שיעבירו אותו לדרום סודאן. למזלו, הוא הצליח להגיע לאירופה. זו, אדוני היושב-ראש, הדרך הצפויה להרבה מבקשי מקלט בעתיד. תודה לחבר הכנסת חנין. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אני רוצה להמשיך, בהמשך למה שאמר כאן חבר הכנסת זוהיר בהלול לגבי עזה, ולחשוף את השקר הפלסטיני. אי-אפשר להתעלם מזה שאומרים שיש קריסה, או לקראת קריסה הומניטרית בעזה, בזמן שאת המשאבים, כפי שאמר השליח המיוחד של טראמפ, גרינבלט, איראן נותנת לחמאס 100 מיליון דולר לשנה, והם מפיקים פיגועי טרור. עם הכסף הזה אפשר לשקם את עזה. במקום לחפור מנהרות, לייצר אמל"ח, להשקיע באיך להשמיד את ישראל, מה שלא יקרה אף פעם, ולהביא חורבן על עזה, הגיע הזמן שידאגו באמירות האסלאמית לאזרחים.

זה לא רק באמירות האסלאמית, אנחנו רואים את זה גם באיו"ש: קונים מטוסים פרטיים, וילות פאר, אחוזות מטורפות. הכסף, שחיתות וטרור. אז במקום שחיתות וטרור אפשר היה לדאוג שלאנשים יהיה מה לאכול ותהיה להם עבודה. אבל זה לא קורה. הצרכים של בני העם הפלסטיני הופכים להיות עניין של מישהו אחר, או המדינות התורמות או כל מיני מדינות אחרות שאפשר, או על הגב של ישראל. אז באמת, המצב הוא כזה שממשיכים לחתור להשמדתה של ישראל, זה מה שחושבים, ובאותו זמן לקנא בישראל ולחשוב שישראל תפתור את כל הבעיות.

זה לא קורה. אני רוצה לחזק ביום הזה את כוחות הביטחון, לומר תודה למשטרת ישראל על העבודה המאומצת במשך כל השנה, לשוטרות ולשוטרים, ולהגיד שיש הרבה עבודה. אנחנו ראינו שרק היום היה עוד פיגוע, רצח נורא, ואנחנו נשיג את הטרוריסטים הללו, נרדוף אחריהם ביום ובלילה.

תודה לחברת הכנסת ברקו. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אחריה, חבר הכנסת חיליק בר. תודה, כבוד היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, אני מאוד מתפתה לענות למה ששמעתי קודם על מערכת השקרים הפלסטינית, אבל כנראה מקשיבים רק לפלסטינים, לא מקשיבים לרמטכ"ל ולדברים שהוא אמר על עזה. היה כדאי מאוד להבין, או שלא מאמינים למה שאומר הרמטכ"ל, או שלא רוצים לשמוע את הקול הזה דווקא. תאמיני לי שמקשיבים.

אחר.

קפלון, שם בדוי, גורש מרצון לרואנדה אחרי חמש שנים וחצי בישראל ללא מעמד פליט. בחרטום תפסה אותי המשטרה: מאיפה אתם? אסור להגיד שבאנו מישראל, כי ירביצו לנו מכות. שאל: יש לכם ויזה? לא, אין לנו. לקח אותי לכלא. אמר: אתם, לחזור למדינה שלך, לאריתריאה. חבר שלי היה בישראל, והחזירו אותו מסודאן לאריתריאה ביחד עם האישה שלו. אז מה לעשות? החלטתי שאני הולך ללוב. מדבר, אין מים. מאוד מאוד חם. נגמר לנו האוכל. בחורה אחת ובחור אחד מתו. יש הרבה שמש, בגלל זה אנשים מתים. קברנו אותם בדרך. אני לא רוצה לזכור את זה. קשה לחשוב על זה. בלילה זה בא לנו לראש שלנו, זה חוזר, זה מעיר אותי, מה שאני ראיתי. בלוב סוגרים אותנו במקום שלהם, כמו כלא. אם אתה משלם הרבה כסף,

אם אתה לא משלם, זה קטן. לצערי, אני כנראה לא אצליח להקריא את כל העדות, אבל זה מתוך דוח העדויות של העוזבים לרואנדה ולאוגנדה. עדיף כלא בישראל מלמות בדרך. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה,

אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה,

באמת מכל הלב אורחים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בוגרי קורס תור הזהב שהגיעו אלינו לכנסת. כן, בהחלט. תור הזהב זה קורס למנהיגות קהילת בני הגיל השלישי ביישובי הפריפריה החברתית. הם נמצאים פה עם רינת גל-און, מנכ"לית "תרבות לישראל", 30 אורחים, כבוד היושב-ראש,

מיישובי המגזר הערבי, המגזר החרדי והמגזר המעורב. הפרויקט של תור הזהב, ראוי לציין, מנוהל על ידי חברת-הבת של ההסתדרות הציונית "תרבות לישראל" תחת המחלקה לחינוך בראשות סילביו חוסקוביץ הגדול והפעלתן שלנו. זה כל כך חשוב מה שאתם עושים. יישר כוח גדול על פרויקט תור הזהב ובאהבה רבה. אני גם רוצה לברך,

את ארגון חסדי לב בראשות זלמי ביסטריצקי,

שהיה לי הכבוד להכיר את אביו הרב ביסטריצקי, הרב הראשי של צפת, שאפילו עשה את הבר-מצווה שלי. ארגון חסדי לב פועל ליצור חוסן כלכלי קהילתי בגליל, לא רק בצפת, ומפעיל תוכניות של הזדמנויות תעסוקה, שינוי כלכלי, יזמות וחינוך פיננסי. יישר כוח לשני הארגונים הכל-כך חשובים האלה. בזכות הארגונים האלה החברה שלנו נראית הרבה יותר טוב, אז ברוכים וברוכות הבאות לכנסת. תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר, אחרון הדוברים בנאומים בני דקה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח 2018, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תן לי לקחת אוויר. אתה בכושר דווקא. נראה שלא. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

התשע"ח 2018. רק לא ביחד, זה יכול לגרום לחנק, גם מים, גם, אתה רוצה שאני אחזיק לך את היד? יש מישהו שישמח. את היד. מה? מיובש? לא, רצתי. הייתי באמצע פגישה והקפיצו אותי, מה שנקרא, (תיקון מס' 66), התשע"ח 2018, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק פרטיות שיזמו חברי הכנסת אורי מקלב ושולי מועלם-רפאלי, וחתומים עליה חברי הכנסת משה גפני, רועי פולקמן, בצלאל סמוטריץ ואנוכי. מטרת הצעת החוק היא לתקן את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), הידוע כ"חוק הספאם", האוסר על מפרסם לשלוח דבר פרסומת לנמען באחת הדרכים המנויות בסעיף בלי שהנמען נתן את הסכמתו המפורשת לכך.

מפרסם רשאי לשלוח דבר פרסומת בהתקיים תנאים הקבועים בסעיף, ובכלל זה שהנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה או משא ומתן לרכישה של מוצר או שירות, והמפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבל ממנו דבר פרסומת, והנמען לא סירב כאמור. בכל מקרה, בהתאם לסעיף האמור, במקרים שבהם הנמען הסכים לקבל דבר פרסומת, הוא רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו ולהודיע למפרסם שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת. החוק מגדיר זאת כהודעת סירוב. בהתאם למוצע, יתוקן סעיף 30א האמור כך שבעסקה בין מפרסם ובין נמען לרכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, עם סיום ההתקשרות, אם בשל כך שההתקשרות הגיעה לסיומה ואם הנמען הודיע כדין שהוא מבקש לסיימה, יראו את הנמען כמי שנתן הודעת סירוב. כך, למעשה, עם סיום ההתקשרות בין הנמען למפרסם, המפרסם יהיה מנוע מלהוסיף ולשלוח לנמען דברי פרסומת, בלי שהנמען ייאלץ לנקוט פעולה מסוימת. אני סבור שבהצעת חוק זו ישנה אמירה חשובה, שנועדה להגן על הצרכנים ולצמצם את הפעולות שהם נדרשים כיום לבצע כדי שיפסיקו להטרידם ולשלוח אליהם דברי פרסומת שאין להם עניין בהם. אציין שהצעת החוק אינה מתייחסת למצבים שבהם המפרסם מעוניין לפנות באופן אישי, בשיחת טלפון על ידי נציג אנושי מטעמו, כדי לקדם את עסקיו או מטרותיו של המפרסם, כך שגם אחרי כניסתו לתוקף של החוק לא תהיה מניעה למפרסם לפנות לנמען בדרך האמורה ולהציע לו לחזור ולהיות לקוח. אני מבקש לברך את היוזמים על הצעת החוק החשובה הזאת, שעניינה הגנה על הצרכנים. ברצוני להודות לעורכת הדין מירב תורג'מן מצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה, שעמלה על הכנת הצעת החוק. אני מבקש כמובן להודות לצוות הוועדה, ובראשו ללאה ורון, על העבודה באמת היוצאת מן הכלל שנעשית. חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור בלבד ולא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

רק מילה אחת: חבר הכנסת מקלב, באמת באמת ניסינו כאן ללכת בצורה מאוד מאוד זהירה, להוריד למינימום את הרגולציה על כל מיני עסקים, ואני חושב שהוצאנו תוצאה טובה מתחת ידינו.

תודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת כבל. בקשות דיבור, אין הסתייגויות, כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אורי מקלב,

בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אחבר גם את התודות וגם את רשות הדיבור ביחד, נחסוך זמן אחר כך. אז ראשית אני אתחיל בתודות לך, יושב-ראש הוועדה, שאתה גם אחד מהמציעים, אבל היית צריך להכניס כאן, להפעיל גם את סמכותך וגם את חותמך, את החותמת שלך, בתוך הצעת החוק, אחרת היא לא הייתה מתקדמת. הגעת באמת למערכת איזון שאני חושב שבסופו של דבר, בדיון האחרון, כבר לא היו מתנגדים,

וחלק שהסכימו,

אמרו "רוצה אני", בגלל שידעו שאנחנו עשינו את המקסימום. וכפי שאתה אמרת בדבריך, אדוני היושב-ראש, יש הצעות חוק שאתה מציע ואתה חושב שזה דבר מובן מאליו, שוודאי, אם אני מפסיק התקשרות,

אני מפסיק את כל הקשר שלי עם אותו אחד שנתן לי את השירות או נתן לי את המוצר או סיפק לי ספק כזה או אחר. והינה, התברר שיש כאלה שחושבים שזה לא ככה, והתברר כמה הצעת החוק הזאת באמת היה לה מקום. בלי זה אנשים לא הבינו את המובן מאליו אלא חשבו שאומנם אני כבר לא לקוח שמקבל שירות, אבל אני עדיין במועדון הלקוחות שלהם, במועדון הלקוחות אני נשאר תמיד. זה סוג של חתונה, לא יודע אם קתולית, אבל קשה לך להשתחרר. אני כבר לא מספק לך אבל אתה עדיין חבר שלי, אתה עדיין במועדון שלי, אני עדיין שולח לך פרסומים שלי, אני שולח לך עוד כתבים כאלה ואחרים. ולאט-לאט, מהודעות לצרכן שמטרידות הן הופכות להיות משהו שהוא גם מחייב. פתאום מתברר לך שלא רק שאתה מקבל פרסום, אתה גם התחייבת לדברים, אתה כבר מחויב,

לא הרבה יותר מאוחר אתה גם מקבל חיובים כספיים,

שלחנו לך, אתה לא אמרת לא, ועוד דברים כאלה ואחרים. הדברים האלה הרבה יותר עמוקים, מעבר רק למשלוח עצמו, שזה מטריד שאתה שולח, וחוסר המודעות שלך בעניין, אלא יש כאן משהו ערכי ומהותי יותר, וזו הייתה הבעיה. אני מפסיק לקבל את השירות, אני באמת מנתק את הקשר בינינו. אם אני ארצה להיות חבר במועדון שלך, אני ארצה לקבל ממך, זו התקשרות חדשה,

גם החששות של אחרים שהיו, והיו חששות לא מעטים, והיו לא מעט עיכובים, הצעת החוק הזו נסחבת כבר הרבה זמן, זה בסופו של דבר לעשות מערכת איזון בין כולם. כיום אני חושב שכולם צריכים להיות מרוצים. לכן אני ביקשתי לא רק לדבר אלא להודות באופן מיוחד,

ליושב-ראש הוועדה, ליועצת המשפטית מירב תורג'מן, ובמקרה הזה גם לאתי בנדלר, מכיוון שלא פעם היא נאלצה להעלות מסמכותה,

כדי להגיע למערכת נכונה ולחקיקה נכונה ומאוזנת, וכמובן למנהלת הוועדה לאה ורון. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. אני לא רואה את חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, אז אין בקשות דיבור נוספות. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. מי שמעוניין, שישב. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח 2018,

ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. אפשר להצביע. סעיף 1

חברי הכנסת, בקריאה שנייה, 33 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. בבקשה, מי בעד?

אפשר להצביע.

חברי הכנסת, בקריאה שלישית, 34 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), אושרה כנדרש בשלוש קריאות. בבקשה, אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת למסור הודעות מטעם ועדת הכנסת. חבריי חברי הכנסת, הודעה בשם ועדת הכנסת לכם, חברי הכנסת במליאה. הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ז בתמוז התשע"ו, 2 באוגוסט 2016, להעביר את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 15) (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), התשע"ו 2016, לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת עליזה לביא פנתה לוועדת הכנסת בדבר עיכוב הדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ובהתאם לסעיף 117(ד) לתקנון הכנסת, ועדת הכנסת החליטה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת הכספים לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לעדכן את הכנסת שוועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30 והוראת שעה),

2018, מ/1193, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

החליטה בישיבתה ביום י"ג בשבט התשע"ח, 29 בינואר 2018, להעביר את הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ח 2017, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. ועדת הכנסת המליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הכלכלה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. אשמח להצביע על הנושא. על מה להצביע, אדוני? ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת חוק המעליות מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת הכלכלה.

וזה להצבעה.

אנחנו מעלים את הודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת מיקי זוהר להצבעה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? ההצבעה החלה. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק שמירה על בטיחות מעליות, התשע"ח 2017,

29 בעד, ללא מתנגדים. אני קובע כי מליאת הכנסת אישרה את הודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת. אם כן, אנחנו עוברים להצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69), התשע"ח 2018. לפי סעיף 21(א) לחוק הבחירות לכנסת וכו', ועדת הבחירות המרכזית היא שקובעת את הוועדות, את הרכב הוועדות, ומקפידה שבכל ועדה יהיו מיוצגות שלוש סיעות,

כדי שהאחד ישמור על השני וטוהר הבחירות יישמר עוד יותר. סעיף 21(א1) לחוק מאפשר לוועדת הבחירות האזורית באזור שלה לעשות שינויים בהרכבים, ובתנאי שזה יהיה בהסכמת הסיעות, והתנאי השני, שיישמר ההרכב ושבכל ועדה ישבו נציגי שלוש מפלגות, אבל רק באותו אזור. הצעת החוק הזאת באה לומר שבנוסף, מאחר שעד עכשיו היה אפשר לשנות רק באותו אזור, אבל לא היה אפשר לשנות מאזור לאזור, הצעת החוק הזאת באה ואומרת שאפשר יהיה להסמיך את יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לשנות את הרכב הסיעות של ועדות הקלפי ולהחליף בין נציגי הסיעות גם בין אזורי בחירות שונים. הסמכות הזאת מותנית: א. בכך שהיא תהיה בהסכמת הסיעות, ב. בשמירת האיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי,

בכך שגם לאחר ההחלפות לא יפחת מספר הנציגים שקבעה ועדת הבחירות המרכזית. כדי שלא יהיה תת-ייצוג במקומות בולטים, הוחלט שהשינוי של מספר הנציגים בכל הסיעות לא ישתנה ביותר מ-10% בנושא הזה, ולאחר ביצוע השינויים הטילו על יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית וגם יושבי-ראש ועדות אזוריות להפעיל את סמכותם ולבצע את השינויים ולהכין כללים לביצוע הסעיף עם כל מה שקשור בזה. הצעת החוק הזאת הוגשה, אני חושב, על ידי נציגי כל הסיעות: חברי הכנסת משה גפני, דוד ביטן, רועי פולקמן, רוברט אילטוב, מיקי לוי, יואב בן צור, יואל חסון, שולי מועלם-רפאלי, עבד אל חכים חאג' יחיא, במילים פשוטות:

נציגי כל המפלגות או יושבי-ראש הסיעות חתמו על זה. זו הצעת חוק פשוטה, ברורה. אני מבקש מחבריי לאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית. אין הסתייגויות, ואני חושב שאין גם בקשות דיבור.

תודה, אדוני. אם כן, אין הסתייגויות, אין בקשות דיבור. על כן אני עובר להצבעה על הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? ההצבעה החלה. סעיפים 1

יש קריאה שלישית, ענת. 33 בעד, ללא מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ואנחנו מייד עוברים להצבעה בקריאה שלישית. ההצבעה החלה. נא להצביע.

קריאה שלישית. חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69), התשע"ח 2018, נתקבל. 40 בעד, ללא מתנגדים, ללא נמנעים. ואני קובע כי הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69),

עברה בקריאה שנייה ושלישית ותיכנס לספר החוקים של ישראל. האם חבר הכנסת גפני מעוניין לדבר על החוק? לא. אם כן, החוק עבר.

עוברים לדון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120),

המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה ובהצעת חוק עבודת נשים חברת הכנסת רחל עזריה. רחל עזריה.

כאן. האם אפשר לקרוא לחברת הכנסת רחל עזריה? אפשר עוד 20 שניות? 20 שניות אנחנו נמתין. בוודאי. הינה, רחל עזריה הגיעה. בבקשה, גברתי. אני אומר שוב, אנחנו דנים עכשיו בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח 2018. תציג את הצעת החוק יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, דיור בהישג יד ובהצעת חוק עבודת נשים חברת הכנסת רחל עזריה. בבקשה, גברתי. תודה רבה. כבוד היושב-ראש,

חבריי וחברותיי חברי הכנסת, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח 2018, זו הצעת חוק שיזמו חברי הכנסת רועי פולקמן, דוד אמסלם, יואב בן צור, משה גפני ואנוכי. זו הצעת חוק שהיא בעיניי משמעותית, על גבול המהפכנית,

נא לשמור מעט על השקט,

דברו חלש, כמו שאומרים.

תודה. היא על גבול המהפכנית, כי זו הצעת חוק שמנסה בפעם הראשונה לייצר את ההזדמנות ואת האפשרות לדיור שייבנה מראש, לתת יותר אפשרות ליזמים לבנות, ובתמורה הם יעשו שכירות ארוכת טווח, שיש בה בעצם שני ממדים: ממד אחד זה שכירות ארוכת טווח, והדבר השני, שחלק מהשכירות ארוכת הטווח תיעשה במחיר מוזל. אחד הדברים הכי מורכבים היום בתכנון ובנייה זה הפער בין הזכויות התכנוניות לבין הזכויות הקנייניות, והצעת החוק הזאת מתמודדת בדיוק עם הפער הזה.

עבדנו הרבה מאוד כדי להגיע להסכמות עם משרד המשפטים, עם משרד האוצר, עם מינהל התכנון, עם הרשויות המקומיות ועם כל חברי הוועדה. יושב פה חבר הכנסת חיים ילין, שעשה עבודה רצינית מאוד ומקצועית כדי לאפשר לנו להצליח בתהליך הזה. אני רוצה לפנות אליך, חבר הכנסת רועי פולקמן, שיזמת את הצעת החוק הזאת. אני חושבת שזה היה סוג של זכות לקיים את הדיונים ולחפש את הדרך לאפשר את השלב הבא בבנייה במדינת ישראל, שהבנייה לא תהיה רק מבוססת קנייה. אם על פי שירה של נעמי שמר, "יקומו אלף שיכונים" זאת אומרת, הנחת העבודה הייתה שבונים עבור מכירה, היום אנחנו מבינים שאנחנו צריכים גם מסלול לשכירות. אני חושבת שזו הייתה החלטה מאוד מאוד חשובה. ביצענו שינויים בהצעת החוק תוך כדי הדיון בוועדה, בין היתר כדי להגיע להסכמות בין הרשויות השונות. הגדלנו קצת את האפשרות, נתנו קצת יותר מרחב תמרון לוועדות המקומיות ולוועדות המחוזיות ולרשויות המקומיות. זו הצעת חוק שאני חושבת שכולכם תשמחו מאוד להצביע בעדה ולאפשר לנו להקל על הזוגות הצעירים והמשפחות הצעירות בנושא הזה של הדיור. אני רוצה לומר תודות.

בעיקר תודה על האפשרות לייצר שיתופי פעולה כל כך רחבים בין כל כך הרבה משרדי ממשלה, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד השיכון, משרד המשפטים, הרשויות המקומיות. אני מבקשת שתצביעו בעד.

תודה, גברתי, על הצגת החוק. יש לנו בקשה אחת להסתייגות: הסתייגות לסעיף 6, של חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת דב חנין, אנא, תעלה. יש לך עד חמש דקות להציג את ההסתייגות, בבקשה. לאחר מכן נצביע על ההסתייגות, ואז, על החוק. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול לפתוח בברכה לך, חבר הכנסת רועי פולקמן, היוזם של הצעת החוק החשובה הזאת, ולך, חברת הכנסת רחל עזריה, יושבת-ראש הוועדה, שבאמת בסבלנות ובתבונה רבה ניהלת את הדיונים בהצעת חוק שעושה שינוי משמעותי, ובאמת, כמו שבצדק אמרת, בפעם הראשונה מגדירה ושמה על השולחן באופן ברור וחד-משמעי את הרעיון החשוב הזה של דיור בר-השגה, שהוא חלק מרכזי מפתרון בעיית הדיור בישראל. אנחנו צריכים להבין, כדי לפתור את בעיית הדיור בישראל אנחנו צריכים קודם כול לחשוב לא רק במושגים של בניית דירות לקנייה ולרכישה אלא גם באמצעות יצירת עולם חדש לחלוטין של שכירות. בגרמניה, למשל, מדינה שחיה ברמת חיים יותר גבוהה מאיתנו, חלק גדול מהאנשים, כולל אנשים מבוססים, חיים לאורך שנים בשכירות, ואין להם שום בעיה להמשיך לחיות בשכירות, כי השכירות הזאת מוגנת. היא מוגנת לטווח ארוך והיא נותנת לאנשים פתרון אמיתי ומעשי של הצורך שלהם בדירה. הצעת החוק הזאת עוסקת בחוליה מרכזית של הסדרת שוק השכירות, וזו הגדרה ויצירת מנגנונים של דיור בר-השגה, דיור בהישג יד. המטרה היא לייצר מנגנונים שיאפשרו לאנשים ששכירות זו הדרך היחידה שבה הם יכולים להבטיח לעצמם דירה, לייצר את המנגנון שמאפשר להם להשיג את הדירה הזאת, לייצר פתרון שיהפוך דיור בר-השגה למשהו שיוכל להתקיים בעולם המציאות. הצעת החוק גם מציעה מערכת של מנגנונים איך לקדם את העניין הזה, תמריצים. אני מברך את כל אלה שעסקו במלאכה, בין היתר גם את מרכז הגר, שעושים עבודה מקצועית וחשובה במחשבה על שוק הדיור ועל איך משפרים אותו. ההסתייגות שלי, עמיתיי חברי הכנסת, באה לחדד ולחזק עוד יותר את המערכת הזאת. אני מציע שאנחנו נקבע באופן מאוד ברור שהמנגנון המרכזי שלפיו תיקבע הזכאות, מי זכאי לדיור בר-השגה, המנגנון המרכזי יהיה בחינת ההכנסה של אותו אדם ובחינת ההון העצמי שעומד לרשותו של אותו אדם. הכנסה והון עצמי, אלה צריכים להיות הפרמטרים שלפיהם אנחנו נגדיר בסופו של דבר זכאות לדיור בר-השגה. רק מערכת פשוטה, היגיון מאוד מאוד פשוט, כלכלי, שמדבר על הכנסה, ייצר לנו פתרון שהוא אוניברסלי מספיק, פשוט מספיק ונכון מספיק וגם צודק, כדי שנוכל ליישם הלכה למעשה בעולם המציאות את הרעיון הזה של דיור בר-השגה. אני קורא לכם, עמיתיי, חבריי באופוזיציה, וגם לכם, עמיתיי בקואליציה, להצביע בעד ההסתייגות הזאת. מנגנון של בחינת הזכאות לפי ההכנסה ולפי ההון העצמי הוא הדרך הפשוטה, הנכונה והצודקת לקבוע מי צריך להיות זכאי לדיור בר-השגה בישראל.

תודה רבה. אנחנו עוברים לבקשות רשות דיבור. חבר הכנסת רועי פולקמן.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

גם אני אפתח בתודות, כי באמת אני חולם על החוק הזה מ-2011, מתקופת המחאה. אנחנו עובדים עליו בוועדה, בוועדת הרפורמות, כבר תשעה חודשים. הרבה אנשים עבדו קשה כדי שהחוק הזה יקרה, בראשם כמובן אני רוצה להודות ליושבת-ראש ועדת הרפורמות רחל עזריה,

על הרבה מאוד מוקשים שהיה צריך לנטרל כאן, לסגנית ראש מטה הדיור מירי כהן, שגם היא עבדה מאוד קשה כדי שזה יקרה, למנהלת הוועדה,

ולצוות המשפטי, לאריאלה מלכה ולתומר רוזנר ורוני טיסר ולירון, לצוות של מרכז הגר, לאורי וסבסטיאן, ליו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, שהיינו צריכים להגיע איתו ללא מעט הסכמות, וכמובן לצוות שלו, לכל הצוותים של המשרדים המקצועיים המעולים, גם של משרד האוצר, גם המשפטים, גם מינהל התכנון, יובל טלר וארז קמיניץ וכרמית יוליס ואפרת ברנד, בני ארביב ונאוה אושר. הרבה מאוד אנשים היו צריכים לעבוד על החוק הזה. הדבר המרכזי שהוא עושה והוא חדש זה שאנחנו נותנים כלים לשלטון המקומי, לא כופים על השלטון המקומי, נותנים לו כלים בפעם הראשונה באמת לעשות השפעה אמיתית על קרקע פרטית. כי הקיבעון המחשבתי במדינת ישראל היה שבונים על קרקע ציבורית, אבל בערים הגדולות והיקרות של מדינת ישראל, כדי להוזיל דירות צריך לתת תמריצים ליזמים הפרטיים. ואיזה תמריצים יש לנו? זכויות בנייה, כי זכויות הבנייה שייכות לציבור. וכדי לתת זכויות בנייה אתה יכול להתנות אותן בדיור להשכרה ושכירות מוזלת. הערה על ההסתייגות של חבר הכנסת ידידי דב חנין: הסיפור של הזכאות אכן עלה לאורך כל הדיונים בחוק. החוק הזה הוא לא דיור ציבורי, וצריך להדגיש את זה. זה חוק לדיור מוזל למעמד הביניים, שמעורבים בו לא מעט אנשים שיושבים כאן, כמו חבר הכנסת חיים ילין, שמעורב בשורה ארוכה של חוקים בוועדת הרפורמות בנושא הזה. במקביל אנחנו מטפלים בדיור סוציאלי, בדיור ציבורי. כדי להביא דיור למעמד הביניים אנחנו צריכים באמת לאפשר לעשירונים 6 9, 6 10 לגור בדירות שיש בהן שכירות ארוכת טווח וגם שכירות מוזלת. נכון שאפשר לדייק את אופן הקצאת הדירות המוזלות. הגדרנו בחוק שזה ייעשה בתקנות, כיוון שלא היה אפשר להכניס את זה לחוק, מה גם שיש בעיה אמיתית במדינת ישראל לדעת מי יש לו ומי אין לו, ואם יש למישהו הורים שיכולים לעזור לו בהרבה כסף לקנות דירה אבל הוא מתפרנס יותר, אנחנו לא רוצים לפגוע ביכולת שלו לגור בעיר במרכז הארץ בשכירות הוגנת ובמחירים טובים. אמרה יושבת-ראש הוועדה: האתגר הגדול זה מוצר חדש בשוק השכירות בישראל, דירות בשכירות ארוכת טווח, שכירות מפוקחת, מוצר אחר, שיהווה אלטרנטיבה אמיתית לקניית דירה. החוק הזה הוא צעד חשוב בכיוון הזה. יש לנו עוד כמה בקנה. תודה רבה, ואני מבקש מכם לתמוך בחוק הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת חיים

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מודה שהחוק הזה, שרועי הביא אותו מתחילת הדרך,

זה בדיוק מוכיח גם את ההתמקצעות של ועדת הרפורמות. אני אומר את הדברים האלה כי כשאני רואה היום, שלושתנו טירונים,

כשאנחנו רואים איך ועדת הכספים והכלכלה והעומס שיש על כולם, מי היה יכול להעביר את החוקים האלה? לא היה אף אחד שיכול להעביר את החוקים האלה בעומס שאנחנו נמצאים בו.

טוב שהוקמה הוועדה הזאת, ומעל הכול, טוב שהגיעו החוקים האלה. אבל דודי,

אני רוצה לומר מילה אחת: החוק הזה הוא טוב,

הרי העברתם את זה בוועדה. יש לי חוק שהוא לא דומה, הוא משלים את החוק של פולקמן, שמדבר על מבנים נטושים, שהיום הם עול על העירייה, ואפשר להפוך אותם בשינוי ייעוד,

כי קצת התרגזת עליי, לא עליי באופן אישי, כי אני אוהב אותך, אתה יודע את זה, אלא על האופוזיציה.

אני מוכן לעשות איתך עסקה: החוק הזה, כמו שהוא, יעבור לוועדת הרפורמות על שם מי שאתה רוצה. אתה רוצה את רחל?

רחל עזריה תיקח את החוק הזה. הרי הם מאותה משפחה, החוקים האלה. הם חוקים שבגלל שאין אסטרטגיה ושנים לא הייתה אסטרטגיה לגבי הדיור, אז עכשיו בא כל אחד עם החוק.

אני אומר לך את הדברים האלה כמו שהם. אתה מעניש את האופוזיציה? בסדר, אבל אתה מעניש את העם. אני יודע שזאת לא הכוונה שלך, אבל בסוף זה מה שיוצא. עכשיו, שים לב: אני אופוזיציה, ואני תומך בחוק הזה של פולקמן. ני איתו בישיבות, בסדר? אני מדבר איתך. אני יושב איתו בישיבות, אצלי ואצלו בלשכה, ומנסים לקדם, קואליציה ואופוזיציה. שימו לב לזה. לא הכול, תאמינו לי, לא הכול זה כזה. באמת, אני אומר לכם את זה. בסדר? אני מודה לך מאוד, דודי. אני יודע שקשה לך, לא קל לך. אני יודע את זה. אני מחבק אותך ואני מאחל לך באמת רק טוב, אבל בוא, אל תוציא את הג'ננה עלינו, כי אנחנו לא אשמים במצב. כבוד היושב-ראש, תודה רבה. אני מציע לכולם לתמוך בחוק.

ההסתייגות שלך היא הסתייגות שכבר דנו עליה כמה פעמים בכמה חוקים. אני חושב, רד ממנה, אין בה שום דבר. כאילו, בסוף, תאמין לי, ניסינו לתפור בין האוצר לבין כל מי שהיה בוועדות איזושהי נוסחה שיכולה באמת להביא את זה שהנזקקים ביותר יוכלו לקבל. כבוד היושב-ראש, אני מודה לך מאוד.

תודה רבה. חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר, חבר הכנסת עיסאווי פריג' מוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין, איננה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר. חברי הכנסת, בואו, אני אבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התכנון, בבקשה, חברת הכנסת רחל. לא רשום לי שאת צריכה לדבר, אז, אה. אוקיי. בסדר.

אז כבוד היו"ר, תודה על הדיון. כבוד השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני אמשיך לספר לכם עוד כמה דברים מעניינים על החוק הזה, כי נראה לי שזה מסוג החוקים שיהיה איזשהו רגע שאנשים יגידו: פה היה רגע שדברים קצת השתנו. היו לנו הרבה מאוד אתגרים, כי במהלך העבודה על החוק,

אחד הדברים שזה אִתגר זה את הסמכויות של מוסדות התכנון, כי בעצם לקחנו את המקום של הוועדות העצמאיות, וגם אפשר לעשות את השינוי דרך הוועדה המחוזית. על כך היו דיונים ארוכים עם הרשויות המקומיות, אבל בסופו של דבר הגענו להסכמה. מה שאנחנו עשינו זה שאפשר להוסיף 25% שטחי בנייה על אלה שכבר נקבעו בתוכנית שאושרה על ידי הוועדה, אבל מה שנבנה, מה שנוסף, צריך להיות לדיור בהישג יד. עכשיו, מתוך זה יהיה שיעור מסוים שיוכל להיות, 25% שיהיה בכלל לשכירות ועוד 25% להישג יד. השכרה במחיר מופחת, אנחנו מאוד התאמצנו להגיע לאיזושהי הסכמה, ולכן קבענו שזה יהיה 20% פחות ממחיר השוק, אבל בכל מקרה, אנחנו קבענו גם איזושהי תקרה, כדי לוודא שלא יקרה שיהיו דירות שיהיו לכאורה בהישג יד,

אם היינו מגדירים 6,000 שקל, פחדנו שכל הדיור, יגידו שכל מה שפחות מ-6,000 שקל זה בעצם דיור מסובסד, ולא רצינו להיכנס לפינה הזאת. בעניין בחירת הזכאים, כדי למנוע מצבים שבאמצעות הגרלה ניתן יהיה למעשה להדיר אוכלוסיות מסוימות מהאפשרות לשכור דירה במחיר מופחת, אנחנו הצענו לקבוע שהיזם יחויב להשכיר את הדירות של הדיור לזכאי הראשון שעלה בגורל, אבל אנחנו כן הסכמנו שיהיו מקרים חריגים. נגיד, כאשר ליזם יש יסוד להניח כי הזכאי שעלה בגורל לא יוכל לעמוד כראוי בתנאי הסכם השכירות ,יוכל היזם לפנות למנהל האחראי מטעם משרד האוצר לפיקוח על יישום הוראות החוק בבקשה מנומקת שלא להשכיר את הדירה לזכאי שעלה בגורל לגביה, והמנהל יכריע בעניין. עשינו גם תיקון בתוספת השישית. התוספת השישית לחוק התכנון והבנייה עוסקת בתנאים שיחולו בפועל על יחידות הדיור שנקבע בתוכנית שישמשו לדיור בהישג יד להשכרה לטווח ארוך או להשכרה במחיר מופחת. עם תיקון התוספת השישית תוקן חוק הוותמ"ל, ונקבע בו כי על אותן יחידות דיור שיוקצו מכוחו לדיור בהישג יד בקרקעות שאינן מקרקעי ישראל יחולו הוראות התוספת השישית. יחד עם זאת, היות שבמסגרת הוותמ"ל ניתנות זכויות בנייה להקמת יחידות דיור רבות, יש אפשרות מעשית לרכז את כל יחידות הדיור בהישג יד בבניין אחד, ועל כן נקבע כי במתחמים המועדפים תחול עדיין החובה לרכז את כל יחידות הדיור לדיור בהישג יד בבניין אחד או בכמה בניינים סמוכים. אני רוצה לומר משהו: עד 2048 מדינת ישראל הולכת להיות המדינה הכי צפופה ב-OECD, וזה דורש מאיתנו לשנות לגמרי את כל האופן שבו אנחנו רואים את הערים בישראל, את כל האופן שבו אנחנו רואים את התכנון והבנייה בישראל. זה נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה מאוד בוועדת הרפורמות, איך אנחנו בעצם מקילים על פינוי-בינוי והתחדשות עירונית, איך אנחנו, במקום לצופף את העיר אנחנו קוראים לזה לכנס את העיר, לחפש את הדרך שבאמת יהיה אפשר לגור בערים, אבל בטוב. זה דורש מאיתנו לחשוב מחדש על נושאים של תחבורה, זה דורש מאיתנו הרבה מאוד מחשבה, ואני חייבת לומר שאני מאוד גאה בעבודה הזאת, כי זו בעצם עבודה שמסתכלת על הדורות הבאים. מה שחבר הכנסת פולקמן עשה פה זה שהוא הביא הצעת חוק שמתמודדת עם התפר שבין זכויות קנייניות לזכויות תכנוניות, אבל זה אחד התפרים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם הרבה מאוד בשנים הקרובות, כשאנחנו בעצם מאותגרים בנושא של תכנון ובנייה. זה מתווסף לסדרת חוקים וסדרת משימות גדולות שהיו גם בוועדת הרפורמות, גם בוועדת הכלכלה ואפילו בוועדת הכספים,

ועדות שהתפקיד שלהן הוא בעצם לחוקק חוקים שמביא משרד האוצר או שמביאים חברי כנסת ברוח החוקים האלה.

מה ששר האוצר משה כחלון אומר, הוא אומר: בואו נראה איך אנחנו מאפשרים להעמיס עוד דירות ביישובים הקיימים כדי שלא ללכת ולבנות על שטחים פתוחים. בעיניי זו משימה לאומית, זו משימה לאומית שאני חושבת שטוב שאנחנו נקיים אותה, וככה, דודי,

זו משימה לאומית שטוב שנקיים אותה, כדי שנוכל לוודא שגם הדורות הבאים,

שגם הדורות הבאים יוכלו ליהנות משטחים פתוחים ומאורבניות ומעירוניות כפי שאנחנו נהנינו, היא מגיבה, אין לה הגבלת זמן.

וכפי שהילדים שלנו נהנים, ואני מקווה שגם הנכדים והנינים שלנו ייהנו. כי בכל זאת, יש לנו ארץ קטנה, ולשמחתי יש לנו משפחות ברוכות ילדים, אנחנו מדינה קולטת עלייה, ויש לנו גם תוחלת חיים ארוכה, ולכן יש הרבה מאוד סיבות שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מצופפים את הערים ומצליחים לאפשר גם לדורות הבאים ליהנות מהארץ הנהדרת שיש לנו, מהארץ הנפלאה שיש לנו. אני מאוד אופטימית לגבי המשימה הזאת, כי אני רואה את המאמץ הגדול שיש פה של מגוון סיעות הבית לאפשר לנו לעשות את העבודה הזאת לטובת אזרחי מדינת ישראל. אני אמשיך ואקריא לכם עוד דברים מעניינים על החוק.

עוד דברים מעניינים על החוק, עוד תיקון שעשינו: עשינו תיקון לפקודת העיריות ולפקודת המועצות המקומיות. אנחנו מציעים לתקן את פקודת העיריות ואת פקודת המועצות המקומיות כדי להבהיר בהן כי לרשות מקומית יש סמכות להקים, להפעיל ולנהל דיור בהישג יד במקרקעין שבבעלותה. הוועדה שבראשותי קיימה דיונים רבים וארוכים בהצעת החוק. אני חושבת שכמעט תשעה חודשים עבדנו על החוק הזה. שמענו בקשב רב ובסבלנות אין-קץ, גם אתם יכולים לשמוע עכשיו בסבלנות,

בסבלנות אין-קץ שמענו את כל הגורמים, לרבות את נציגי השלטון המקומי, שהעירו הערות חשובות ותרמו רבות למהלך הדיון. נראה לי שאחרי כל ההסכמות שהגענו אליהן זה הזמן להסכים, קואליציה ואופוזיציה.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, לשבת במקומכם. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח 2018. לסעיפים 1 5 אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים כנוסח הוועדה. נא להצביע. סעיפים 1

בעד, 80, אין מתנגדים ואין נמנעים. סעיפים 1 5 התקבלו כנוסח הוועדה. לסעיף 6 יש הסתייגות אחת. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות לסעיף 6. ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין לסעיף 6 לא נתקבלה. 29 בעד, 50 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. לסעיפים 6 13 אין הסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע מסעיף 6 עד סעיף 13 כנוסח הוועדה. סעיפים 6 13, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 82, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה לקריאה שלישית. נא להצביע. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח 2018, נתקבל. 81 בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים לנושא הבא. הערעור של חברת הכנסת סתיו שפיר נמשך, לכן אנחנו עוברים להודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה על החלטתה לקבוע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יכהן כשר הבריאות, נוסף על תפקידו כראש הממשלה וכשר החוץ. ימסור את ההודעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, שר התיירות חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. לא, תיקון, אני אמסור, אבל בסדר. אתה רוצה להציג אותי? לא צריך. משרד חשוב, משרד התיירות. חבל מאוד שאתם לא מעדכנים את הכנסת לפני שמחליטים.

קיבלנו את הערתך הטובה, אדוני היושב-ראש.

אני מתכבד להודיע למליאת הכנסת שהממשלה החליטה אתמול, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לקבוע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יכהן כשר הבריאות בנוסף לתפקידיו כראש הממשלה וכשר החוץ, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק האמור. נבקש אישורה של מליאת הכנסת להחלטה זו.

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. דובר ראשון, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. אנחנו עוברים לדיון אישי עכשיו. לכל חבר כנסת שלוש דקות, בבקשה. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, תראו, אני שמח בדיעבד על מה שקרה פה, שחברת הכנסת שפיר משכה את הערעור שלה בפני המליאה. אני חושב שהעונש שהושת על חברת הכנסת שפיר היה מוגזם, בגין הנסיבות, גם בגלל מה שהיא אמרה, לא מרחיקים חבר כנסת בגלל דעתו על חבר כנסת אחר. אלא שהסוגיה בכלל איננה חברת הכנסת שפיר אלא מעמדה של ועדת האתיקה בחיינו, חברי הכנסת. זה הדיון האמיתי היחידי החשוב פה. אם ההצעה הייתה עולה, אני הייתי מצביע נגד חברת הכנסת שפיר, כי כאמור, לא בגלל שאני חושב שהעונש שהושת עליה הוא מתאים אלא בגלל שאנחנו יכולים לחלוק על החלטות של מוסדות שלנו, אבל אנחנו לא נחריב אותם. העובדה שזדורוב למשל הורשע בבית משפט העליון, ויש רבים שחושבים שההכרעה הזאת הייתה הכרעה שגויה, אם אנחנו אחר כך היינו מעמידים את זה לטריבונל עממי ונגיד: טוב, אז נפזר את בית המשפט העליון, מה קורה פה? ובכן, ועדת האתיקה היא ועדה פוליטית, זה נכון, אבל היא מתנהגת מתוך אמון מוחלט של חברי הכנסת, ונהגה עד היום בכבוד רב בחברי הכנסת, בשיקול דעת ובזהירות. דווקא בגלל שהיא ועדה פוליטית, ודווקא בגלל האמון הרב שהיה לנו,

בחברי הכנסת בה, אנחנו צריכים לקבל את הכרעותיה בהכנעה. אני אתן דוגמה על עצמי, לא על אחרים: ועדת האתיקה נזפה בי לפני שנה בגין איזה תעלול שעשינו עם חדשות ערוץ 2. אני חשבתי שוועדת האתיקה טועה לחלוטין, ואמרתי את זה: לטעמי ועדת האתיקה טועה לחלוטין, אבל אני מכבד את החלטותיה ואני מוריד ראש בפני הכרעותיה. משום שאם אנחנו לא נקבל את ועדת האתיקה ואת הכרעותיה, אנחנו נעביר את זה למליאה, ומה שיקרה פה במליאה זה שהאופוזיציה תצביע כאופוזיציה, הקואליציה תצביע כקואליציה, וועדת האתיקה תלך פייפן. ועדת האתיקה היא המוסד ששומר ומרסן פה מפני התנהגויות חריגות של חברי כנסת, ואם אנחנו לא נגן עליה, אף אחד לא יגן עליה. ולכן, אני אומר, אני מודה לחברת הכנסת סתיו שפיר על שמשכה את ההצעה, מפני שאני חושב שרבים פה היו מצביעים נגדה, ולא בגלל שהעונש נגדה הוא מוצדק, העונש איננו מוצדק לטעמי, אלא מפני שאנחנו חייבים לכבד את ההכרעה של המוסדות שלנו, כמו שיש הרבה דברים שהממשלה מחליטה ואני לא אוהב אותם. אז מה, נפזר את הממשלה? מה נעשה? אנחנו יכולים לחלוק איש על רעהו, אנחנו יכולים לחלוק על ועדת האתיקה,

אסור לנו לפזר אותה ולמעוך את כבודה. תודה רבה לך. תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. עד שחבר הכנסת נחמן שי מגיע, אני מודיע שאני סוגר את רשימת הדוברים. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה קודם כול לשלוח את תנחומיי למשפחתו של האזרח הישראלי שנרצח היום אחר הצוהריים באריאל. תמיד בבית הזה יש מחלוקות איפה ישראל ואיפה הישראלים צריכים להיות בעתיד הרחוק, אבל כיום אנחנו שם, ואריאל הוא באזור שנהיה בו גם בעתיד. אין שום צידוק בעולם, לא שם ולא בכלל, למעשי אלימות ולרצח. אני מחזק את ידי כוחות הביטחון.

שהם ימצאו את הרוצח הזה ויתפסו אותו ויכלאו אותו ויעמידו אותו למשפט ואת שארית ימיו הוא ימלא בכלא. שמו גם ידוע, כך שהתהליך יהיה פשוט. לעניין ההצעה שעומדת לפנינו, אני חושב שאנחנו כבר נכנסנו לאבסורד מוחלט. מדוע אין במדינת ישראל שר בריאות במשרה מלאה? כבר עברנו בין בג"ץ לבין הכנסת, בין הכנסת לבין הבג"ץ, והבנו את העניין שהכול פוליטיקה. אבל יחד עם זאת, לא יכול להיות ולא עולה על הדעת שתפקיד כל כך מרכזי כמו שר בריאות יעשה בכאילו, ראש הממשלה יהיה כאילו שר בריאות ומתחתיו יכהן סגן שר שיהיה השר בפועל. זה עיוות מוחלט. זה אותו פרינציפ ואותו עיקרון שלמדנו כולנו, שאין סמכות בלי אחריות ואין אחריות בלי סמכות. פה לקחו את הסמכות והטילו אותה על אדם אחד, אתה בטוח שאני לא מפריע לחברי הכנסת? אתה בטוח שאני לא מפריע להם קצת,

אני חושב שהדובר קצת מפריע לכם, ולכן אני מבקש ממנו להנמיך את הקול כדי שנספיק לשמוע אתכם טוב.

אולי אני אדבר בשקט, כי אין פה אחד שלא מדבר עם החברים שלו.

חברים, בואו נכבד אחד את השני.

זה מראה שהאנשים, כולנו עולים לדבר, ואז אנחנו רוצים שישמעו אותנו. לפחות שנשמע את עצמנו כשאנחנו מדברים. נכון, אני גם את עצמי. אני מוסיף לך דקה, אדוני. תודה.

אני אומר שנוצר פה מצב אבסורדי בגלל שרצו להתחכם לבג"ץ. ובג"ץ אמר דבר מפורש: שר צריך להיות שר במשרה מלאה, ויהיה אחראי לפעילות משרדו.

כי החרדים לא מרשים להם, אז הוא יהיה סגן שר, אבל בעצם מעליו יהיה ראש הממשלה השר. אבל כמה יעסוק ראש הממשלה בענייני בריאות? אנחנו מדברים על מערכת שהיא מהחשובות והחיוניות ביותר. שירותי הבריאות של מדינת ישראל הולכים ומתרחקים מהציבור. הציבור גדל, הציבור מתפרס ברחבי הארץ, ואנחנו מעודדים אותו, ויחד עם זאת הבריאות נמצאת ברמה נמוכה. מי שגר בפריפריה יודע שלהשיג ביקור אצל רופא מקצועי לקיים בדיקה זה כמעט בלתי אפשרי, הכול הכול הכול מתרכז במרכז. ויש אמצעים, וצריך אדם בממשלה שישב ויעשה כל מה שהוא יכול כדי להעלות את רמת השירותים, שירותי הבריאות במדינת ישראל. מה שאנחנו מקבלים פה עכשיו זה חלטורה ישראלית טיפוסית.

כל שלושה חודשים ההצעה הזאת תבוא על שולחננו, כל שלושה חודשים נבלה פה שעה-שעתיים בדיבורים על הנושא הזה, כל שלושה חודשים יחזרו על כך. אז אני מבקש שהמפלגות החרדיות סוף-סוף יבינו שאם הן רוצות לחיות, והם רוצים לחיות במדינת ישראל, והם חלק בלתי נפרד ממנה, אז יוותרו על האבסורד הזה שחבר כנסת שלהם לא יכול להיות שר אלא רק סגן שר, והאחריות כאילו נופלת.

בואו נכניס סדר והיגיון בזה.

תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן. אחריה, חברת הכנסת קארין אלהרר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי וחברותיי, לפני קצת יותר משנתיים וחצי, משהו כזה, קבע השופט רובינשטיין בבג"ץ שאנחנו הגשנו נגד הישראבלוף של אז, וכך הוא אמר: "ניתן היה לומר,

כי אם יכהן הרב ליצמן כסגן שר 'רגיל', אין בכך דופי. אך באנו לכלל מסקנה ברורה כי יהא בכך משום 'ולפני עיוור לא תיתן מכשול', והגחכה מובהקת של הנושא". רובינשטיין הסביר אז שבמצב הנוכחי, שבו ליצמן הוא הכתובת האמיתית במשרד הבריאות, הרי שאין קשר בין כוונת המחוקק במינוי סגני שרים למציאות במשרד הבריאות. לפני שנתיים וחצי באנו ואמרנו שסגן שר במעמד שר, כאשר לכאורה ראש הממשלה הוא שר הבריאות אבל למעשה מי שהוא השר בפועל לכל דבר ועניין הוא השר ליצמן שהתואר שלו הוא סגן שר, זהו ישראבלוף. זהו דבר שלא ייתכן. אז מה עשתה הממשלה עכשיו, כשהיא רצתה להוציא את עצמה מהבוץ שאליו היא נכנסה בפרשת העבודות בשבת ברכבת? היא באה ואמרה: בואו ניתן אפשרות להאציל סמכויות לסגן השר.

אז ראש הממשלה, שהוא שר הבריאות, יאציל עכשיו סמכויות לסגן השר ליצמן, אבל מי שבפועל יפעל כשר זה השר ליצמן. אז בשביל מה לרמות את כל העולם? בשביל מה הישראבלוף הזה? והשר וסגן השר ליצמן, שלא יושב כאן, אותו אני רוצה לשאול, לא באמת: הרי אתה התפטרת מהממשלה כדי שלא לשאת באחריות לעבודות בשבת, כדי שלא לפגוע בשבת. וכסגן שר אתה חושב שאין לך אחריות? היועץ המשפטי כבר קבע שגם לסגני שר יש אחריות קולקטיבית לכל החלטות הממשלה, אז אתה לא תתחמק מן האחריות בזה שאתה תכנה את עצמך סגן שר. אתה תהיה אחראי לכל החלטות הממשלה. והשבת, השבת, כבודה לא יפחת כשאתה סגן שר. אם יש לה כבוד ואתה רוצה לשמור על כבודה, אתה יכול לשמור על כבודה כשר וכסגן שר. כל המניפולציה הזאת, כל המשחקים האלה זה לזרות חול בעיניים, זה להמשיך ולרמות את העם, זה להמשיך ולשחק איתנו, כאשר המטרה היחידה היא הישרדות פוליטית.

פעם נוספת הממשלה הזאת לא בוחרת באינטרסים של העם, לא חושבת שלציבור מגיע שר בריאות במשרה מלאה, אלא חושבת מה טוב לה, מה טוב לפוליטיקה. שוב, פוליטיקה קטנה מול אינטרס הציבור. אז אנחנו מסירים את המסווה ואת המסכה, תודה רבה. מעל שר הבריאות, שלמעשה איננו שר אלא סגן שר,

ואנחנו נגד ההחלטה הזאת. תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר. אחריה, חבר הכנסת דב חנין. עד שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני כמובן מצטרפת למתנגדים לקומבינה, כי אי-אפשר לקרוא לזה משהו אחר, לקומבינה הפוליטית הזאת, כל משחקי הכיסאות, סגן שר, שר. מה שאותי באמת מטריד בעניין הזה, שלא ישב בישיבות הממשלה, במיוחד בישיבות התקציב שמגיעות לפתחנו, שר שדואג יומם וליל לתקציבים של המשרד שלו, ויש לנו גם דוגמאות קונקרטיות. אני רוצה להביא בפניכם, חברי הכנסת, דוגמה קונקרטית: מכונים להתפתחות הילד. מכונים להתפתחות הילד הם מקומות שבהם נותנים טיפולים פארה-רפואיים לילדים שמתקשים, לא בהכרח ילדים עם מוגבלות, ילדים שמתקשים בכל מיני נושאים: בדיבור, במוטוריקה עדינה. הילדים האלה לא יקבלו טיפול אם לא יהיה מענה במכונים להתפתחות הילד, ואם לא יהיה שר שידע לצבוע את התקציב הזה וידע להילחם על התקציב הזה,

עכשיו, יבוא חבר הכנסת או האדם ויגיד: מה הבעיה? ראש הממשלה הוא השר. אז אני רוצה לספר לכם שבדיון שקיימנו בוועדה לביקורת המדינה לפני למעלה משנה, כשבדקנו אם שר החוץ ראש הממשלה בנימין נתניהו דאג להגדלת תקציבים למשרד החוץ, שאלנו את אגף תקציבים: האם שר החוץ המכהן ביקש הגדלה תקציבית? התשובה הייתה:

כנראה הוא היה עסוק בלהיות ראש ממשלה. זה כשלעצמו עיסוק גדול ורחב היקף. אז אני לא מבינה, איך הוא מעז לזלזל בבריאות? איך הוא מעז לזלזל במשרד החשוב הזה? ואני קוראת לכם, חברי הכנסת, לחשוב על האזרחים לפני שאתם חושבים על הפוליטיקה. וב-20 השניות שנותרו לי, ראיתי שהשר כץ, השר חיים כץ נמצא באולם, ואני רוצה לפנות אליו, ולפנות ליושב-ראש ועדת הרווחה חבר הכנסת אלי אלאלוף, ולפנות לשר האוצר, כדי לסיים במהרה את נושא קצבאות הנכים, כי הגיע הזמן, ולכלול תנאים שיאפשרו לאנשים לצאת לשוק התעסוקה. הדבר הזה הוא חובה שלנו כחברה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת איל בן ראובן. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. למדינת ישראל דווקא יש שר בריאות שמבצע את תפקידו, קוראים לו חבר הכנסת ליצמן, ואני לא לגמרי מבין למה ראש הממשלה צריך להמשיך ולכהן בתפקיד הזה של שר הבריאות, אם כי הדבר הזה, אדוני השר לביטחון פנים, לפעמים מוביל אותנו למצבים משעשעים. למשל, אני קורא השבוע ששר הבריאות, הלוא הוא חבר הכנסת בנימין נתניהו, הגיש ערר נגד ההחלטה הפוגענית שפוגעת בבריאות ובחיים של תושבי ערד והסביבה עם הקמת מכרה הפוספטים שדה בריר. זה ערר מצוין. זה ערר שחובתו של כל שר בריאות להגיש אותו, והוא הגיש את הערר הזה, מכיוון שכך המליץ בפניו הדרג המקצועי במשרד הבריאות, וכך המליץ בפניו גם סגן שר הבריאות חבר הכנסת ליצמן. הם אמרו: מכרה הפוספטים בשדה בריר יהרוג בני אדם, ולכן משרד הבריאות מתנגד לו, ולכן שר הבריאות צריך להתנגד לו, ולכן שר הבריאות צריך להגיש ערר על ההחלטה לקדם את מכרה הפוספטים בשדה בריר. אז מיהו הרע שמקדם את מכרה הפוספטים בשדה בריר? נגד מי מוגש הערר הזה? מה האדם שעשה את הכול כדי לקדם בשנים האחרונות את הקמת מכרה הפוספטים בשדה בריר? אני אגלה אלך סוד שהוא לא כל כך סודי: ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו היה האיש שהוביל את לשכתו לפעול כדי לדרוס את ההחלטות המקצועיות של משרד הבריאות. כאשר משרד הבריאות הגיע לפני כמה שנים למסקנה שמכרה הפוספטים בשדה בריר מסכן חיים, ראש הממשלה ולשכתו הפעילו לחץ להזמין מומחה מחוץ לארץ, כדי שהמומחה הזה מחוץ לארץ יקבל אולי חוות דעת אחרת. מי הוביל את המהלך הזה? ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה נכון אומנם שאותו מומחה שהוזמן מחוץ לארץ קבע בסופו של דבר אחרי כל הבדיקה שמכרה הפוספטים בשדה בריר מסכן חיים של בני אדם ולכן אסור שהוא יוקם, אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו היה האיש שיותר מכל אדם אחר בממשלה פעל כדי לקדם את מכרה הפוספטים בשדה בריר. אז למי אנחנו צריכים להאמין, אדוני היושב-ראש, ליד אחת, של שר הבריאות בנימין נתניהו שאומר לנו: מכרה הפוספטים בשדה בריר מסכן חיים ואסור שיוקם, או ליד שנייה, של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעושה את הכול כדי שמכרה הפוספטים הזה יוקם? כך נראה פיצול אישיות בממשלה שאין בה סדר ואין בה חלוקת תפקידים ראויה. תודה רבה. חבר הכנסת איל בן ראובן. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת,

אני רוצה להשתתף בצער משפחת הרב איתמר בן גל, זיכרונו לברכה, על הרצח הנורא, ואני בטוח שכוחות צה"ל והשב"כ יעשו את עבודתם ויביאו את הרוצחים לאן שמגיע להם להגיע. ההחלטה למנות את ראש הממשלה גם לשר הבריאות היא בעיניי עוד החלטה אומללה, החלטה שמנוגדת לאינטרס הציבורי, החלטה שתפגע בתפקוד הממשלה, בתפקוד משרד הבריאות, והיא תפגע באמון הציבור במוסד שנקרא ממשלת ישראל. שיטת הממשל שלנו בנויה על מנהיגות ואחריות קולקטיבית. כל שר בממשלת ישראל אמון בפני הציבור גם על משרדו וגם על מדיניותה של הממשלה כולה. "אחריות מיניסטריאלית" קוראים לזה. בהחלטה הרעה הזאת הממשלה בעצם תאפשר את כהונתו של סגן שר שיהיה בעל סמכויות של שר, למעט דבר אחד מאוד מרכזי: הדרישה לשאת באחריות כלפי הציבור שבחר בו. בפסק הדין על העתירה כנגד מצב שכזה אמר השופט רובינשטיין בעבר: לראש הממשלה יש את איראן, ביטחון, חוץ, שלא לדבר על תקשורת, וצריך גם בעל בית. מי בעל הבית? ואני שואל את ממשלת ישראל: מה התשובה של הממשלה על שאלת השופט רובינשטיין? מי בעל הבית של משרד הבריאות? משרד הבריאות הוא אחד מן המשרדים החשובים בממשלת ישראל. זה אחד מהמשרדים שבהם תלוי כל אזרח ואזרח כמעט על בסיס יומי, עם תקציב שהוא השלישי בגודלו: 40 מיליארד שקל. אנחנו עדים למצב החמור שמתחולל במשרד החוץ באין שר חוץ כבר לאורך זמן. במסגרת תפקידי כחבר ועדת חוץ וביטחון אני פוגש את אנשי הסגל הדיפלומטי, אני שומע מהם על מצבם האישי, התקציבי, החמור. קורס צוערים ריק. האם כעת זהו הגורל שנגזר גם על הרופאים והאחיות באין שר? אני חושב שהיום, אני פונה פה לסגן השר ליצמן. יש לי הערכה גדולה אל תפקידך, אל תפקידו, בהיותו שר הבריאות, ולכן אני פונה אליו ואני אומר: אז תהיה שר. אי-אפשר לשחק במשחקים בדברים האלה. מה שקורה כאן, המניפולציה הזאת היא בעצם משחק לא ראוי בציבור הישראלי והוא משחק לא ראוי בבריאות הציבור הישראלי. חבל מאוד. תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג. אחריה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. עד שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בימים האחרונים שמענו, בעיקר מראש הממשלה ומכמה שרים וחברי כנסת בקואליציה, טענות על כך שיש גורמים עלומים שמממנים את הקמפיין, לטענתם, שמתנגד לגירוש פליטים ומבקשי מקלט אל מותם. שמענו על ג'ורג' סורוס. לצערנו הרב, ראש הממשלה הצטרף בעניין הזה לקמפיין אנטישמי שמובל נגד סורוס בהונגריה, שמענו על הקרן החדשה לישראל, גורמים שבעצמם אמרו שהם אכן מתנגדים לגירוש, אבל לא מימנו את הפעולות נגד הגירוש. לעומת זאת, מה שלא ידענו זה שיש ארגונים כאן במדינת ישראל, חוץ-פרלמנטריים, שפעילים בעד הגירוש, שרוצים לראות בני אדם מבקשי מקלט, אנשים שנמלטו מגורל אכזר במדינותיהם, ארגונים שפעילים בעד הגירוש והם ממומנים, חברות וחברים, בכבדות בכסף זר, ולא רק שהם ממומנים בכבדות מכסף זר, אלא המממנים אותם הם תורמים או חברים קרובים או פטרונים של ראש הממשלה נתניהו ושל גורמים בכירים בליכוד. אני רוצה לתת דוגמה. עמותת העיר העברית פעילה מאוד בעד הגירוש, בעברית, באנגלית, בכל מיני דרכים. כמעט בחדווה שולחת אנשים אל מותם. רוב המימון של העמותה הזאת מגיע מכסף זר, מקרן שנקראת "הקרן לעצמאות ישראל", שהעומד בראשה הוא לא אחר מאשר יושב-ראש ידידי הליכוד ותורם של ראש הממשלה נתניהו ששמו קנט אברמוביץ'. עמותה נוספת שפעילה מאוד בעד הגירוש, אם תרצו, ממומנת באופן משמעותי על ידי הקרן המרכזית לישראל, שאחד התורמים המשמעותיים שלה, אולי שמעתם את שמו: שלדון אדלסון. כלומר עמותת אם תרצו, מהכסף שלה שידוע, כי יש הרבה כסף שזורם לעמותה הזאת שהוא חסוי, ממומנת על ידי הקרן המרכזית לישראל והקרן לעצמאות ישראל, שתי קרנות שממומנות ממימון זר, אמריקני, ברובו מתורמי ראש הממשלה נתניהו. כך שבפעם הבאה שאומרים לכם שקרנות וגופים ואנשים וארגונים שפועלים למען צדק, שוויון וזכויות, ומנסים להפחיד אותנו מהגופים האלה, כדאי שנזכור לאן באמת זורם הכסף הזר במדינת ישראל ולאלו מטרות אכזריות ומפוקפקות הוא מופנה ומי עומד בראש המטרות האלה. שמו בנימין נתניהו, הוא עומד בראש ממשלת ישראל והוא מתמחה בשנים האחרונות בקמפיינים להסתה, פילוג ושנאה מהחריפים ומהגדולים שידע הציבור הישראלי אי-פעם. ייקח לנו, הציבור הישראלי, שנים ארוכות להשתקם ממסעות השנאה וההסתה האלה.

תודה רבה. חברת הכנסת יעל

אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, מאחר שהדיון כאן הוא על מינויו של נתניהו לשר בריאות, אז אני רוצה לפנות אליו, למרות שאני לא חושבת שהוא צריך להתמנות גם לשר כזה, יש לו מספיק תיקים על השולחן, אבל להעלות בפניו נושא שעומד היום לפתחה של מערכת הבריאות שהוא מאוד מאוד בוער וממש מחריד. בבית חולים שער מנשה נמצאת מטופלת. היא מאושפזת כבר 30 שנה במחלקה סגורה כמי שלוקה בנפשה, למרות שהיא לא לוקה בנפשה. היא לוקה בדברים אחרים: היא לוקה בחירשות והיא לוקה בעיוורון. תחשבו, שני אלה, אתה לא רואה,

מנתקים אותה מהעולם. אבל שורה של החלטות לא ברורות ותמוהות הובילו לכך שהיא עדיין כלואה במחלקה סגורה בשער מנשה. למרות שרופאים, מנהלי המחלקה שהיא הייתה בה לפני כמה שנים, אמרו שהיא לא סובלת ממחלת נפש, והעובדת הסוציאלית של המחלקה שלה, וועדה בין-משרדית המליצו להוציא אותה מהמסגרת הזאת, למצוא לה מסגרת חליפית, עדיין האישה האומללה, לא נמצאה לה שום מסגרת חליפית, וזה 30 שנה שהיא כבר מאושפזת בשער מנשה, כלואה בגופה. וזה הדבר המדהים ביותר, ללא שום תקשורת הולמת עם הסביבה. התקשורת שמתקיימת איתה היא מינימלית, היא ברמת ההישרדות, היא ברמת האוכל והצרכים הבסיסיים. אין אף אחד, 30 שנה, שמתקשר איתה בשפת סימנים שמוכרת לה, שאולי יכולה להיות מוכרת לה, כי כך מתקשרים אנשים שלוקים בחירשות ועיוורון, שפת סימנים מיוחדת. זה כל כך כל כך נורא בעיניי. קודם כול, שהדבר הזה בכלל יכול לקרות במדינת ישראל בשנת 2018, ואף אחד לא יודע. מערכת המשפט לא מעורבת, מערכת הבריאות פשוט מחליקה את זה. אף רופא מחוץ לשער מנשה לא מעריך את מצבה, אף פסיכיאטר חיצוני. שום ועדה פסיכיאטרית לא נדרשת לתת את דעתה מה קורה עם האישה האומללה. תגידו, מה קרה לנו? איך אנחנו מתייחסים לחלשים ביותר בחברה, לחלשים ביותר בינינו? איך אנחנו לא מוצאים פתרון למי שלוקה בחירשות ועיוורון, וזורקים אותו למחלקה סגורה בבריאות הנפש לעשרות שנים? איך זה יכול להיות?

אז אני קוראת מכאן, כשיתמנה נתניהו להיות שר הבריאות, בעוד דקות או שעות ספורות, לטפל בסוגיה הבוערת הזאת. תודה רבה.

חבר הכנסת איתן ברושי. אחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יצא כרגע חבר הכנסת ליצמן. אני באמת רוצה לברך אותו. הוא בכל מקרה, גם בתקופה קצרה, הטביע את חותמו כשר בריאות שנחשב שר בריאות של כולם, עם הרבה יוזמות, אם כי בסופו של דבר הבריאות בישראל סובלת מחוסר סדר עדיפויות ומפערים גדולים בין הצפון והדרום למרכז הארץ. לא רק אנחנו מצפים שאנשים יגורו במקומות הרחוקים, הם מצפים להתייחסות אחרת של הממשלה. בתחום הבריאות יש אפליה לרעה. לפני שבוע היה כאן יום הבריאות, וראינו את אזור אילת והערבה המרכזית והדרומית. אין ספק שבמקומות הרחוקים אנשים משלמים יותר ומקבלים פחות, וגם תוחלת החיים היא יותר נמוכה. גם במחלות כמו פרקינסון, או בטיפול בקשישים וצרות אחרות שיש, הפריפריה מקופחת. ויושב פה חברי אלי אלאלוף, הוא ניהל חלק מהדיונים. אין לזה הצדקה. בדיון שהתקיים על החוק, ואין ספק שראש הממשלה הוא האיש העסוק ביותר במדינה. אין תפקיד יותר קשה מאשר להיות ראש ממשלה בישראל בכלל, ובתקופה הזאת בפרט, בלי קשר לשאלות האחרות, חקירות וכו'. נשאלת השאלה איך באמת ראש ממשלה יהיה גם שר החוץ, ואת זה הוא עושה בהקפדה יתרה, וגם שר הבריאות. והיה דיון עם גורמי המשפט, היה דיון שהשתתפתי בו, ואני הצעתי הצעה. מייד קפצו משפטנים ואחרים ואמרו: זה לא בדיוק נחוץ. אני הצעתי, אדוני היושב-ראש, שבמקומות שסגן שר הבריאות לא משתתף אבל דנים בשאלות בריאות, תהיה חובה להזמין אותו. אמרו לי: זה אפשרי. אמרתי: חובה.

אם יש דיון בוועדת שרים לחקיקה ודנים בחוקי בריאות, הוא לא מוזמן, הוא משתתף, גם אם הוא לא יכול להצביע, אם יש דיון בממשלה שעוסק בענייני בריאות, והוא לא שר בריאות, הוא אולי יוזמן ואולי לא, לפי מצב הרוח של מישהו, או משיקולי מזכיר הממשלה, הוא ישתתף בישיבה, וכך גם בקבינטים או בפורומים אחרים. זאת אומרת, האילוץ שאין שר בריאות, תראו, היו הרבה ממשלות בישראל שאף אחד בהן לא רצה להיות שר בריאות. זה היה נשאר בסוף, התיק הזה, למי שלא היה כבר מה לחלק לו, כמו עם הדייסה של הבובה זהבה. אני חושב שליצמן, ומברך אותו, רוצה להיות שר הבריאות, אבל במעמד של סגן שהוא אילוץ, יש לו מגבלות שצריך להתגבר עליהן בנוכחות שלו במקומות שמתקבלות ההחלטות. זה לא הגיוני. והינה, הממשלה לא מסוגלת, אפילו כשהיא כל כך רוצה לשמור על הקואליציה, ומוכנה להתפשר עם עוד עיקרון ועוד עיקרון, עוד חוק הזוי ועוד חוק הזוי, בשביל הקואליציה היא אפילו מוכנה להסדיר את חוות גלעד, מקום שאסור היה להסדיר אותו.

לכן אני חושב, אני מסיים, שהיה צריך להוסיף לחוק עוד פסקה אחת, שבמקומות שמתקיים דיון שקשור לבריאות, סגן השר יוזמן באופן ודאי, ולא על פי שיקול דעת של גורם זה או אחר. ליצמן, בהצלחה.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג'

עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אני מבקש שתקשיב רגע. כבוד השר גלעד ארדן. לא שומע. הוא לא פה. כבוד השר, כבוד השר, אני רוצה שתשמע אותי. ברגע הזה יש שרפה במבנה של שש קומות בטייבה, במרכז האישה של קופת חולים. יותר מחצי שעה עד שהגיע מכבי אש. חולצו משם שלושה נפגעים משאיפת עשן. האזרחים באו כדי לעזור בכיבוי השרפה. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. האזור של העיר טייבה, טירה וקלנסווה שלושה יישובים שאין בהם מכבי אש, צריכים לקבל את העזרה מכפר סבא. בשעה זו,

עכשיו השרפה מתקיימת, עוד לא כיבו אותה סופית. עד שמגיעים בשעה זו, עם הפקקים, ייקח שעה. מצב כזה לא יכול להימשך. בטירה הייתה לפני כמה חודשים שרפה במסעדה. מכבי אש לכאורה היה בטירה. מה שהתברר, שיש את האוטו, הרכב נמצא, רכב הכיבוי, אבל אין מי שיפעיל אותו, אין אנשים מיומנים, אין לו צוות שיוכל להפעיל אותו. הוא נשאר במקום, וביקשו עזרה ממקום אחר.

המבנה הזה בתוך שכונה מאוכלסת. המצב הזה הוא בידיך. אתה צריך לעשות משהו בנדון. העניין של קביעת המקומות של התחנות לכיבוי אש, ולקחת את המרחקים בין תחנה לתחנה אחרת, זה לא יכול לפעול במקומות אם אתה לא לוקח בחשבון את עומסי התנועה והאפשרות להגיע. צריך לבדוק זמן הגעה, ולא רק

המרחק מכפר סבא לטייבה זה 20 קילומטר, אבל 20 קילומטר בשעות האלה יכולים להיות עד שעה. לכן אני מבקש, ואני פונה אליך ישירות, כי אתה אחראי לכיבוי אש, לטפל בזה ולתת תשובות. ואני פה, לפני כל האזרחים, אני פונה אליך. עכשיו, בקשר לחוק, או לכוונה לאישור שראש הממשלה יהיה שר הבריאות, הכוונה היא אך ורק עקיפת בג"ץ. אנחנו רואים שהממשלה הזאת מחוקקת חוקים, משנה אותם, בודקת אותם ותופרת אותם למידות שלה, ולא לטובת האזרחים. ראש הממשלה אינו סופרמן, והוא לא יכול להיות גם שר חוץ, גם ראש ממשלה וגם שר בריאות, תודה רבה. וגם בנוסף להרבה משרדים, או כמה משרדים, שיש בהם שרים שהם רק לכאורה שרים,

והוא שקובע באותם משרדים. תודה רבה. חברת הכנסת נורית קורן, איננה נוכחת, חבר הכנסת זוהיר בהלול, עד שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, אני חייב בבהילות מורה נבוכים, כדי שאני אבין בדיוק כיצד הממשלה הזאת מלהקת את עצמה לדעת. אם סגן השר הוא שר בפועל, מה עושה שר שאינו בפועל כדי לאפשר לסגן השר בפועל להיות שר בפועל? באמת, מה החידה הזאת? אינני מוצא פתרונות לחידה הזאת. וגם נדמה לי שהממשלה הזאת שוברת את שיאיה, מכיוון שלבנימין נתניהו יש גחמה. הגחמה היא להצטרף לדוד המלך, לשלמה המלך, לרחבעם המלך וליותם המלך ולהיות מלך ישראל. תנו לי שם עלי אדמות בגלקסיה הזאת, בפלנטה הזאת, שבה ראש ממשלה מלוהק בכמה וכמה תפקידים, ועדיין הקדנציה לא תמה לה. שימו לב, הוא היה ראש ממשלה ועדיין ראש ממשלה, הוא שר חוץ, האיש הגדול,

מלך ישראל, הוא גם שר הבריאות לשעבר,

שר הכלכלה והשר לפיתוח אזורי.

אדוני היושב-ראש, האם אין כאן תרבות של חלטורה? האם אנחנו לא מדברים על פולחן אישיות? איננו מדברים על שגעון גדלות? האם מדובר על קיסרות, או שמא מלכות?

יש גבול כמה הממשלה הזאת בראשותו של בנימין נתניהו יכולה לתעתע פעם אחר פעם באזרחי ישראל. אם עכשיו תלך במחנה יהודה, אדוני היושב-ראש,

תשייט לך במחנה יהודה ותשאל את האנשים מי היה בתפקידים האלה, הם לא ידעו. האנשים כבר מבולבלים. הם ממש משוועים למורה נבוכים. הממשלה הזאת בעצם מכניסה אותנו לטירוף מערכות. אני חושב שאחרי שדיברנו על תרבות המסחרה, צריך לדבר על משפט ששאוב מעולמי האהוב, מעולם הכדורגל: הוא חושב שהוא יכול להיות all-around player. בכדורגל, או בענפי ספורט אחרים, זה ספורטאי טאלנט, גברתי חברת הכנסת, ידידתי יעל גרמן, טאלנט שיכול לתפקד בו בזמן בכמה וכמה תפקידים. אז הוא לא רק all-around player, זהו ראש ממשלה כול-יכול, זהו ראש ממשלה שיכול לקחת את הממשלה בכיס שלו וללכת לכל כיוון אפשרי כדי לשטות בעם וכדי להטריף את כל המערכות. תודה רבה, חבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, עד שלוש דקות. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לדבר על נושא הדיור. אני הבאתי הצעת חוק של מענק 100,000 שקל לדירת יד שנייה. התועלת שבחוק היא שלא יהיו צריכים להמתין ארבע וחמש שנים למפתח של הדירה, לאחר שמישהו מתמזל לו המזל וזכה בדירת מחיר למשתכן. למעלה מ-117,000 נרשמו במחיר למשתכן להגרלות האלה וזכו 42,000, אבל כמה יש להם בפועל חוזה ביד? כמה חתמו בפועל על חוזה? סך הכול 5,700. זאת אומרת, התוכנית הזאת מקרטעת, התוכנית הזאת, שהיא חזות הכול של שר האוצר ומובילי הדיור, מקרטעת. אשר על כן, באתי והצעתי הצעה שאחרי שגם 25% מהזוכים הלכו וחזרו בהם, זכו בדירות וחזרו בהם, האחד בגלל שהאזור לא מתאים, השני בגלל שהוא רואה שהוא לא יוכל לעמוד במשכנתה, מכל מיני סיבות, באתי והצעתי הצעה: היות שיש כל כך הרבה דירות יד שנייה, ויש לי נתון, כל אחד יכול לראות את זה: כ-14,000 יחידות דיור יד שנייה יש היום למכירה. תחמתי את זה ב-800,000 שקל, ואני מדבר על 14,000 דירות שעומדות להשכרה במחירים של פחות מ-800,000 שקל. ברגע שתחמתי את זה שזה לא יעלה יותר מ-800,000 שקל, אין מה לחשוש שהמחירים יעלו, מה עוד שיש כזה שפע של דירות. הרי כל התייקרות באה כתוצאה מהיצע וביקוש. ברגע שגם במקרה הזה יש כל כך הרבה דירות, אז יש היצע מספיק לבוא ולשכור דירה, לקבל 100,000 שקל כדי לשפץ את הדירה ולקבל משכנתה ראויה. על זה הגשתי הצעת חוק, ואני מבקש משר האוצר שיחשוב עוד פעם, לחשוב על הדבר הזה בכובד ראש, כי הדבר הזה בנפשנו. נושא הדיור, זה בנפשנו, הדבר הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת איציק שמולי, איננו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, עד שלוש דקות, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. הן כרופא והן חבר כנסת אני חושב שמשרד הבריאות הוא אחד המשרדים החשובים ביותר מבחינה חברתית. הוא נוגע לכל אחד מאיתנו, לכלל האזרחים. לכן, חשוב שיהיה שר במשרה מלאה. כשהיה השר ליצמן במשרד כשר הבריאות אמרתי שהוא אחד השרים הטובים שהיו במשרד הזה, ונעשית עבודה מערכתית. אבל להוריד את המיניסטריון הזה לרמה של סגן שר ולמנות אדם שפוגע בבריאות של הציבור כשר בריאות, הרי הוא ראש הממשלה, זה לא לכבד את המשרד, את הנושא, את כלל האזרחים. מה מבין נתניהו בבריאות? הוא פוגע בבריאות. תראה איך הוא מנהל את משרד החוץ. שמעתי את אנשי הקואליציה והאופוזיציה. משרד הבריאות גם,

למה אני אומר את הדברים האלה? כי רק לפני כמה ימים היה יום הבריאות, לפני כמה שבועות היה יום הסוכרת, אנחנו מדברים על המשבר של שיעור מיטות קטן בישראל ל-1,000 איש לעומת מדינות ה-OECD, אנחנו בתחתית הרשימה. לכן, הדבר מחייב הקצאת משאבים. אם יגידו לי שמינוי נתניהו לשר בריאות

להכפלת תקציב הבריאות, אני אגיד: מה טוב. אבל לא זה המצב. שירותי הרפואה בארץ מחייבים שדרוג, כדי שזה יעבור את הממוצע של OECD, לא לרדת. יש רופאים מעולים בארץ, ויש גם מכשור טוב. יש צפיפות, רמת הזיהומים גבוהה בחלק מחדרי המיון, הרשימה התפרסמה, למרות שיש השגות של חלק מבתי החולים. ואני חוזר ומדבר, אדוני היושב-ראש, על החשיבות והצורך להקים בית חולים ביישוב ערבי, בית חולים בנצרת, למשל, ממשלתי. למה שלא יקום? יש שם בית חולים אנגלי, בית חולים צרפתי ובית חולים איטלקי. אין בית חולים, אפשר לחזק את הקיים.

לא במקום, לצד, לחזק את הקיים ולהקים בית חולים, כמו להקים אוניברסיטה, כמו להקים עיר ערבית חדשה, עיר, בית חולים, אוניברסיטה.

חברת הכנסת איילת נחמיאס

עד שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מודה שקצת נמאס לי לדבר על משחקי הלגו של הממשלה הזאת, אז אני ברשותכם אוותר ואחסוך לכם את מה שאני חושבת על כל המהלכים הפוליטיים האלה. את השר ליצמן אני מעריכה, ולכן אני מעדיפה להתייחס למשהו שכרגע,

הוא הרבה יותר בעייתי בעיניי. היום הייתי בטקס מאוד מאוד חשוב ויפה במשרד החוץ שבו הנציחו את זכרם של דיפלומטים שסייעו בשואה ליהודים והצילו יהודים, 36 דיפלומטים, אדוני היושב-ראש, מכל העולם, מכל מדינות אירופה. הרוב, אגב, שוודים. זה מעניין, חמישה או שישה מתוכם הם שוודים. הם הלאום שהכי סייע לאסיר היהודי מבין הדיפלומטים, וזה בכל מיני מקומות בעולם. אני מרגישה שכבר שלושה שבועות כולנו ככה בתוך העניין הזה של יום השואה הבין-לאומי, בעיקר על הרקע של מה שקרה עם פולין. ואז באמת התברר ששגרירות פולין שלחה לטקס הזה מישהו בדרג מאוד נמוך, לא שגריר ולא סגן שגריר. ואני קראתי, כבר ביום הראשון שזה קרה, לראש הממשלה ושר החוץ לקרוא לשגרירה חזרה להתייעצויות. משום שכל המשחקים האלה וכל התמרונים האלה, אנחנו ראינו: הוכח שהם לא שווים שום דבר, לא ועדה ולא נעליים. הם לא מעוניינים לדבר על זה. זו ממשלה ימנית קיצונית,

צריך להגיד את זה. וצריך להבין שחלק ניכר ממדיניות החוץ שלנו נשען על ממשלות אלט-רייט,

גם במקומות אחרים. ואין דבר כזה לעמוד לצידה של ישראל, כמו שלכאורה פולין עמדה לצידה של ישראל בהצבעה באו"ם בנושא ירושלים כשהיא נמנעה, ולשנוא יהודים. אין דבר כזה. זה לא קיים, וצריך להבין את זה. בשבוע שעבר זכיתי לסגירת מעגל מאוד מרגשת. הייתי עם נשיא המדינה באתונה ובסלוניקי, ושם נשיא המדינה הניח את אבן הפינה למוזיאון השואה. זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש בשבילי. אני עמדתי שם במקום שבו נשלחו למעלה מ-100 בני משפחתי לאושוויץ. עמדתי שם, בכינו, התייפחנו. אני אומרת לך, סגנית שר החוץ, אני שמחה שנכנסת עכשיו, עם פולין אי-אפשר כרגע להידבר בדרכים דיפלומטיות רגילות. אנחנו חייבים לקרוא להם חזרה. מי ששמע אתמול או שלשום את השר לשעבר רפי איתן מבין שבגרותו מביישת את בחרותו, עת הוא נתן תמיכה למפלגת אלט-רייט בגרמניה. צריך להבין את המשמעויות. ואני חוזרת במיוחד על משפט בשבילך: אין דבר כזה, גם אם נדמה לנו, שעומדים לצד ישראל. אין דבר כזה לעמוד לצידה של ישראל ולשנוא יהודים. אין דבר כזה. שלא לדבר כמובן על אנטישמיות, שאנטישמיות מופנית יותר מאשר כלפי היהודים. אנחנו מוכרחים להבין את זה, ואסור להשאיר את הדברים כך. את יודעת גם ששגרירות פולין לא שלחה היום נציג. אני יודעת שאתה ערה לזה. אין עם מי לדבר. אנחנו צריכים להיות ה-beacon, המגדלור של מניעת הכחשת השואה והשכחת השואה אני מייד מסיימת. זה תפקיד מאוד,

אנחנו מנהלים את המאבק הזה, אבל אי-אפשר, צריך לדעת עם מי מנהלים את זה. אני רק רוצה לומר משפט אחד חשוב. שתביני שאת המדיניות ביוון של מניעת השכחת השואה מובילה מפלגת סיריזה, מפלגת שמאל, כנגד כל מה שאנחנו פעם היינו חושבים, שממשלות שמאל יגנו אוטומטית על הפלסטינים,

ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב-טוב במדיניות החוץ, שלא תקרוס לנו לנגד העיניים.

חבר הכנסת יהודה גליק. יהודה, אל תסכים לפגוש את שטראכה. אני הולך לפגוש את חברי ישראל תומכי היהודים.

אני תמיד בעד אנשי, ואת לא תעלילי עלילה על אדם כשאין לך שום הוכחה. אין דבר כזה, יהודה.

חבר הכנסת יהודה גליק, יש לך שלוש דקות. אני מפעיל את השעון, בבקשה. יש תקריות אנטישמיות של שטראכה. מה זאת אומרת "לא תעלילי עליו עלילה"? לא, רק על היהודים מותר להעליל. חבל שהפעלת את השעון, אבל זכותך. אני אוסיף לך עשר שניות, זה לא נורא. אין בעיה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת המתוקים והאהובים והיקרים, בזמנו, ראש הממשלה יצחק רבין המנוח, בחר לשמש כראש ממשלה ושר הביטחון, כי הוא חשב שהביטחון עומד בראש המשימות של מדינת ישראל. ראש הממשלה אהוד ברק, יזכה לאריכות ימים, עמד בראשות הממשלה כשר הביטחון, כי הוא חשב שהביטחון בראש מעייניו. היום ממשלת ישראל מודיעה על החלטתה שראש הממשלה יעמוד כשר בריאות. אני רוצה להבין מכך שראש הממשלה רואה בבריאות תפקיד ממדרגה ראשונה. אם ראש הממשלה הוא שר הבריאות, זאת אומרת שהוא אחראי לשמירה על חייהם של אזרחי המדינה. אני מצטער שאני משעמם אתכם, אבל העישון הוא סיבת המוות המרכזית בישראל. מתים ממנו מדי שנה אלפי אנשים. במסגרת אישור תקציב המדינה בשנת 2013, ושוב ב-2014, הוחלט להשוות את המס על טבק לגלגול למס על סיגריות, כדי לצמצם משמעותית את העישון בישראל. מוריי ורבותיי, ארגון הבריאות העולמי אומר: מיסוי מוצרי העישון הוא הצעד המרכזי ככלי לצמצום העישון. הקואליציה העולמית של ארגוני המלחמה בסרטן קובעת, קוראת לממשלות העולם להעלות את המיסים ככלי אפקטיבי ביותר לצמצום העישון. שר הבריאות לשעבר, שהוא היום סגן שר הבריאות, כתב מכתב לשר האוצר וקבע: מדיניות המיסוי של מוצרי טבק היא האמצעי היעיל ביותר לצמצום העישון בקרב בני נוער ומבוגרים. הפער הקיים במיסוי לטובת הטבק לגלגול פוגע קשות בחיי אדם. המשנה למנכ"ל רשות המיסים קבע: הרשות בחנה את המשמעות של העלאת מס הקנייה על מוצרי הטבק וקבעה והמליצה לשר האוצר להעלות את המס על טבק לגלגול. מירי זיו, מנהלת האגודה למלחמה בסרטן, קובעת: מחיר הסיגריות הוא הגורם המשמעותי ביותר להחלטת בני הנוער, לנטייה להתחיל לעשן וכו'

רבותיי, תקשיבו טוב לנתון המטורף הזה: ב-2012 היבוא לישראל של טבק לגלגול היה 60 טון, ב-2017 היה 760 טון, פי 13. אני קורא לראש הממשלה, שיהיה שר הבריאות, לקרוא לסדר את שר האוצר, שאחראי מדי יום להריגתם של עשרות אנשים במדינה הזאת. אני מתנצל, אבל זה חיי אדם. ראש הממשלה ושר הבריאות, תטיל את כל כובד משקלך ותגן על חייהם של תושבי ישראל. תודה רבה. תודה רבה. לא יכולתי להפסיק אותך. אני מציעה להרחיב את מתחמי העישון בכנסת.

מה את מציעה, חברת הכנסת פדידה? להרחיב את מתחמי העישון בכנסת. חבל מאוד. בבקשה, עד שלוש דקות. תודה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי הכנסת, עצם העובדה שנוצר מצב שבמדינת היהודים יהודי שומר תורה ומצוות, שומר שבת, כמו הרב יעקב ליצמן, לא יכול להיות שר בגלל חילולי השבת ובגלל המרד בכל מצוות התורה של הממשלה, של המשטר החילוני בארץ ישראל, הוא דבר עצוב ביותר. במצב שנוצר אין לו ברירה אלא לכהן כסגן שר ולנהל את משרד הבריאות, אין ברירה, אין ברירה. לוחות הברית, אין ברירה. אין ברירה,

גם אם המשטר הוא משטר אנטי-דתי. ולכן, טוב שראש הממשלה יכול להיות שר הבריאות והוא יכול להאציל את הסמכויות שלו. אבל אני רוצה לגעת בנקודה שמדינת ישראל, אם היא לא מדינה יהודית על פי התורה,

לפחות היא צריכה להיות מדינה דמוקרטית. שמעתי וראיתי קטעים מריאיון של הדיקטטור אהרן ברק, שחולל הפיכה לפני 20 שנה, שמדבר על הסכנה לדמוקרטיה. אילולא הייתי קורא בילדותי על הדמוקרטיה העממית הסובייטית, שקראה לעצמה דמוקרטיה, לא הייתי מאמין שאדם שמרכז את כל הכוח השלטוני בידי שופטים שלא נבחרו על ידי העם, ושולל את זכותם של חברי כנסת ושרים נבחרים לשלוט במדינה, מדבר על סכנה לדמוקרטיה. זה דבר שרק מי שקרא על המשטר הסובייטי יכול להבין. אני ביקשתי מיושב-ראש ועדת הכנסת לעשות דיון על תופעה חדשה: חברי כנסת שמשתתפים במשחק החוקי הזה, אם הם מצליחים להעביר חוקים שכופים על העם כולו דברים בכל התחומים, זה בסדר, אם הם נכשלים, הם אומרים: אנחנו נלך לבג"ץ, לגורם השלטוני הזר, שיבוא לשלוט במקום הכנסת והממשלה. זו פגיעה חמורה בתקנון הכנסת. אדוני היושב-ראש, בתקנון הכנסת כתוב שתפקידו של חבר הכנסת לשמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה, יהיה מסור למילוי תפקידיו בכנסת, ינהג בדרך ההולמת את מעמדו כחבר כנסת ויעשה לטיפוח אמון הציבור בכנסת. אין לך פעולה הפוגעת באמון הציבור והכנסת מאשר עתירה של חברי כנסת לבית המשפט נגד חוק שהתקבל על ידי הכנסת. אני מבין אזרח שפונה לבג"ץ ואומר: אני לא יכולתי להיות שותף לדיונים, אני פונה לבג"ץ, אני רוצה סעד. אבל חבר כנסת שהשתתף בדיונים, הפעיל את כוחו, עמד פה ימים ולילות ודיבר, ואומר: אני הולך לבג"ץ, אני הולך לקרמלין, שיבטל את ההחלטה של הדומא, של הפרלמנט הישראלי, לאן הגענו?

אני מקווה שוועדת הכנסת תטיל על ועדת האתיקה להפעיל את סמכותה, וכל חבר כנסת שיגיש עתירה לבג"ץ נגד חוקים שהתקבלו בכנסת יעמוד בפני ועדת האתיקה, והיא תחליט מה לעשות עם זה.

ואם אזרח יגיש? אזרח, אין לו ברירה.

חבר כנסת השתתף בדיונים, אלא אם כן הוא לא משתתף. תודה רבה.

חבר הכנסת.

אחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. עד שלוש דקות, בבקשה. אני מפעיל את

מאוד גבוה, חבר הכנסת אייכלר.

חבריי, חברותיי חברות הכנסת, אי-אפשר לספור כמה פעמים עמדנו כאן לדבר על העברת סמכויות משר לשר, ממשרד למשרד, מסגן שר לשר, מסגן שר לסגן שר, משר לסגן שר וחוזר חלילה, במהלך הכנסת הזאת. אי-אפשר לתאר כמה זמן בזבזה הכנסת על משחקי הכיסאות הנלעגים. אין לזה מילה אחרת, חבריי וחברותיי, משחקי כסאות נלעגים ושערורייתיים של ממשלת נתניהו. עכשיו ראש הממשלה נתניהו עומד להיות לא רק ראש הממשלה ושר החוץ כי אם גם שר הבריאות. אז בואו נסתכל רגע על פועלו המזהיר כשר החוץ, איך הוא קידם את משרד החוץ, את המשרד שהוא ממונה עליו ועומד בראשו בתקופה שהוא שר חוץ: הוא סגר בשנה שעברה שבע נציגויות, השנה הוא עומד לסגור עוד שבע נציגויות, הוא צמצם, הולך ומצמצם, את מספר העובדות והעובדים של משרד החוץ, אבל חשוב מזה, הוא מצמצם את האחריות ואת האפשרות של משרד החוץ לעשות את תפקידו: את ה-BDS הוא העביר לגלעד ארדן, השר שיושב פה מולי ואחראי בעיקרון לביטחון פנים, אבל גם ה-BDS הוא בתחום אחריותו עכשיו, את יהדות התפוצות הוא העביר לשר החינוך מר בנט, שבעיקרון החינוך בתחום מדינת ישראל הוא באחריותו, אבל הוא ממונה גם על יהדות התפוצות. שר החינוך בנט נוסע עכשיו, באמצע המשבר הדיפלומטי הדרמטי שיש לנו עם פולין, לפגוש את ראש הממשלה ועוד כל מיני אנשי מפתח בפולין, אבל אופס, מי לא יודע על הנסיעה הזאת ופרטיה? משרד החוץ, שעכשיו עומד בראשו ראש הממשלה נתניהו. בדיוק. אז מה, אני רוצה להגיד שעד כדי כך, החוליה המצומצמת לשעת חירום במשרד החוץ. אז עד כדי כך הידרדר מעמדו ועד כדי כך הידרדרה יוקרתו של משרד החוץ, שהתפקיד הכל-כך נחשק של צוערות וצוערים, שהיה קשה, באמת היה תור ארוך, עכשיו מתוך 20 תקנים שיש לצוערות וצוערים חדשים, בקושי מילאו 12, מרוב שכולם כבר יודעות ויודעים שמשרד החוץ זה ממש לא. כל מה שנתניהו עושה כשר חוץ זה דואג ליוקרה שלו עצמו. הוא מארגן לעצמו ביקורים זוהרים חגיגיים, הוא הופך את עצמו לשועה. זה לא מביא למדינת ישראל תמיכה באו"ם, זה לא מביא למדינת ישראל פריחה כלכלית, זה לא מביא למדינת ישראל את התמיכה שהיא כל כך זקוקה לה, לביטחון הלאומי שלה, ביחסים המדיניים שלה עם העולם. זה מביא יוקרה לבנימין נתניהו. מעניין, רק מעניין לדעת, איך זה יעבוד במשרד הבריאות. תודה, אדוני.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, עד שלוש דקות, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. בחודש האחרון, לצערי הרב, ביליתי הרבה זמן בבית חולים מלב"ן בנהריה. האמת, התבקשתי על ידי האחים והאחיות וצוות הרופאים שם, אמרו לי: תביאי את צעקתנו לכנסת, תעבירי את מה שעובר עלינו פה ביום-יום, בעבודה היומיומית שלנו, כדי שיבינו שאי-אפשר להמשיך ככה במערכת הבריאות. אתמול התפרסם שבאותו בית חולים הגיעה התפוסה ל-220% מהתפוסה הרגילה. אתם מתארים לעצמכם? באותה מחלקה, איפה ששהתה חמותי, זיכרונה לברכה, כל המסדרון, במסדרונות היו מיטות, וגם חדר האוכל של המחלקה הפך לחדר עמוס במיטות, עמוס בחולים, והאחים והאחיות היו צריכים להתרוצץ, ולנסות, ואני חייבת להגיד, כל הכבוד להם על העשייה שלהם, אבל אי-אפשר להמשיך ככה. במיון כרמל אתמול התפוסה הייתה 180%; ברמב"ם ובבני ציון, בין 180% ל-120%. ואפשר לחשוב, גם כן, אם מנסים להבין, ב-1990 היו 2,531 מיטות האשפוז ל-100,000 נפש במדינת ישראל, ב-2016 לא רק שלא עלו אלא להפך, ירד מספר המיטות ל-100,000 נפש ל-1,803 מיטות. ישראל היא במקום ה-24 מבין מדינות ה-OECD בעניין הבריאות והתפוסה בבתי החולים, ואחת מ-11 מקומות מתחת לממוצע הקיים ב-OECD. אפשר לחשוב במצב כזה, היה אפשר להבין שראש ממשלה נקרא לדגל, נבהל מהמציאות הזאת, ואומר: אני לוקח על עצמי את האחריות. אני משנה את מצב הבריאות במדינת ישראל. לכן אני רוצה להיות שר ולשאת באחריות למצב הקיים ולתקן אותו. האם זה המצב שאנחנו מדברים עליו במקרה הזה? זה מה שדוחף את מר ביבי נתניהו לקבל על עצמו את האחריות של להיות גם שר לבריאות? אני לא חושבת ככה, וכולנו יודעים שזה לא המצב. כולנו יודעים שזה ניסיון לפתור בעיה שבעיניי תמשיך להתקיים, כי ברגע וכולנו אוהבים את השר ליצמן ומכבדים אותו, אבל ברגע שאתה חלק מהממשלה, ברגע שאתה סגן שר, מה שיהיה, אתה תישא באחריות, אתה חלק מהאחריות הזאת,

רק אל תפריט מהידיים שלך את האחריות למשרד הבריאות, כי בעיניי מר ביבי נתניהו נכנס למקום מסוים, הוא יעשה מה שבא לו, והוא יאמין באמת שהוא שר הבריאות,

תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, איננה נוכחת. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, עד שלוש דקות.

אדוני אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, היום בישיבת הממשלה הרמטכ"ל הזהיר ממצב של קריסה הומניטרית בעזה. שר הביטחון לא חיכה הרבה. היום בישיבת הסיעה אצלו קרא לזה, ב-2018, דיס-אינפורמציה. המצב בעזה מצוין.

אותו שר ביטחון הזהיר ב-2016, לפני שהיה שר ביטחון, ממצב הומניטרי. עכשיו, כשהוא שר ביטחון, דיס-אינפורמציה. זה, 1. תראו, חבריי היהודים, תראו לאן אנחנו מגיעים, מדינת ישראל, שעל סדר-יומה נמצא איך לגרש פליטים בזמן שדואגת להביא 5,000, 6,000 אישורי עבודה לסינים בארץ, יש לה בין הידיים עובדים זרים שיכולים להיות אחלה. המצב שאליו הגענו, שהמוסר היהודי שאתם מחנכים את הילדים שלכם בבית הספר עליו, הוא מוכן לחיות, לגרש פליטים למדינות שלא יודעים מה מחכה להם, מוסר יהודי שמוכן להשלים, וכאילו לא קרה כלום, שמחלקות ילדים נסגרות במדינה בישות השכנה, לא מפריע. מה לגבי אור לגויים? אור לגויים, בתנאי שהם לא ערבים. תראה מה הכנסתם למודעות. בכל המצב הזה, אדון ראש הממשלה, יש לו תמיד את האשם. עכשיו האשם הוא יהודי עוכר ישראל, להגדרתם, ג'ורג' סורוס. הרי המחאה והאנטי של האזרחים היהודים של מדינת ישראל שמוחים נגד הגירוש, הם מופעלים על ידי תורם יהודי אנטי-ישראלי בשם ג'ורג' סורוס.

הוא לא אומר, אני מסיים, אדוני, שאזרחי המדינה שנשארו להם המוסריות והמצפון, אפילו את זה לא רוצה לתת להם. תודה רבה. תודה, אדוני היושב-ראש.

חברת הכנסת לאה פדידה,

כבוד היושב-ראש, חבריי וחברות הכנסת, לקראת העלייה שלי לכאן נזכרתי בשיר שאנחנו אומרים בהגדת פסח,

חשבתי לעצמי, אילו היו בתי חולים ולא היו תורים בלתי נסבלים, היינו אומרים:

אילו היו מרכזי התפתחות הילד ולא היו בקריסה ולא נסגרים, היינו אומרים: דיינו, אילו שירותי הרפואה בצפון, בדרום ובמרכז היו שווים, גם היינו אומרים: דיינו, אילו בצפון לא היו חולים או פחות משלמים מס בריאות, אז מה נשאר לנו להגיד חוץ מדיינו, אלא די די די. הרי מצב הבריאות כל כך לא זוהר. במהלך שלושה שבועות בכנסת הזאת בכמה ועדות דנים על אספקטים שונים של מחדלים שקורים בבריאות: מספרים שאין שום מרכז שיקום לילדים בצפון, מדברים על כך שעשרות מרכזי התפתחות הילד נסגרים, מספרים על מחדלים ותורים בלתי נסבלים לרפואה מצילת חיים. אז לא מגיע לתושבי ותושבות מדינת ישראל שיהיה שר בריאות? לאיפה תפנה אותה אישה שצר לה ולא מקבלת את שירותי הרפואה? מי יהיה אחראי? האם ראש הממשלה, שר החוץ, השר הזה והשר לענייני בריאות? או כבודו ליצמן? הנושא הזה, חברים וחברות, חשוב מדי, בוער בעצמותינו. אי-אפשר ככה לשחק בבריאות של בני אדם. ראינו כמה דוחות שהונחו על שולחן הכנסת הזאת, ואנחנו מתעלמים. אנחנו אומרים: דיינו. אולי תפילה תעזור? אלא שבימים כאלה אנחנו צריכים באמת להסתכל בעיניים ולהגיד: שר בריאות הוא שר שצריך להיות במשרה מלאה שר בריאות, בטח לא ראש ממשלה ולא שייפלו בין הכיסאות, כי בריאות מגיע לכל אדם, לא משנה איפה הוא גר ואיפה הוא נולד. זה מה שאתם עושים עכשיו, אתם גורמים לנו לתת שירות פחות טוב לאנשים בצפון ובדרום. תסתכלו על עצמכם, ותסתכלו טוב-טוב. צריך לתקן את זה ולא להנציח את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת עמר בר-לב,

חברת הכנסת עליזה לביא, עד שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבריי חברי הכנסת, אני חושבת על ארבעת הילדים היתומים של משפחת בן גל, על האב איתמר, שהשאיר אחריו משפחה, נרצח על ידי רוצח נתעב. חייבים להחזיר את השקט. אני רוצה לשלוח מכאן תנחומים למשפחה. אם נכונה השמועה שמסתובבת, שראש הממשלה פתח את ישיבת הסיעה בידיעה על מותו של הפצוע טרם שההודעה הועברה למשפחה, ראוי שדבר ראשון ראש הממשלה ירים טלפון למשפחה וייסע לבקר ויתנצל. אני לא מבינה איך הדבר הזה חוזר ונשנה, ואיך יכול להיות שמשפחה צריכה לשמוע על הרצח ועל מות יקירה, אב המשפחה, אבא לילדים, ארבעה ילדים, דרך "פושים" בתקשורת של ההודעה שמוסר ראש הממשלה בפתח ישיבת הסיעה. אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים עכשיו על שר הבריאות, שמוצא דרך אחרת והגדרה אחרת,

אני רוצה לדבר איתך על בריאות. המציאות בישראל היא מציאות מאוד קשה ומאוד מורכבת. אין פה שום תפיסה עתידית לאן אנחנו הולכים ומה קורה בבתי החולים שקורסים, בעיקר שחיקה, שחיקה גדולה מאוד של צוותים רפואיים,

רופאים, אנשים שנותנים סיוע ומענה, שבחרו במקצוע הזה כדי להציל חיים, כדי לתרום מהידע הרב שהם רכשו במשך שנים רבות כדי לסייע, לעזור, לעטוף, לחמול, אבל המערכת מציבה בפניהם כאלה קשיים, היא מתעמרת בהם. איך יכול להיות? אני דווקא רוצה לשתף אותך, אדוני היושב-ראש, ברגע משמח, שליוויתי את בתי בחדר הלידה. אבל איך שהסתיימה הלידה, אמרו לה: צאי החוצה, אין מקום. עברי למסדרון, כי יש עוד לידות שצריכות להיכנס, ואין לנו חדרים ואין צוותים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז מה? אז אנחנו רואים שבמקום הזה שנקרא משרד הבריאות אנחנו הולכים לעשות עכשיו כל מיני סלטות באוויר כדי לשנות הגדרות, כל מיני חישובים פוליטיים כאלה ואחרים, במקום לבוא ולראות איך אחינו החרדים אולי כן באים ומשתתפים בחיים הישראליים, במרחב המשותף שלנו כאן, על החובות, על הזכויות ועל האחריות ועל החלטות שמתקבלות בממשלה. השינוי המזערי הזה של סגן שר לכאורה, אתה חושב שהם ישנו משהו? הם רק ייקחו את האחריות למערכת הראשונה שצריכה להיות מתוקנת במדינת ישראל. היום זה אתה, מחר זה אני. לכולנו יש הורים מבוגרים ויש אנשים חולים סביבנו, ואנחנו יודעים בדיוק מה המציאות. תודה רבה.

שמבקשות מענה. אני מנסה לקדם את חוק בנק הזרע, הם כבר שנתיים מעכבים את זה.

במדינת ישראל צריך שר במשרה מלאה, שר בריאות במשרה מלאה, וטובה שעה אחת קודם.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אחריו, חבר הכנסת חיים ילין. בבקשה, עד שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בקושי מאוד רציני שהעיר שלי, אום אל-פחם, מתמודדת איתו. אני מנסה לפעול בכלים הפרלמנטריים שיש לי, ואולי אצטרך גם לכלים משפטיים כדי לפתור את הקושי הזה. תחשבו על יישוב של יותר מ-55,000 תושבים שבתחילת המאה ה-21 הרחובות בו עדיין בלי שמות, הרחובות בלי שמות ולכן גם אין מספרים לבתים, אין מספור. תחשבו על כך שאני מדבר על יישוב שמורכב בעיקר מארבע שכונות, או חמולות, או משפחות גדולות, ולכן יש גם הרבה דמיון בין השמות. ככה, למשל, חברי חבר הכנסת זוהיר בהלול, אם אתה שולח מכתב ליוסף ג'בארין באום אל-פחם, אולי יש יותר מ-100 אנשים בשם הזה, ואם אתה שולח לאחמד מחמיד, אולי זה יש יותר מ-2,000 אנשים בעיר בשם הזה. זה שאתה תכתוב שהכתובת היא מחמיד או שהכתובת היא ג'בארין זה לא יעזור, כי כולם אותו דבר, כולם באותו אזור.

העירייה מנסה בשנים האחרונות לקדם את הנושא הזה, ופשוט קבעה שמות והציגה את השמות האלה למשרד הפנים. עד היום, חברי חבר הכנסת טיבי, עד היום, זה חמש שנים כמעט, המשרד נוקט סחבת ולא מאשרים את השמות שהוצעו על ידי העירייה, יותר מ-300 שמות. הופתענו לפני כחודשיים שמשרד הפנים אישר באופן חלקי, חלק מהשמות, כ-250 שמות, ועוד לפחות 40 50 שמות כנראה המשרד עדיין לא מאשר.

חלק מהשמות שהמשרד לא מאשר הם שמות של ראשי מועצה מקומית לשעבר, חלקם זה של יישובים פלסטיניים מלפני 48' שחלק מתושבי אום אל-פחם הגיעו מהם. יש גם שמות כמו יאסר ערפאת, מחמוד דרוויש, שהם שמות מההיסטוריה ומהנרטיב הערבי הפלסטיני, וזה מאוד מתבקש שיישוב כמו אום אל-פחם ינציח שמות שהם מההיסטוריה שלו, גיבורי תרבות וגיבורי לאומיות אצלו. רק שהתהליך הזה בינתיים לא מתקדם, כבוד היושב-ראש. עדיין אנחנו נתקלים בסחבת. אני אומר שבתחילת המאה ה-21 הגיע הזמן לפתור את הבעיה הזאת.

חבר הכנסת חיים ילין. אחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חיים,

ציפיות זה המחלה של שנת 2000,

כולם מצפים, ובסוף כולם נופלים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבולבל, אני מודה. מבולבל. הצבענו על חוק, אתה היית חלק מהחוק בקואליציה, על סגן שר שהולך להיות שר. עכשיו אנחנו צריכים להצביע על ראש הממשלה שיהיה שר. כמה שרי בריאות צריך? אני לא מצליח להבין את זה. המציאו חוק שסגן שר יוכל לקבל את האחריות והסמכות של שר אבל הוא לא שר. חבר'ה, תקשיבו לי טוב. יש משהו שמאחד קואליציה ואופוזיציה, וזה נושא הבריאות. הרי מהיום שאנחנו נולדים סבתא אומרת: העיקר הבריאות, העיקר הבריאות. גם הסבתא הפולנייה, גם המרוקאית, גם הטוניסאית, כולם אומרים את זה, קואליציה, אופוזיציה,

מוסלמים, צ'רקסים, דרוזים ויהודים כולם אומרים את זה. רק במקום אחד לא מעניינת הבריאות,

וזה בממשלת ישראל. אני לא יכול להבין את זה. אצל מי האחריות ואצל מי הסמכות של משרד הבריאות? מישהו יכול לענות לי על זה? יש מישהו פה שיכול? כבוד השר קרא, אתה יודע לענות לי אצל מי האחריות ואצל מי הסמכות של משרד הבריאות אחרי שאנחנו נצביע עכשיו? אני אשיב. לא לא, אני שואל אותך. השר ישיב בשם הממשלה. לא, לא, ארדן, עדיין אתה לא שר הבריאות. אומנם כשאתה פועל אז בדרך כלל הדופק שלנו עולה, אבל זה בדרך כלל כתוצאה מדברים אחרים. אבל פה זה מי אחראי לבריאות. השאלה הזאת כנראה תמשיך להיות לאורך כל הקדנציה הזאת. אז אני מקווה, כבוד השר, שאנחנו נקבל את התשובות. נשארה לי דקה אחת. כל היום מדברים על עזה, כל היום מדברים על דרום תל אביב. אז אני אומר, כמה אנשים פה גרים בדרום תל אביב ומכירים את המציאות?

אבל כולם מדברים על דרום תל אביב ואומרים לנו: אתה לא גר שם, אתה לא יודע מה המציאות. אז אני שואל: כמה אנשים גרים בעוטף עזה שאתם מכירים,

את המציאות, שכל אחד יכול לדבר על עוטף עזה בלי להבין מה קורה בעזה ובעוטף עזה? כמה יש כאלה? אז אחד יושב פה, ועומד פה עכשיו ומנסה להסביר שאכן יש מצוקה ברצועת עזה, והמצוקה הזאת היא יחסית למצוקה שהייתה לפני צוק איתן, ולא בהשוואה לשום מדינה אפריקאית, אוגנדה, או לא משנה איזו מדינה שאתם רוצים של עולם שלישי, ששם באמת אין אפילו מים ואין ביוב. זה לא המצב בעזה, אלא מה? אם זה יימשך ככה זה יעבור אלינו. מה המשמעות של "יעבור אלינו"? זה מתחבר גם לשר הבריאות שלך, השר קרא. לווירוס אין גבולות. אם בעזה יהיו מחלות והביוב יעבור אלינו, פה וטלפיים יעברו אלינו, פרה משוגעת תבוא אלינו,

לא יעזור לך לא כיפת ברזל ולא שום מיגון ולא יעזור לך כלום, רק הבריאות. הינה, ראה עכשיו, איך אני שואל, כבוד היושב-ראש, מי אחראי לבריאות, למי יש את הסמכות על הבריאות ומי בסופו של דבר יבנה אסטרטגיה לטווח ארוך בעזה בלי שאחד ינגח את השני?

היום שמעתי את השר ישראל כץ השר מנגח את שר הביטחון. ברגע שמתחילים לירות בתוך הנגמ"ש, אני כבר מבין שהמצב לא טוב.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אחרון הדוברים. יסכם את הדיון שר התקשורת חבר הכנסת איוב קרא. אדוני היושב בראש, לא יודע מה אמרת, יסכם את הדיון מי? שר התקשורת חבר הכנסת איוב קרא. טוב, אני חושב שאני אסכם את הדיון. כן, הפעם אני מסכם את הדיון. אבל חבר הכנסת, השר מסכם בשם הממשלה ואתה מסכם בשם עצמך. השר איוב קרא? השר, תקשיב לי, אולי תגיד שבאמת אני סיכמתי את הדיון. חבר הכנסת אמסלם,

דודי, תקשיב גם אתה.

אתה היית בבית הכנסת השבת, לא בכותל, ברחבה ההיא. שמעת את מה שחותן יתרו אומר למשה: "לא טוב הדבר אשר אתה עשה" אי-אפשר לבד, בן אדם. "נבֹל תִבֹּל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך". בסוף גם משה רבנו לא יכול היה לעשות הכול לבד. בא אליו יתרו ונתן לו עצה. השר קרא, אנחנו מכירים את נבי שועייב, חוכמה יש גם בגויים. אבל אני רוצה להגיד משהו. הרי זה כאילו, המשחק פה הוא בכאילו. מה זה "בכאילו"? אומרים: השר ליצמן ינהל את המשרד. אז למה השר ליצמן לא שר? בגלל שהם לא מאמינים במדינה, הם לא חושבים שצריך לנהל מדינה, הם חושבים שאפשר רק לקחת מהמדינה. אבל אם המדינה צריכה לקבל החלטות? דרך אגב, זה לא רק על שבת, זה גם החלטות על יציאה למלחמה, אז הם לא בממשלה. אבל יש כאלה שכן בממשלה, אלה הגויים של שבת:

המחנה הציוני, הליכוד, ישראל ביתנו. אלה לא יהודים, אלה גויים של שבת. השר פרץ, היית שר ביטחון, גם אתה גם גוי של שבת.

אבל אני אגיד לך מה הבעיה הזאת, אתה בטוח? אליבא דמה שהם אומרים. כי גוי של שבת, הוא יהודי של יום ראשון. אבל ראש הממשלה הזה הרגיל אותם שיש גויים של שבת שיחליטו מי עובד בשבת, יש לוחמים של שבת שגם יחליטו מי נלחם להם בשבת, ויש גם נופלים של שבת. כן, יש נופלים של שבת. וקו ישיר עובר בין מי שלא יקבל החלטה על הפעלת המדינה בשבת לבין מי שלא ישרת עם המדינה הזאת לבין מי שלא יהיה מוכן להקריב חיים על המדינה הזאת.

ובשורה התחתונה, כנראה שראש הממשלה חושב שמותר שבמדינת ישראל הממשלה תהיה גויים של שבת, הלוחמים יהיו לוחמים של שבת והנופלים יהיו נופלים של שבת. העיקר שהקואליציה שלו תמשיך לשרוד. עצוב.

יסכם את הדיון, אדוני, אני סיכמתי.

יסכם את הדיון שר התקשורת חבר הכנסת איוב קרא,

אצל מי

חבריי חברי הכנסת, אני חושב שקואליציה כל כך מוצלחת, כל כך מביאה הישגים למדינת ישראל, העם כל כך מגבה אותה, לפי כל סקר,

איך אפשר שלא תימצא כל דרך להמשיך להוביל את המדינה הקטנה-הגדולה הזאת עד הבחירות במועדן? ולכן, זה שנותנים לשר הבריאות להיות סגן במעמד שר זה דבר מתבקש, זה דבר טבעי, כי בשבתות, מה לעשות? יש אנשים עם אמונה מסוימת, יותר אדוקים, שיש להם בעיה עם דברים קטנטנים, וצריך שמישהו אחר יעשה אותם. זה דבר טבעי, זה לא דבר חדש, ואני חושב שצריך לשלב כל מי שיכול להיות חלק מהממשלה. ואני מזמין אתכם להיות חלק מהקואליציה הזאת. יש לה עוד שנתיים, ואנחנו נשמח שתהיו חלק ממנה. כבוד השר, אצל מי האחריות והסמכות במשרד הבריאות? אבל בשביל קוסמטיקה, הרי אתם יודעים שליצמן הוביל את המשרד הזה, וליצמן שר בריאות, היה ונשאר,

אין, לא היה שר בריאות יותר טוב ממנו. אז למה אנחנו מצביעים עכשיו אם הוא שר הבריאות? היה שר בריאות מצוין. אה, היה. לפי כל אמת מידה, לפי כל סקר, עשה עבודה מצוינת. ראש הממשלה לא מוותר עליו ועשה הכול כדי להשאיר אותו בקואליציה, ואני חושב שזה דבר חשוב, מאוד מתבקש. ואנחנו, בעצם, הקואליציה הזאת מתחזקת, מתחסנת, ותמשיך להוביל, גם בנושא המדיני, ואתם רואים איך שראש הממשלה בתפקידו כראש ממשלה וגם כשר חוץ עושה עבודה שלא היה לה אח ורע עם ראשי ממשלות. השר קרא, לא מתאים לך. אמרת שתיתן

ואמרתי, אמרתי. של מי האחריות והסמכות של משרד הבריאות? אמרתי שהאחריות היא של ראש הממשלה, כי הוא השר. מי שינהל בפועל את המשרד זה סגן השר ליצמן.

הוא מנכ"ל. לא, הוא מנהל לכל דבר. הוא שר. יש שר ויש מנכ"ל.

יש דברים שהאחריות נופלת על השר, כמו שאתה יודע. ולכן, הממשלה רצתה שראש הממשלה יחזיק בתיק הזה, ומי שינהל אותו בפועל, זה חוק שחוקק כאן, בכנסת המכובדת הזאת, ואין שום בעיה עם זה. יש לגיטימציה לכך. אין מחלוקת. היה רוב כאן, היה הליך תקין לחקיקה הזאת, וככה ה-process, ככה ההליך מתבקש. בעצם, בפועל שר הבריאות הוא ליצמן, שר הבריאות שהיה כל כך טוב ימשיך להוביל את מערכת הבריאות לתפארת עם ישראל. כבוד השר, יהיו שני שרים?

בפועל מי שינהל את התיק יהיה השר הכי חשוב שהיה לבריאות בישראל, השר ליצמן, בתואר סגן שר, על פי החוק שעבר בכנסת. אז למה אנחנו מצביעים היום? למה אנחנו מצביעים עכשיו? למה מצביעים עכשיו? מפני שראש הממשלה לפעמים צריך לחתום על דברים,

הוא יכול. זה חוק שאתה התנגדת לו, עבר כאן והכול

לא היה שום פגם בהליך החקיקה, כי אחרת הייתם רצים לבית המשפט העליון לפסול את החוק הזה.

אני לא חושב שיש כאן מחלוקת באשר לאיוש התפקידים. הוא מתבקש על פי החוק, ואני חושב שכולכם צריכים לברך את השר ליצמן על זה שהוא חזר להוביל מערכת כל כך חשובה, כל כך נחוצה, כל כך רגישה, ועשה את זה, בעצם, אזרחי ישראל נתנו לו לא פעם את השר המצטיין בממשלה.

לכן אני מתפלא על האנטיות הזאת, כל הזמן ללכת שלילי, בכיוון חשיבה שלילי. יש הרב ליצמן, שהוא חבר כנסת, שהוא סגן שר, שהוא מנהל את המשרד, ויש ראש ממשלה.

כמו שראש הממשלה מגבה הרבה נושאים בתוך מערכת הממשלה, כולל כל השרים, בהרבה דברים, הוא גם מגבה את סגן השר ליצמן, שהוא במעמד שר על פי החוק, בתוך ממשלת ישראל. ואנחנו נמשיך גם בנושאים הכלכליים, שהם חלק מההצלחה של הממשלה הנוכחית. יש מעל 4% צמיחה כלכלית, ויש הצלחה מדינית שאף אחד, לא זכורה בישראל. אנשים באים מכל מקום, נשיאים, ראשי מדינות מגיעים כדי לפגוש את ראש הממשלה. הוא מסתובב בכל מקום, כל כך מבוקש בכל המדינות, בכל האזורים, ואתם רואים את זה כל שבוע, מבוקש להרצאות מטעם הממשלה, למפגשים מטעם הממשלה, ובעצם, נשארים רק דברים הזויים לפגוע בממשלה ובקואליציה. אבל הציבור לא טיפש. הציבור חכם. הציבור אומר את דברו בכל סקר, שבעצם יש אמון מוחלט בקואליציה, בראש הממשלה. גם בסקר על ראשות הממשלה יש פער עצום בין ראש הממשלה למי שמתיימרים להחליפו, וגם במנדטים. הקואליציה הזאת, אפילו אם יהיו בחירות, תזכה באמון מוחלט, ולכן אין לנו בעיה. אנחנו הולכים בתוך תקופה גם לתקציב חדש, שמבשר בשורות טובות בהרבה תחומים. ואני אומר לכם שגם בתחום שאני אמון עליו, בתחום התקשורת, אנחנו הולכים לרפורמה, "רפורמת קרא" להורדת הרגולציה בכל התחומים. אנחנו פותחים את שוק התקשורת, פותחים את כל נושא התחרות בערוצים המסחריים. אנחנו בעצם פותחים את השוק, מה שאף אחד לא עשה אחרי שפיצלנו את ערוץ 2 לערוץ 12, 13, 14, והתאגיד נמצא במקום 11. יהיו גם 15 ו-16 ועוד ערוצים, ותהיה תחרות בין הערוצים המסחריים. אנחנו נשאף שיהיו כמה שיותר ערוצים בשוק, כדי שתהיה תחרות הוגנת, כדי להביא למצב שהתחרות הזאת תהיה אינטרס ציבורי, שהציבור ייהנה מכל תחרות כזאת. אנחנו מביאים בכך בשורה: כל מי שרוצה לעסוק בתחום התקשורת יכול, חוץ מהגבלות שייקבעו בוועדת קיש ובחוק ההסדרים ובחוק נוסף שאנחנו כנראה נריץ כדי שתהיה השגחה על סלקום ופרטנר. בכלל, כל שוק האינטרנט, שאנחנו רוצים להכניס אותו לרגולציה מינימלית, כמו שעושים בכל התחומים, אנחנו גם כאן רוצים לעשות כך שיהיה פיקוח על סלקום, פרטנר והשוק הזה. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. הדבר הנוסף, אדוני היושב-ראש, שאנחנו עושים בדרך, שהוא דבר חשוב ובשורה למדינת ישראל, זה שאלה שמייבאים היום מכל העולם ציוד תקשורת היו לפעמים מחכים שבוע וחודש ולפעמים חודשים כדי לקבל אישור ממשרד התקשורת. אנחנו הולכים להפרטת השוק הזה. מי שרוצה לייבא ציוד תקשורת מכל התחומים, בעיקר טלקום, אנחנו נאפשר כניסת ציוד, אדוני היושב-ראש, כמה מילים. אנחנו נאפשר ייבוא ציוד תקשורת, כך שבעצם מי שירצה, ייבא את הציוד.

יהיו הוראות, והוא יכניס את זה, לא יחכה לאישור, רק יעבוד על פי מה שמשרד התקשורת הנחה, ויהיו מפקחים שיישמו ויפקחו על יישום הדברים הללו.

חברים, כל מה שקורה כאן, והאמון בראש הממשלה, השר לא מוגבל בזמן. ובתפקידו כשר הבריאות מחייב אותנו, כי צריך לתת גיבוי לממשלה כל כך מוצלחת, לממשלה שכל כך מובילה את עם ישראל לחוף מבטחים. אני מבקש מכולם לתמוך בהצעת החוק הזאת.

בהודעת הממשלה, אדוני השר, לא בהצעת חוק.

בהודעת הממשלה ובהחלטת הממשלה.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הודעת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, על החלטתה לקבוע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יכהן כשר הבריאות בנוסף לתפקידו כראש הממשלה וכשר החוץ. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת.

בעד, 48, נגד, 36, אין נמנעים. הודעת הממשלה אושרה. הצבענו בטעות בעד, לפרוטוקול: חבר הכנסת חיליק בר וחבר הכנסת עמר בר-לב הצביעו בטעות בעד. הם רצו להצביע נגד. לפרוטוקול. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. בבקשה,

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת החוקה,

תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 84) (שינוי פרטי ההודעה על סגירת תיק לעניין עילת הסגירה), התשע"ח 2018. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת דוד אמסלם.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש להביא בפניכם את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 84) (שינוי פרטי ההודעה על סגירת תיק לעניין עילת הסגירה), התשע"ח 2018. גם מיקי לוי הגיש את אותה הצעה. בסך הכול אנחנו הגשנו הצעות זהות בעניין. הרעיון הוא כזה: היום, כשמחליטים לסגור את התיק של בן אדם שנחקר, אז יש כמה עילות לסגירת התיק. אחת העילות זה חוסר אשמה. כמובן, מבחינת אותו אדם זה הדבר שהכי משמח אותו, כמובן בנסיבות העניין הזה, מה שיכול לשמח בעניינים מהסוג הזה. יש עילה של סגירת התיק מחוסר עניין לציבור, ובעצם רוב התיקים נסגרים היום מחוסר ראיות. לכאורה, אומרים לבן אדם: תקשיב, מה זה חוסר ראיות? אתה בעצם כמעט עבריין. יש לנו הרבה מאוד ראיות, אבל היה חסר לנו עוד איזה משהו קטן, ואז בעצם היינו מעמידים אותך לדין. עם זה הבן אדם יוצא החוצה, עם אות הקין הזאות בעצם הוא מסתובב. מבחינתי, דרך אגב, יש או כתב אישום או אין כלום. זה לא יכול להיות.

זה לא החלטה שיפוטית, זו החלטה שאותו אחד שבעצם פותח את התיק ומנהל את החקירה, ויכול להיות שזה גם הפרקליטות לאחר מכן, הם מקבלים את ההחלטה בעניין הזה. אני חושב שאנחנו רוצים כאן למנוע עוול מהרבה מאוד אנשים, הרבה עוגמת נפש. יש עשרות אלפי אנשים כאלה במדינת ישראל כמעט כל שנה.

אנחנו בעצם הצענו שברגע שהמשטרה או הפרקליטות מחליטים לסגור את התיק, הם מודיעים לבן אדם שנסגר התיק. ירצה אותו אחד לדעת מה בעצם הסיבה לסגירת התיק, יפנה הוא עצמו, ירצה המתלונן או המתלוננת, גם הם יפנו ויקבלו את האינפורמציה הנדרשת. אני חושב שבסופו של דבר, לא באופן אוטומטי מודיעים לבן אדם או לאותו אזרח מה עילת סגירת התיק. הרבה פעמים זה גם רשום בעיתונים, וקשה מאוד לאותו אזרח, הרבה פעמים, אפילו להתנהל במקום עבודתו. הוא מרגיש תחושה מאוד קשה בעניין הזה. איך אמרתי פעם? עבריין מקצועי, זה בכלל לא מעניין אותו מה סגרו, מה עילת סגירת התיק. זה בכלל לא חשוב לו, אבל בן אדם נורמטיבי, זה חשוב לו מאוד. הרבה פעמים זה פוגע אפילו בבריאותם של האנשים, העניין הזה, והם מרגישים שהם כבולים. הם יכולים כמובן לערער לאותה פרקליטות, ואז הם מקבלים לרוב את אותה תשובה. לכן, זאת ההצעה שלנו. אני חושב שזו הצעה טובה. אני חושב שהיא בסופו של דבר שומרת גם על זכויות האזרחים במדינת ישראל. כפי שאמרתי, הרבה פעמים אזרח במדינת ישראל, יש לו זכויות סוד, אפילו לא כאזרח,

וזה חלק מהזכויות האלה. לכן, אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. כמובן, זה בקריאה ראשונה. לאחר מכן זה יבוא שוב לוועדה ושם נעבד את זה. תודה גם למיקי לוי, שהיה שותף שלנו בכיר בעניין הזה. אני מבקש מכולם באמת להצביע עבור הצעת החוק.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. הדובר הראשון, חבר הכנסת סאלח סעד. אני סוגר את רשימת הדוברים. תודה רבה. בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, היום כנסת ישראל ציינה יום חשוב, בעיניי: יום הצדעה למשטרת ישראל. ודווקא ביום הזה אני רוצה, היום נערך בכנסת ישראל יום הצדעה למשטרת ישראל וללוחמי מג"ב, ואני שואל מהי ההוקרה שכנסת ישראל היום העניקה למשטרת ישראל. האם זה לצייץ בטוויטר אחרי כל פיגוע "כל הכבוד לגיבורינו האמיצים"? מה זו הוקרה, להצטלם איתם בבתי חולים אחרי שנפצעו בפעולה מבצעית ולהעלות לפייסבוק שלכם? מה זו הוקרה, לייקים? רייטינג? מה זה בשבילכם מדים כחולים? אני אגיד לכם מה זה בשבילי: עבודה קשה, מרדפים, לילות ללא שינה, שבועות ללא משפחה, סכנות, פצועים, אתגרים. אני רואה את הכחול ואני יודע להעריך את הלוחמים שמהווים את חומת המגן שלנו, רודפי צדק שלא חוששים מדבר ונלחמים ברע בשביל כולנו. מה שמעציב אותי זה חוסר ההערכה המוחלט של הממשלה כלפי השוטרים. תקראו לזה סגירת חשבונות, או בתירוץ הקבוע: חוסר תקציב, כמו שאתם אומרים כל הזמן. איך שלא תגידו את זה, אין פה הערכה וגם לא הוקרה. 11 שנים שהשוטרים ממתינים להוקרה האמיתית מצידכם בנושא תשלום תוספת בשל היעדר ביטחון תעסוקתי. שר האוצר משה כחלון, אין שום סיבה לסחבת הזאת. צריך להגיד את האמת בפרצוף: ממשלת ישראל לא מעריכה את משטרת ישראל ומקיימת ימי הוקרה עם בורקסים, תמונות וחיוכים, אך בפועל מזלזלת ולא מעבירה תקציבים לטובת השוטרים. ואני שואל: למה הם עדיין מחכים? דווקא הם, השוטרים, שאין להם ועד ואין להם יכולת והם לא יכולים לצאת ולהפגין, להתראיין או לצעוק. כמה תמשכו את זה? יום הצדעה אמיתי למשטרת ישראל יתקיים ביום שבאמת תעניקו להם את מה שמגיע להם. אני מתחייב להמשיך ולהזכיר לך, אדוני שר האוצר, את המאבק השקט של השוטרים לתוספת שכר.

אני מסיים, אדוני. והגיע הזמן, אדוני השר, שר האוצר כחלון, שתצדיע להם ובאמת תשלם להם את מה שמגיע להם. תודה.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. עבד אל חכים חאג' יחיא, תפדל.

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. (אומר בערבית: אדוני היושב-ראש,) חבריי חברי הכנסת, הגשתי לנשיאות הצעה לסדר-היום בנושא ההבטחה של הממשלה לתמוך בעמדת רואנדה בנושא רצח העם. יש החלטות באו"ם על רצח העם ברואנדה, ומדינת ישראל רוצה לתמוך בהכחשת רצח העם שם. אני לא אדבר על רואנדה יותר מדי, אבל מה הקשר בינינו לבין רואנדה? רואנדה זו המדינה הקטנה שמעצימים אותה גם צבאית, והיא זו שצריכה לקלוט את מבקשי המקלט האפריקנים. לשם מדינת ישראל מגרשת את אותם מבקשי מקלט. הרי מדינת ישראל חתמה על האמנות הבין-לאומיות בקשר לקליטת פליטים, אבל איזה פלא: היא רוצה להעביר אותם, מפליטים שהגיעו לישראל לפליטים ברואנדה, ממקום למקום. כנראה שזה תחביב של מדינת ישראל לייצר פליטים. לא מספיק הפליטים הפלסטינים שיצאו מפה, מעבירים אותם לרואנדה. ומה עוד? אנחנו צועקים, ובצדק, כנגד כל מכחישי השואה, אבל נכחיש גם רצח עם ברואנדה? האם יתקבל דבר כזה, כבוד היושב-ראש? זה בלתי סביר.

לכן אני אומר שאי-אפשר לדבר על דמוקרטיה, על זכויות אדם, על אנושיות, ולזרוק את אותם אנשים שאמרו במפורש: אנחנו מעדיפים כלא על זה שנקבל 3,500 דולר ולהגיע לרואנדה, כי משם יעבירו אותנו למדינות המוצא שלנו, ואנחנו חוששים לחיינו, ואנשים הלכו ונהרגו. לכן אסור בכל רמה של איסור, באיסור מוחלט, להסכים להכחשת רצח העם ברואנדה ולהעביר את הפליטים. ומה עוד? באותה הזדמנות שמוציאים את המכתבים על הגירוש, חותמים על הבאת 6,000 עובדים סינים.

האנשים האלה נמצאים פה. הם עובדים. למה אתה צריך לגרש אותם? למה לא להסדיר את המצב שלהם אפילו זמנית, לשנתיים, לשלוש? המצב ישתפר במדינת המוצא שלהם, תחזיר אותם. היות שיש גזענות ויש צבע שחור של אותם אנשים, אותם צריכים לזרוק, והנושא הזה הוא נגד האנושות. זה המשך לאותן רציחות עם.

אני מודה לך, אדוני א-נאאב עבד אל חכים חאג' יחיא. א-נאאב עיסאווי פריג', אבן מדינת כפר קאסם,

נאאבה מיכל רוזין,

חברת הכנסת מירב לייבזון, בן ארי, יעני,

אורלי לוי אבקסיס, מיש מווג'ודה, חברת הכנסת עליזה לביא,

איציק שמולי, מוסי רז, מוותר, תמר זנדברג, מיש מווג'ודה, זוהיר בהלול,

יהודה גליק.

אני בא. שוכרן. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אחמד טיבי, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, חבריי, אני רוצה להעלות סוגיה לא פשוטה, סוגיה שמעוררת דילמה, אבל מחייבת אותנו לשאול את עצמנו איפה אנחנו עומדים. בשנה האחרונה הובילה התקשורת בעולם, והתקשורת הישראלית הצטרפה, מאבק חשוב מאין כמותו תחת הכותרת MeToo, מאבק שנועד לבוא ולדפוק על השולחן ולומר: נשים משתלבות בחברה בכל תחומי התעסוקה, אבל גופן לא יכול להיות מוחפץ. התקשורת לקחה תפקיד חשוב מאוד במאבק הזה, בקמפיין הזה. בשבוע שעבר נפל דבר.

מוערך, בועז ארד, התאבד בגלל תחקיר כזה. הכתבת יאנה בשן עשתה את מלאכתה נאמנה. עשתה תחקיר, עשתה מלאכתה נאמנה: כשהיא שמעה ממנו שהוא רוצה להתאבד, היא הזעיקה את המשטרה, עשתה כל אשר לאל ידה ומגיעות לה כל המחמאות. ואף על פי כן, הדבר עלה בחיי אדם. אנחנו מחויבים לשאול את עצמנו אם ההפסד כנגד השכר. אין ספק, הוא אשם במעשיו. הוא ניהל יחסים אסורים עם תלמידות לפני שנים. אגב, אף תחקיר לא דיבר על אונס או על מעשים מגונים, דובר על רומן עם תלמידות, שזה נוגד את החוק. האם כל דבר? האם כל עיתונאי לפני שהוא מפרסם ידיעה שואל את עצמו: האם אני גוזר את גזר דינו של אדם? האם זה דבר נכון לחברה? האם זה דבר נכון ומחייב? אין ספק, התקשורת החופשית חייבת לדון ולשפוט ולהוביל ולחשוף, אוי ואבוי לנו אם לא תהיה לנו תקשורת. אבל כמו הדיין, כמו השופט, שלפי התורה מצווה לנו שלפני שהוא הולך לשפוט הוא טובל במקווה והוא מתפלל: ריבונו של עולם, תעזור לי שמה שיצא תחת ידי יהיה לטובה, יהיה לשיפור החברה, וחלילה לא יהיה בו נזק, כך עיתונאי צריך להקפיד שידו לא תהיה קלה על ההדק, שיבין שהוא עוסק בחיי אדם,

גם בחייהן של אותן בנות שנפגעו, ולהגן על אותן בנות שעלולות להיפגע. ולכן אין ספק שהקמפיין הזה היה ראוי, וטוב שהוא נעשה, ואני מגבה את כל אותן בנות, הנשים,

ואף על פי כן אני חוזר ואומר:

אבל ידע כל עיתונאי שהוא עוסק בחיי אדם, בחיי נפש, והוא עלול לסכן, וגם אם אדם לא מתאבד, הוא פוגע בנפשו של אדם, ויבחן וישאל את עצמו אלף פעמים לפני מה שהוא עושה אם הדבר הזה יקדם או אם הדבר הזה נובע מאיזה יצר רכילותי.

תודה רבה. ג'מאל זחאלקה,

א-נאאב טלב אבו עראר, א-נאאב טלב אבו עראר,

נחמן שי. אורי מקלב.

נחמן שי, תפדל.

אני הייתי פה. אה, אוקיי. אז תאזין לי שלוש דקות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות לממשלה ולבקש, אל תפריע, עיסאווי. שיעכבו את הליך הגירוש של העובדים הזרים,

לא אכפת לי איך קוראים להם, אבל יש 36,000 איש

במדינת ישראל שטרם עזבו וטרם הועזבו, וראוי ונכון שיישארו עכשיו בארץ. שני דברים אנחנו לומדים בימים האחרונים: האחד, שאותן מדינות שלישיות שאליהן הם אמורים לצאת הן לא מדינות בטוחות. למרות שההוראות של החוק הבין-לאומי אומרות שאי-אפשר להוציא אדם למדינה לא בטוחה, מתברר כי המדינות האלה אינן בטוחות. אני לא יודע אם שולחים אותם אל גורלם, למות,

או לשקוע שוב בחיי דלות שקשה להעלות על הדעת כשמדובר באפריקה. זה כיוון אחד שאנחנו לומדים עליו יותר ויותר. הכיוון השני הוא תנועה פנימית מרהיבה, הייתי אומר, ומעודדת, של חוגים שונים וקבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית, רופאים, אנשי רוח, מרצים באוניברסיטאות וניצולי שואה ועוד ועוד, כל יום אנחנו קוראים על קבוצה כזאת, קבוצה אחרת. אני חושב שזה מוכיח שהמצפון של החברה הישראלית עדיין חי וקיים, זה מוכיח שלהיות יהודי במדינת ישראל, יש בזה מחויבות עמוקה לחיי אדם, לגורלם של אנשים, זה מוכיח שגם אם אותם אנשים שכתבו, חתמו על כל הפטיציות האלה לא עברו את השואה ולא חצו נהרות וימים כדי להגיע הנה, עדיין פה, בתוך מדינת ישראל, המדינה הבטוחה, הם מבינים שלמדינה הזאת יש אחריות, כן, לפליטים, ושהיא איננה צריכה ואיננה יכולה לגרש אותם. במציאות שאנחנו חיים בה לא ישתנה דבר אם אותם אנשים יישארו או יעזבו, אבל אנחנו נציל 36,000 איש. וכאשר נתייצב בבוא בזמן במקום שבאים אליו, נוכל להגיד שגם היד שלנו הייתה שם כדי להציל אותם. ואני חושב שזאת תהיה זכות גדולה. תודה רבה. אורי מקלב,

אייכלר, אתה תדבר אחרי ג'מאל זחאלקה. בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה. אני שומע טלפון פתוח באולם? לא שלי.

בבקשה, א-נאאב ג'מאל זחאלקה, איבן מדינת כפר קרע. גבירותיי ורבותיי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היא הצעה טובה, והיא נגזרת מהתפיסה הבסיסית

לא אשם אלא אם כן הוא הורשע בבית משפט. חזקת החפות עומדת לאדם עד שהוא יורשע, ממש עד לרגע שהוא יורשע, אבל היישום של העיקרון הזה לוקה בחסר והוא בעייתי. כאשר המשטרה סוגרת תיק מטעמים שאין עניין לציבור, מטעמים של אין אשמה, אין מספיק הוכחות, זה רמז שהאדם אשם במשהו, וכאן הופכת המשטרה, חבר הכנסת אמסלם, למעין ערכאה משפטית, שהיא, איך אומרים? משחררת אדם, סוגרת תיק עם קריצת עין: הוא לא בדיוק חף מפשע, כשזה לא התברר אצל שום גורם, וזה נתון לגחמת הלב של הקצין. אם יש למשטרה ספק והיא לא יכולה להוכיח, היא צריכה להרים ידיים ולתת לאדם ליהנות מהספק. דרך אגב, זו אחת ההנאות היחידות שנשארו. לא נשארו הרבה הנאות בחיים במדינה הזאת. אחת מהן, איך אומרים, עם הרבה בעיות, ההנאה מן הספק, ואסור לה למשטרה לשלול מאדם את ההנאה מן הספק. אם יש ספק, אין האשמה. אם בית משפט לא יכול להרשיע, המשטרה לא יכולה להרשיע, ולכן אנחנו תומכים בחוק הזה. דרך אגב, גם חוק ההמלצות, למה התנגדתם לחוק ההמלצות?

תסביר.

אם חוק ההמלצות היה אוניברסלי, לכלל האזרחים, זה לכלל האזרחים. זה לכלל האזרחים. לא, גם

לא לא, אתה אפילו עד היום לא יודע את החוק.

חוק ההמלצות היה תפור. היה תפור. היה תפור.

הוא בא, איך אומרים? על פי העיקרון, כמעט כל החוקים שנופלים בקטגוריה של hard cases make bad laws, אני מצביע נגדם, וכל החקיקה הפרסונלית, אנחנו מצביעים נגדה, כי יש לנו בעיה עם תהליך החקיקה, ולפעמים לא עם החוק עצמו. והתזמון. אבל בחוק הזה, זה העניין, התזמון. זה פרסונלי, וזה לפתור בעיה בעייתית: הקואליציה בבעיה, אז מחוקקים חוק, ואנחנו צריכים להתנגד לצורה זו של חקיקה. באופן כללי, צריך להקפיד על חפותו של אדם עד שהוא יורשע בבית המשפט.

שוכרן, א-נאאב ג'מאל זחאלקה, אבן בלדת כפר קרע. ישראל אייכלר, תפדל, אבן בלדת בני

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אי-אפשר בערב כזה לדון בגופו של חוק בלי לדבר על הדם הזועק מן האדמה של איתמר בן גל, השם ייקום דמו, שנרצח בכניסה לאריאל על לא עוול בכפו. אבא לארבעה ילדים, מחנך, אדם זהב, אנשים שהכירו אותו מעידים בפנינו, ואני לא צריך להכיר אותו בשביל לדעת שהוא נרצח אך ורק בגלל שהוא יהודי. אם הוא לא היה יהודי הוא לא היה נרצח. אנחנו מדברים היום הרבה על האנטישמיות באירופה ובכל מיני מקומות. איפה יש מקום שרוצחים יהודי בגלל שהוא יהודי? זה לא יאומן כי יסופר. ועוד אומרים שאי-אפשר למנוע דבר כזה. אפשר לשים שומר על כל אדם? בוודאי שלא. אבל בכל העולם כולו יש הרתעה. למה אנשים לא רוצחים אנשים ברוסיה, באירופה, באמריקה, חוץ מאיזה מטורף שמקבל איזה טירוף? אבל בכוונה תחילה לבוא, להרוג בן אדם רק בגלל שהוא שייך לעם שאיננו העם שלי? ריבונו של עולם, לא יכול להיות דבר כזה. לא ייתכן. יש פה אימא, אישה וילדים, והאבא לא בא הביתה, בלי שום דבר. אפילו באזורים מטורפים כמו בעיראק, בסוריה, אנחנו שומעים שאנשים הורגים אנשים שיש להם איתם מלחמה בכוונה תחילה. גם זו זוועת עולם שהעולם צריך להפסיק אותה, אבל לבוא להרוג אנשים על בליינד? הוא לא מכיר אותו בכלל משום מקום, לא איזו נקמה של מישהו על מישהו. הוא הורג אחד בגלל שהוא רוצה לפגוע בעם שלם, ודווקא משום כך אני חושב שגם אם לא הייתה ליהודים מדינה, ובפרט היום, אסור להשלים עם דבר כזה. אנחנו רוצים לשלוח תנחומים למשפחה,

לילדים ולכל המשפחה ולמשפחת הר ברכה על הירצחו של איתמר בן גל, השם ייקום דמו. תודה רבה. איל בן ראובן,

איתן ברושי. דב חנין, אני אפילו לא שואל אם אתה מוותר או לא. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. עמיתיי חברי הכנסת, חבר הכנסת זחאלקה היטיב לתמצת מדוע אנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזאת היא אוניברסלית. היא יוצאת מתוך ההנחה הנכונה שלכל בני האדם יש חזקת חפות והיא מגינה על חזקת החפות הזאת בכך שאם כבר נסגר תיק החקירה נגד האדם, צריך לתת לו את המעטפת הראויה כדי לאפשר לסגירה הזאת להיות מתאימה לנתונים ולצרכים שלו. עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הדקות שיש לי כדי לדבר על הצד השני של בעיית מבקשי המקלט בדרום תל אביב, והיא סוגיית דרום תל אביב. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני מגיע לדבר על דרום תל אביב ממקום של קרבה גדולה מאוד. אימא שלי, היא גדלה כילדה בשכונת כרם התימנים בתל אביב. במשך שנים רבות היא הייתה גננת בגן ילדים בשכונת התקווה בתל אביב. אני מכיר היטב את השכונות של דרום תל אביב, מסתובב בהן הרבה. הילדים שלי, הבנים שלי חיו בשכונות האלה לאורך שנים. אני אוהב את השכונות האלה ואני מכיר היטב ומקרוב את הקשיים ואת הבעיות שיש בשכונות האלה. אלה שכונות שיש בהן ציבור נהדר, נפלא, אבל גם הרבה בעיות חברתיות, הרבה קשיים חברתיים והרבה הזנחה ארוכת שנים, גם של הממשלה וגם של עיריית תל אביב-יפו. ולמקומות האלה, לשכונות המוחלשות האלה, הממשלה בחרה להטיל את הציבור המוחלש של מבקשי המקלט, את אותם אנשים שחצו את הגבול ממצרים. הממשלה בחרה להעביר באוטובוסים, אדוני היושב-ראש, למתחם התחנה המרכזית בתל אביב, ושם נפתחה דלתו של האוטובוס, האנשים התבקשו לרדת מהאוטובוס, ובכך הסתיים טיפולה של המדינה בהם. וכמובן, כאשר משליכים אוכלוסייה כל כך מוחלשת על שכונות שממילא הן מוחלשות, על שכונות שממילא יש בהן בעיות חברתיות קשות, שממילא בהן לאורך שנים התמקדה והתרכזה תעשיית הזנות, שבהן לאורך שנים הייתה אווירה של חוסר ביטחון ברחובות, במיוחד בלילות, ביחס לנשים, כאשר מטילים על השכונות האלה את האוכלוסייה המוחלשת הנוספת, כמובן מייצרים בעיה חברתית קשה ומורכבת. ולכן, חלק בלתי נפרד מההתמודדות שאנחנו צריכים לתת עכשיו היא לא רק עם מבקשי המקלט והיחס האנושי והראוי והנכון להם אלא גם עם מה שקורה בשכונות דרום תל אביב.

הפתרון האמיתי לדרום תל אביב והפתרון האמיתי למבקשי המקלט הוא אותו פתרון,

להתייחס לבני האדם כבני האדם ולהפסיק להסית אחד נגד השני.

חברת הכנסת יעל גרמן, חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת לאה פדידה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, איבן מדינת אום אל-פחם, מתנאזל. חבר הכנסת מיקי לוי מסכם. למה אתה לא אומר שהוא (אומר בערבית: מהעיר ירושלים.) תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתחילת דבריי, וגם בהמשך ובסיכום, אני אודה לחבר הכנסת דודי אמסלם, יחד נולד החוק הזה. לתפיסת העולם של שנינו יכולנו ללכת רחוק יותר ולהגיע לתוצאות טובות יותר לטובת אזרחי מדינת ישראל. עילות הסגירה של תיקי החקירה הן שלוש עילות מרכזיות: חוסר אשמה, חוסר עניין לציבור וחוסר ראיות. אני סברתי, יחד עם דודי, שהיה ראוי לטפל לפחות בעילת חוסר הראיות, או עם זה הסכמנו להתפשר, או בעילת חוסר עניין לציבור, לבטל את העילה הזאת ולסגור את אותו תיק בחוסר אשמה. כי מה הצורך שיישאר אותו כתם, אפילו רק לשבע שנים, לאותו אזרח, ויפריע לו בהמשך חייו?

אחרי דיונים באמת לא פשוטים, כשהתותחים המרכזיים של הפרקליטות הגיעו לוועדה ודנו איתנו, ואף דודי הגדיל לעשות יותר ממני, הלך וישב בפרקליטות לישיבה מול פרקליטות המדינה והגיעו לידי סיכום שאני הסכמתי לו בסופו של דבר, וזה הישג. נכון שזה צעד קטן, אבל זה בהחלט הישג, שעילת הסגירה לא תצוין בתיק עצמו, אלא אם כן החשוד עצמו הביע לכך הסכמה. ראו, זה צעד קטן לעתיד לבוא, ואני מקווה שיבואו חברי כנסת אחרינו, או אולי אנחנו בעוד כמה שנים נבוא ונגיד: בואו, ראוי שנדון בזה פעם נוספת, וגם עילת חוסר העניין לא תירשם אלא תיסגר כחוסר אשמה. מהדיונים האלה, שהיו לא פשוטים ולאורך שעות רבות, יצא דבר מה חיובי בנוסף להסכמת הפרקליטות לכך שאם אין הסכמה מפורשת של אותו חשוד לציון עילת הסגירה: פרקליט המדינה, אשר הבין, חבר הכנסת אמסלם, שבאמת יש כאן איזושהי בעיה אזרחית, חברתית ואפילו משפטית, בנה סרגל מ-1 עד 10, ובו פירט הקלות או משקולות אשר יסייעו לאותו פרקליט שבא לסגור את התיק באחת העילות, יבהירו לו טוב יותר ויורידו מעליו את המשקולת הזאת שכל פעם הוא חש כשהוא צריך לסגור את התיק. הסרגל הזה בהחלט בא ומיטיב עם הציבור, ומאפשר לאותו פרקליט לסגור תיקים ביתר מהירות ולהקל בכך על אזרחי מדינת ישראל. המהלך הזה, בעקבות הדיונים עם פרקליט המדינה, הוא מהלך מבורך, והמהלך הזה שאם החשוד לא הביע הסכמתו לציון עובדת הסגירה, גם היא לא תירשם, גם זה מבורך. אני סבור, דודי, שבעוד שנה, שנתיים, אחרי שהחוק הזה יצבור קצת ניסיון, נצטרך לדון בזה מחדש ולדון גם באפשרות של סגירת התיק בעילת חוסר עניין לציבור כעילה באמת ראויה, אולי לא בכל המקרים, אני לא יודע כרגע, עילה שראוי לסגור את התיקים בעילה של חוסר אשמה. אני מודה לך על כך. תודה רבה לך על כך. ועכשיו, חבריי חברי הכנסת, באמת גם על היוזמה וגם, משהו עשינו פה, לא מושלם. נעשה את זה בסיבוב הבא, אני מקווה.

כל הזמן, מאז חוק המרכולים, אתם מרגיעים אותנו ואומרים לנו: לא יהיה, ולא זה, ואשדוד, וזו רק סנונית ראשונה.

העיר כפר סבא, אדוני היושב-ראש,

העיר כפר סבא ביצעה ביקורת, זה לא בעיה של חוק המרכולים.

ראש העיר, זה לא חוק המרכולים. אין שום קשר לחוק המרכולים. תגיד את האמת. אני לא יודע. אתם יודעים מה? אני אגיד גם את מה שאתם אומרים, בסדר? ואני אומר, אומרים לי כאן חברי הכנסת שזו יוזמה של ראש העיר. אז אני באמת לא יודע אם זה יוזמה של ראש העיר. יחליטו תושבי כפר סבא אם הם רוצים לסגור את אותו מתחם קניות שהתחילו לחלק בו קנסות והזמנות לדין. עסקים במתחם קניון אושירה, נשלחה אליהם דרישה לקנס מעיריית כפר סבא, מהתובע הראשי של עיריית כפר סבא. והינה, כנראה שאנחנו צפויים להפגנות שבת נוספות, ולא רצוי שנהיה במקום הזה. אני אומר את זה בפה מלא, לא רצוי שנהיה במקום הזה. זה מפלג אותנו גם כאזרחים, גם כעם, וראוי שכל אדם באמונתו יחיה, ואם רוצים לקנות, שיקנו, ואם רוצים לשמור, שישמרו. אבל איך שלא יהיה, אווירת החוק הזאת סחפה אותנו למקומות לא רצויים. עדיין לא תמו קולות ההצבעה בחוק המרכולים המיותר, וההפגנות והקנסות בעיר אשדוד, והינה, מצטרפת עיר נוספת למצעד הקנסות, העיר כפר סבא. התובע העירוני של עיריית כפר סבא שלח לבתי עסק במתחם קניון אושירה, לחלקם התראות ולחלקם קנסות או הזמנה לדין. ראוי שבעיר שהיא כולה, כל-כולה חילונית, ייתנו לתושבים לחיות על פי דרכם ואמונתם. אני קורא לראש העיר להסיר את אותם קנסות מבעלי עסקים בעיר כפר סבא. אין היגיון ואין צורך, אדוני ראש העיר, לגרור את העיר שלך למערבולת נוספת כדוגמת המערבולת של הפגנות השבת בעיר אשדוד. חבריי חברי הכנסת, לעצם החוק. אני קורא לכם: החוק הוא טוב, הוא עושה צדק עם אזרחי מדינת ישראל. אני מודע לכך שהוא לא מושלם, אבל ראוי שנצביע בעד. זה בסך הכול לא משאיר כתם נוסף על אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה.

אנחנו עוברים, רבותיי, להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'

(שינוי פרטי ההודעה על סגירת תיק לעניין עילת הסגירה),

מתנגדים. זוהיר, עבד אל חכים, עאידה, לפרוטוקול, בעד. עיסאווי ואיתן, תודה רבה. לא משנה את התוצאה, זה לפרוטוקול. ההצעה עברה, והיא תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך דיון. אפשר "איתן כבל"? כי זה חס וחלילה יכול להיחשב "איתן ברושי". כשדיברתי הסתכלתי בזווית של 65, ולכן זה לא יכול להיות ברושי. איתן כבל. הצעת חוק שירותי תיירות, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה, סגנית יושב-ראש הכנסת. עליזה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זה יהיה די קצר, הצעת החוק הזאת, כי לפני שבוע אנחנו שמענו פה את ההצעה של שר התיירות יריב לוין, ושמענו את כל המחמאות לשר התיירות שלנו על כל העבודה הנפלאה שהוא עושה. הצעת החוק שלי הולכת להיצמד להצעה הממשלתית, ולכן, אנחנו מעבירים אותה היום בקריאה ראשונה. אני רק רוצה להגיד לכם שההצעה שלי הייתה מאוד מאוד קצרה, והיא מדברת על כך שלפי חוק התיירות, הפעלת שירות תיירות ללא רישיון במדינת ישראל היא עבירה פלילית, ולצידה עונשי מאסר שהיו רשומים בחוק, היו רשומים בלירות, החוק הזה נרשם עוד בשנות ה-60, ולכן הקנס היה בלירות. מה שבאתי לתקן זה רק דבר אחד: לרשום שהקנס שאנחנו צריכים להטיל על העבירה יהיה בשקלים, זה הכול. כל מה שיהיה בתוך החוק: חלוקת הקבוצות,

אני יודעת שסיעת מרצ מתנגדת בגלל הרשות להגנת הטבע,

בגלל שזה חוק לא דמוקרטי, זה חוק השתקה. חוק השתקה. אני לא קוראת לחוק הזה "חוק השתקה". הבנתי, מוסי. אני לא קוראת לזה "חוק השתקה", אבל אני גם לא אתן לאנשים שלא מכירים את ההיסטוריה של המדינה שלי לשקר לתיירים שבאים ממדינות אחרות על מה שקורה במדינה.

נכון, הם באמת מעוותים היסטוריה,

החוק הזה, בעצם אנחנו מדברים בחוק שלי אך ורק על החלפת הקנס מלירות לשקלים, אבל לתוכן החוק אנחנו ניכנס בוועדה של איתן כבל, בוועדת הכלכלה, כשנמשיך לדון בשתי ההצעות, כאשר ההצעה הפרטית תוצמד להצעה הממשלתית. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת עיסאווי פריג'; חברת הכנסת קסניה סבטלובה, מיקי לוי, מוותר. עבד אל חכים חאג' יחיא.

אנחנו מתנגדים,

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני בעד לתמוך במורי הדרך, ואני רוצה שהם ורק הם ייתנו את ההדרכה.

יש לך עוד מעט. יש שני "אבלים": "אבל" אחד, אנחנו לא צריכים להתקיף זבוב בתותחים.

מי שעובר את העבירה לא צריך להיכנס לבית סוהר.

יש קנסות, אפילו בחוק הקודם היה מאסר של שישה חודשים, והיום אנחנו רוצים שזה יהיה שנה.

אפשר להטיל קנס. למה מישהו בא ועושה את ההדרכה? הוא רוצה להרוויח קצת כסף. בסדר, אבל מי שצריך, לכן קונסים אותו, אבל לא מכניסים אותו לבית סוהר. להכניס בן אדם לבית סוהר בגלל שהוא הדריך, שנה, לא משנה.

אפילו אחרי העשירית אני לא רוצה שהוא ייכנס לבית סוהר. גם אני לא רוצה. שלא יעבור על החוק. 2. דיברו בממשלה על זה שיהיה מותר לצליינים, אנשי דת נוצרים יבואו וייתנו את ההדרכה. אם כבר ככה, למה לא מוסלמים? למה לא חרדים? למה לא מדת אחרת? אני רוצה שמורי דרך ואך ורק מורה דרך הם שייתנו את ההדרכות, ומי שעובר על החוק, שיקבל את הקנס שלו ולא ייכנס לבית סוהר. הנושא של כניסה לבית סוהר, אני חושב שהוא צריך לרדת מהחוק הזה. אפשר להגדיל, אפשר להגדיל את הקנס ולדבר על הגדלת הקנס, אבל את העניין של הכנסה לבית סוהר, אני לא חושב שהיא מידתית, והיא לא צריכה להיות בתוך החוק הזה.

תודה רבה. א-נאאב מסעוד גנאים, (אומר בערבית: איפה אבו חאלד?) א-נאאב יהודה גליק, אומר בערבית: מוותר, אילו רק היית מוותר על הכול,) טלב אבו עראר, ג'מאל זחאלקה, א-נאאב, (אומר בערבית: החוק הזה חשוב.) תפדל, ג'מאל. בבקשה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. כמה דקות, ג'מאל? יספיקו שלוש דקות? אה, יספיקו. (אומר בערבית: לא ברור.)

יא זלמה.) (אומר בערבית: לא ברור.) גבירותיי ורבותיי,

(אומר בערבית: הוא מתחיל להגיד: בשם האל הרחום והחנון.) בסם אללה א-רחמאן.

(אומר בערבית: הוא מתחיל להגיד: בשם האל הרחום והחנון.) לתימנים מותר, כי העדה התימנית, למי שלא יודע, היא העדה היחידה בכל העולם שבכתובה שלה הכותרת היא "בשם רחמן". אין עוד עדה יהודית שהכתובה של הנישואין מתחילה "בשם רחמן", וזה לפני האסלאם. לא פלא, הם ערבים.

אני יכול לפרט בעניין הזה הרבה, אבל רק שתדע לך.

כשהוא אומר בסם אללה א-רחמאן א-רחים הוא עדיין צמוד למסורת היהודית התימנית,

אני, תגיד את זה לנורית קורן.

התרבות התימנית, את יודעת את מה שאמר ג'מאל? לא שמעתי עד הסוף. אם הוא יחזור, אני אשמע. כשהיא התחתנה, בטוח בכתובה שלה היה כתוב "בשם רחמן",

כבוד היושב-ראש, רבותיי וגבירותיי חברי הכנסת,

הוא בעייתי, מבחינתי, מסיבה אחת: הוא בא לפגוע במורי הדרך בירושלים המזרחית, נגד החבורה המופלאה הזאת, שעושה עבודה מצוינת. רדפו אותם כל הזמן. השר לשעבר גדעון עזרא, לאחר שעזב את השב"כ הוא בא לכנסת והמשיך לרדוף אותם בטענה שהם לא מספרים לתיירים את הנרטיב הציוני ולא אומרים להם שמסגד אל-אקצא הוא משהו אחר, לא מספרים לתיירים את הנרטיב הציוני על ירושלים ועל מה שקורה ברחובותיה של אל-קודס.

ולכן, האמת היא, למרות שאני יכול לטעון טענות אחרות נגד החוק, הטענות האחרות הן משניות, ולדעתי זה מספיק, זה מספיק כדי להתנגד לחוק, אלא אם כן יוזמי החוק יבואו ויגידו לי שהם מוכנים להחריג ממנו את מורי הדרך בירושלים המזרחית,

הם, אז יש על מה לדבר. כל עוד החוק גורף ופגיעתו העיקרית והכוונה היא לפגוע באותם מורי דרך, אני מתנגד לחוק, וקורא לכל חבר כנסת שאינו תומך בסיפוח ירושלים המזרחית, שאינו תומך בפגיעה באזרחים הערבים הפלסטינים, לא באזרחים, בתושבים בירושלים המזרחית הכבושה, אני חושב שצריך להתנגד לחוק. החוק הזה מנוגד לחוק הבין-לאומי, כי אין חוק בעולם כולו שמתיר למדינה כובשת לשלול פרנסה מתושבי אזור כבוש. אין חוק בעולם, שיכפה, תודה רבה. על אנשים שנמצאים בשטחים כבושים, לא שוללים מהם שום דבר. לאמץ את הנרטיב של הכובש. לכל גבול יש תעלול, לפי החוק הזה. העיקר שיש גבול. מיכל רוזין, איציק שמולי. עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש,

אפשר להתייחס לחוק הזה כאחד החוקים ששמים את הגבולות ומגדירים עיסוק מסוים ולהסתכל עליו רק מהזווית הזאת, ויכול להיות שגם לתמוך. אבל כשמסתכלים יותר עמוק על מה שקיים בשטח, החוק הזה בא למנוע ממי, כן להתעסק כמורי דרך. אני חייבת להגיד, אני מסכימה לדברים שאמר חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אבל אולי מחמת קוצר הזמן ואולי,

גם לדבר על התושבים בגולן, שגם הם סופחו, ונעשו כאילו אזרחי המדינה. בגולן, כפי שידוע, רמת הגולן, הגולן הוא אזור ערבי סורי, ששייך לסוריה, וכל התושבים שם מגדירים את עצמם כסורים.

לעסוק כמורי דרך זה גם דרך לספר את הסיפור שלהם ולספר את הנרטיב, אבל גם לספר את ההוויה היומיומית. עניין מורי דרך הוא, ואני שמעתי אותך, היושבת-ראש, כשנימקת את החוק, אז ג'בהת א-נוסרה,

דאעש,

הוא אזור של דאעש. מי היה נכנס שם?

מזל שאנחנו חיים שם, אחרת מה היה שם? מזל שהישראלים, חברות הכנסת היקרות,

בואו ניתן לעאידה תומא סלימאן להביע את הדעה שלה.

מי היה שולט בסורים? לא חשוב מי היה שולט. זה עניין סורי. העיקר, הדרוזים לא היו שם. זה עניין סורי, זה לא עניין ישראלי.

ככה אני רואה את זה, בדיוק כמו שאני רואה שירושלים המזרחית היא עניין פלסטיני ולא עניין ישראלי. ככה אני רואה את זה, ותפסיקו לצעוק.

תפסיקו לצעוק.

זה לא ישנה את עמדתי. תגידי מתי.

אני עכשיו בזכות דיבור, לא את, מתי? ואולי תירגעי.

את מרגיעה אותי?

אם את תירשמי. כן, יאללה, תרשום.

תני לנו סקירה על ג'בהת א-נוסרה. לא, בינתיים אני לא הזכרתי אף שם מעל הדוכן.

הכוונה שזאת קריאה ראשונה,

אני רוצה להגיד רק דבר אחד: יש גם תיירות אלטרנטיבית, וזה ענף שהוא חשוב מאוד, כי הוא משמיע קול אחר על מה זה ההוויה הישראלית, הוא משמיע קול של אנשים שמסתכלים על המציאות שלנו בצורה אחרת. ואני חושבת שהגיע הזמן לתת באמת את חופש העיסוק בעניין הזה, ולא להכריח אף אחד בצורה מלאכותית לספר רק סיפור אחד ולהביא רק נרטיב אחד ולנתח את המציאות הקיימת רק לפי גישה אחת. אני חושבת שהגיע הזמן הזה. חבל להשתיק את הקולות בצורה כזאת. יכול להיות שזאת לא הייתה הכוונה כשחוקק החוק, אבל אני שמעתי בדיוק מעל הדוכן גם שמציעי החוק לא רוצים שמישהו יספר סיפורים שהם לא אמיתיים על המצב במדינה. אני חושבת שמורי דרך הם לא אנשי משרד חוץ והם לא עובדי מדינה שצריכים לשנן מה שאומרים להם בממשלה,

והגיע הזמן לתת להם לעשות את זה. תודה.

רק הבהרה קטנה: אני דיברתי על כך שהאנשים האלה צריכים לקבל הכשרה מקצועית. לא יכול להיות שמישהו בא ומחליט שהוא יכול להיות מורה דרך. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אחמד, תהיי יצירתי. עד שלוש דקות, אדוני. תודה רבה. האמת היא שיש לי דז'ה וו. ב-2010, גברתי היושבת-ראש, רבותיי חברי הכנסת, היינו פה, ואז היה חוק שתפקידו למנוע, ולפגוע במדריכי התיירות, (אומר בערבית: מדריכי התיירות מירושלים,) ואמר שצריך אזרחות, מדריכים שהם אזרחים, לא תושבים, כדי למנוע מהמדריכים, מדריכי התיירות מירושלים המזרחית, שהם מדריכים מקצועיים, נפלאים, שמכירים את המקום, מכירים כל פינה, כל שביל, כל בית (אומר בערבית: כל שכונה,

תרגמתי. איך שרה שבמקור היא ממרוקו לא יודעת ערבית? תרגמתי את זה. אמרתי: כל שכונה, כול חארה, כל אבן, כול חג'אר, כל סמטה, כול זוקאק. אבנים הם מכירים במיוחד. ולכן, הניסיון לפגוע בפרנסה של אנשים. החוק הזה, כפי שאמרה, ובצדק, היושבת-ראש, יוזמת החוק, הזכיר את הנרטיב, מי יודע את ההיסטוריה, מי לא יודע את ההיסטוריה. אי-אפשר לכפות היסטוריה. אי-אפשר לכפות נרטיב.

בזמנו, אפילו מרכז עדאלה פנה, ב-2010, בנושא הזה, וייצג יותר מ-300 מדריכים, מדריכי תיירות, שעובדים בנושא הזה. לכן גברתי היושבת-ראש, זו הסיבה שכמו שהתנגדנו אז, ונכון, הח"כ לשעבר גדעון עזרא הוא שהוביל את הקמפיין נגד מדריכי התיירות הפלסטינים בירושלים המזרחית, פי אל-קודס, נמשיך להתנגד וביתר שאת גם להצעת החוק הזאת, למרות הניסיון לשנות לירות לשקלים, אבל היא מחזקת את החוק ותוקפו נגד המדריכים.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין אינה נוכחת, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, מוותר, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חברת הכנסת שרן השכל, מדברת? בבקשה, עד שלוש דקות, גברתי, לרשותך.

חברי הכנסת, עליתי לדוכן כדי לדבר בעניין של מה שחבר הכנסת דב חנין ואחרים התחילו לדבר פה אחד אחרי השני: ההשוואה האומללה הזאת של השואה לגירוש של מסתנני או מבקשי העבודה שהגיעו למדינת ישראל כדי לשפר את חייהם. אני חייבת להגיד כמה דברים: זה כואב. כואב לשמוע התבטאויות של חברי כנסת מהאופוזיציה, אחד אחרי השני, שלוקחים את השואה, שואה היא משהו, תראו, אי-אפשר לבוא ולזלזל בזה. אנחנו עם שעבר זוועות, שנרצח באירופה, הורים, סבים, ילדים, נשים, גברים. האנשים שברחו, היהודים שברחו ממדינות אירופה, ברחו להציל את עורם בכל מדינה שתקבל אותם, ולא משנה מה זה היה. הם ברחו ממכונת השמדה, הם ברחו ממוות כדי להציל את עורם. באים לפה עכשיו חברי כנסת ומשווים את זה לגירוש של מסתנני עבודה? אני שמעתי גם את ראש ממשלת אריתריאה, שדיבר בכלל במונחים שלא צריך לתת להם 3,500 שקל אלא 50,000 דולר בשביל הגירוש שלהם, מונחים כאלה. האנשים האלה,

עם כל הכאב והצער, באמת חוזרים למקום, למדינה נחשלת, מדינה שבה יש חוסר, אין עבודה ואין מזון, ועם כל הכאב והצער, יש מיליונים כאלה באזורים הללו. האם זה אומר שהם בורחים ממכונת מוות והשמדה? איך אפשר להשוות את זה לשואה?

עם כל הכאב והצער, מדינת ישראל לא יכולה לקלוט אותם. היא לא יכולה גם לקבל אליה עוד מיליונים שיש באפריקה בדיוק באותו מצב. הדרך היחידה לשפר את מעמדם היא לבוא, אולי כמו תוכניות "משב" או תוכניות אחרות שמשרד החוץ מביא למדינות הללו על מנת לשפר את כלכלתן, לשפר את יכולתם הכלכלית במדינות האלה. אבל לבוא ולקבל אותם לתוך מדינת ישראל הוא משהו בלתי אפשרי, וההשוואה הזאת שאנחנו שומעים מחברי כנסת, מאנשי ציבור, מאנשים אחרים, שמשווים את הדבר הזה לשואה שעבר העם היהודי באירופה, היא פשוט זלזול ופשוט גורמת למושג "שואה" להיות כל כך מועט או כל כך קטן לעומת מה שהיה. הגיע הזמן להפסיק להשתמש במונח הזה בצורה יומיומית ולהתייחס אליה כמו שהיא באמת,

עוול נורא שקרה לעם היהודי.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, זוהיר בהלול, אמיר אוחנה, מיכאל מלכיאלי,

אורלי לוי אבקסיס, עמר בר-לב. אכרם חסון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום נפגשתי עם ראש עיריית טייבה שועאע מנצור, שהגיע לכנסת ודיבר איתי על הכביש שמחבר את טייבה ואת טירה וקלנסווה וכוכב יאיר ומכמה יישובים יהודיים למרכז הארץ, כביש 444. הכביש הזה, לפני כשלוש שנים שר התחבורה הבטיח ואמר שישנו תקציב של 170 מיליון שקל כדי להרחיב את הכביש, שמשרת 200,000 תושבים. בכל יום עוברים על הכביש הזה 50,000 כלי רכב. ראש העיר הגיש הצעה שהתקבלה על ידי חברת מע"צ, נתיבי ישראל, להרחיב את הכביש בסך הכול 1,700 מטר ולחסוך שלוש שעות פקק כל יום ל-200,000 תושבים. מאז לא נעשה שום דבר, למרות שיש מדידה ויש הכול וצריכים להתחיל בעבודה. יותר גרוע, חברת נתיבי ישראל הציבה שלט במקום שהכביש הזה הולך להסתיים מבחינת העבודות והכול בנובמבר 2019, כאשר עוד לא התחילו בכביש הזה, וכפי שאמרתי, שלוש שנים. רציתי כאן להעלות לפניכם סוגיה של משרדי ממשלה שלא עוקבים ולפעמים פקידים שמזניחים את העשייה ואת העבודה, גם כאשר חברי כנסת מחוקקים כאן ומנסים לקדם הרבה דברים. לצערי הרב אנחנו מדינה שמצטיינת בביורוקרטיה מיותרת, שגורמת נזק לאזרחי מדינת ישראל, ששלחו אותנו לכאן וחשבו שאם אנחנו נקבל החלטות, ההחלטות ייושמו, כאשר ישנו תקציב. מה שמפליא אותי, אדוני היושב-ראש, זה ש-170 מיליון שקל הוקצבו לכביש, לא דובר על תקציב אלא הוקצבו לכביש, אגף ההנדסה בחברת נתיבי ישראל סיים את התכנון, סיים את הכול, יש תוואי לכביש, אבל לצערי הרב, עד עצם היום הזה זה לא בוצע.

תודה רבה. דוד אמסלם, תמר זנדברג, עפר שלח, אורי מקלב, יעל גרמן, מנחם אליעזר מוזס,

נורית קורן. כן, אני עולה. פעם אחת, כל הכבוד. זה המרד הפמיניסטי של נורית קורן, זה המרד? רחל עזריה, זה המרד? יש להם מרד אחר. מוותרים, מוותרים, מוותרים, ולה נמאס.

השרה מירי רגב, חבריי חברי הכנסת, ביקשתי לעלות ולדבר היום כי היום הלך לעולמו חבר טוב שלי, חבר שאולי יש אנשים בבית הזה שמכירים אותו, החבר איציק ג'רופי מראשון לציון, איש אשכולות, איש שעבד בהסתדרות, והיה איש, רק ללמוד ממנו. לצערי, הוא הלך לעולמו בטרם עת, וצריך להגיד ברוך דיין האמת ושתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אני רוצה לפרגן לך, חברת הכנסת פלוסקוב. הצעת החוק הזאת היא הצעה מאוד חשובה. מדינת ישראל משקיעה הון בשגרירים, נספחים ודיפלומטיה ציבורית, ומשרד התיירות עושה עבודת קודש בתחום התיירות הנכנסת, וגם משרד החוץ והמשרד לעניינים אסטרטגיים, כולם עושים עבודה מצוינת. אבל אל תטעו, מדובר בנושא אסטרטגי ראשון במעלה עבור מדינת ישראל. אנחנו משקיעים משאבים אדירים בתחום המיתוג והדיפלומטיה הציבורית ברחבי העולם אבל רגע, שכחנו משהו, פרצה קטנה כזאת: האנשים שאותם מייצגים ההם, שעשו מהומה בעת ביקור רשמי כל כך. באופן כללי, אני בעד הורדת הרגולציה, אך כמו כל תחום, יש להבדיל בין הסרת חסמים חסרת אחריות לבין מזעור ההתערבות הממשלתית. במקרה הזה אין לנו ברירה. מדובר באינטרס לאומי. השיקול הכלכלי וחופש העיסוק אומנם חשובים, אך ביטחון המדינה חשוב יותר. ואל תטעו: תיירות נכנסת היא עניין של ביטחון המדינה. כל תייר שנכנס לארצנו היפה צובר כאן מידע, כל תייר שמגיע צובר חוויות, ואת כל המידע והחוויות שהוא עבר כאן הוא מצליב עם הנרטיב השקרי שמופץ חדשות לבקרים. אם חפצי חיים אנחנו, אם חפצי אמת אנחנו, עלינו לתת לתייר שנכנס לראות את ישראל כמו שהיא, גן עדן מוקף שנאה ומוות. אסור לנו בשום פנים ואופן להפקיר אף לא תייר אחד בידיה של התעמולה הפלסטינית, אסור לנו להפקיר אף תייר אחד לשטיפת המוח הנבזית שלהם. מכאן אני קוראת לכל הנוגעים בדבר: העבודה היא של כולנו, ליצור חוויה טובה ואמיתית ככל שניתן עבור כל תייר ותייר. החוק המוצע כאן הוא הצעד הראשון להסדרה בענף התיירות.

תודה רבה. ישראל אייכלר, איתן כבל, עליזה לביא, מרב מיכאלי, נאוה בוקר. מוסי רז,

שוכרן, סייד א-ראיס. ראשית, אני רוצה, תפדל, א-נאאב מוסי רז. חברות הכנסת, חברי הכנסת, גברתי השרה, אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להביע צער וכאב על הירצחו של הרב איתמר בן גל, אב לארבעה,

מאז נאומו של טראמפ נהרגו 22 איש, מתוכם שני ישראלים. אני רוצה לדבר על הצעת החוק הזאת. אני לא יודע באמת מאיפה באה הצעת החוק הזאת, ואם באמת כל כוונתה רק לפגוע בערבים, או שהיא לא, אני באמת לא יודע מה המקור, אבל אני רוצה, ממש לא. סליחה, אני לא הפרעתי לכם. תקבל רישיון, תעשה הדרכה. אני לא הפרעתי לכם. אני רוצה להגיד לכם, תנסו להפריע בשלשות. מה כתוב בהצעה הזאת. אני רוצה להגיד לכם מה כתוב בהצעה הזאת, שתדעו על מה אתם מצביעים לפני שאתם מצביעים. כתוב בה, לדוגמה, המשמעות שלה היא שמורה חיילת בחברה להגנת הטבע, שאיננה מורת דרך, שמדריכה קבוצה, צפויה על פי החוק הזה לשנה מאסר, לכן החברה להגנת הטבע כתבו לנו היום. המשמעות של הצעת החוק הזאת, חבר הכנסת איתן כבל, אדוני יו"ר הוועדה, היא שאם לדוגמה יפנו אליך סטודנטים מאוניברסיטה בחו"ל ויבקשו ממך לערוך סיור בראש העין, עיר הולדתך, שאתה מכיר,

יותר מרוב מורי הדרך במדינה, אתה צפוי לשנה מאסר על פי החוק הזה. אם הם יפנו, חבר הכנסת מיקי לוי, אליך, שהיית ניצב, מפקד מחוז ירושלים, ויבקשו ממך שתדריך אותם בירושלים, כי יש לך מה לתרום בירושלים יותר מכמה מורי דרך, אולי לא מכולם, אתה צפוי לשנה מאסר לפי החוק הזה. חיליק בר, חבר הכנסת, אם יפנו אליך, שהיית מזכ"ל מפלגת העבודה, ויבקשו ממך אולי לקחת אותם לראות את המקום שבו נרצח ראש הממשלה רבין, ואולי גם את המקום שבו הוא קבור, אתה צפוי לשנה מאסר לפי החוק הזה.

אתם רוצים להצביע על החוק הזה? באמת אתם חושבים שלא עדכנו מלירות לשקלים רק בגלל שחיכו 38 שנים מיום ששינינו מלירות לשקלים ליום שתבוא חברת הכנסת טלי פלוסקוב לחוקק את החוק הזה? באמת אתם חושבים שזו הסיבה? זה חוק דרקוני. אני קורא מה כתוב פה. אני יודע שהתכוונתם רק לדפוק את הערבים. אני מכיר את השיטות שלכם. לפי החוק הזה, אנשים טובים וישרים צפויים ללכת לכלא. אז יכול להיות שתגידו לי: כן, לא נפעיל אותו על יהודים. אני מכיר את השיטות האלה שלכם.

אני מכיר את השיטות האלה. אבל החוק הזה הוא חוק שאסור שיעבור פה, בבית המחוקקים הזה. רוצים חוק? שר התיירות יריב לוין, חבר הכנסת יריב לוין, הביא הצעה פחות קיצונית, אני חושב שגם היא קיצונית, אבל הרבה פחות קיצונית. היא כבר עברה בקריאה ראשונה. למה אנחנו צריכים עכשיו להעביר הצעה הזויה כזאת? למה אני צריך לסכן מורות חיילות בחברה להגנת הטבע שייכנסו לכלא? למה אני צריך לסכן מזרח ירושלמים? למה אני צריך לסכן כל אחד מאיתנו, כל אזרח ישראלי? אני לא מצליח להבין איך אפשר להעביר הצעת חוק כזאת. תודה. איל בן ראובן. א-נאאב סלאח סעד,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, מכיוון שקודם, על החוק הקודם, על מינויו של ראש הממשלה לשר הבריאות, לא הייתי רשום, אני דווקא רוצה לדבר על זה כרגע. ראש ממשלת ישראל והוד שר בריאותו מר בנימין נתניהו, הגיע הזמן להגיד לך מספיק ועד פה, עד הבריאות של אזרחי מדינת ישראל. במקום להכריז על מצב חירום לאומי ולמנות איש מקצוע באופן בהול לשר הבריאות, אנחנו מתבשרים על הכתרתך לשר הבריאות, בנוסף,

כמובן, חברת הכנסת. אני מאוד מעריך את סגן השר, אבל אני רוצה שר בריאות מקצועי בפועל,

כי מערכת הבריאות קורסת. מערכת הבריאות מאוד קורסת, ואתכם לא מעניין, אותנו מאוד, כאילו בריאות אזרחי ישראל זה עוד עניין חסר חשיבות שמתייקים ושוכחים, שיסתדר מעצמו. בינתיים אזרחים חפים מפשע בבתי חולים, וחדרי מיון ברחבי הארץ משתתפים בעל כורחם במשחק רולטה רוסית שאתה מנהל ולא יודעים מה יעלה בגורלם. אלפי אנשים מתים מזיהומים מדי שנה, קשישים מוטלים במסדרונות חדרי המיון וצוותי הרופאים קורסים. איך אין תקנים, אין תשתיות, ואתה בחזקת נעלם, ממשיך במסעותיך, לבריחה מהמציאות בכל העולם? הגיע הזמן שתגיד את האמת לעם ישראל בפרצוף: הכול מונע רק מאינטרסים ושיקולים אישיים ופוליטיים. פעם אחר פעם אחר פעם הוכחת שאינך מסוגל לנהל קואליציה ולמנות שר ולמנות את האנשים הנכונים, ושהבריאות שלנו היא הדבר האחרון שנמצא בראש מעיינך. רק שנבין פעם אחת ולתמיד. ספר לחברי הכנסת ולאזרחים: של מי האחריות שלך? של ליצמן? אולי של איראן? אולי של חיזבאללה? או שאולי הציבור אשם שהוא חולה? אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה, להתעשת, לגלות אחריות סוף-סוף ולמנות שר בריאות אמיתי, מקצועי, רציני, לטובת מדינת ישראל ואזרחיה.

אני מודה לך, חבר הכנסת סאלח סעד. לאה פדידה? אני מוותרת.

סעיד אלחרומי,

חיים ילין, מיש מווג'וד,

סתיו שפיר,

יוסף ג'בארין, איבן מדינת אום אל-פחם. לכי תגידי לו. לכי תגידי לו. הוא עשה חוק חדש. הוא עשה חוק חדש. אמרתי: אייכלר, מאיפה אייכלר, אגב? (אומר בערבית: מאיזו עיר הוא?) איפה הוא גר? איפה הוא גר? (אומר בערבית: אה, מירושלים. בבקשה, שלוש דקות.) (אומר בערבית: כבוד יושב-ראש הישיבה, ) (אומר בערבית: רק הערבים קוראים לי "יושב-ראש הישיבה". האחרים קוראים לי "כבוד היושב-ראש".) (אומר בערבית: כבוד היושב-ראש,

(אומר בערבית: מה הוא היושב-ראש? יושב-ראש של מה?) (אומר בערבית: חוץ מעיסאווי. עיסאווי, אני צוחק איתו.) (אומר בערבית: כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,) האמת היא שסוגיית התיירות מעוררת אצלי תמיד כאב על מצבה של העיר שהייתה אמורה להיות מוקד התיירות בישראל, העיר נצרת. כשאני רואה שקבוצות רחבות של תיירים שמגיעות לנצרת שוהות שם שעות ספורות, בקושי אוכלות ארוחה אחת בנצרת ואז ממשיכים הלאה, לטבריה, לתבור ולמקומות אחרים, אני שואל: מה קורה כאן? איך זה יכול לקרות שלדעתי העיר הכי חשובה מבחינה תיירותית, לפחות באזור הגליל והצפון, אינה זוכה לתשומת הלב התיירותית שהיא זכאית לה? אחמד, אני ראיתי מה עשית. הוא נהנה מההפקר שהיושב-ראש לא לחץ על הזמן. לא מענישים. מענישים את היושב-ראש. אנחנו מאמינים, תיהנו ותלמדו ותשכילו מדבריו.

במיוחד את.

זאת העדפה מתקנת. למי שלא שם לב, זאת העדפה מתקנת. אין בעיה, חצי דקה שלמה. אהלן וסהלן. לכן, אני קורא לכל אלה שעוסקים בענייני תיירות, גם במשרד התיירות וגם בשטח, שצריך להעניק לעיר נצרת את המקום הראוי במפה התיירותית במדינה, ופשוט צריך להבטיח שכל תייר שמגיע, שלא רק יגיע לשעה-שעתיים ויסתובב בנצרת אלא שהוא יישאר שם, כדי שהעיר הזאת תיהנה גם מההטבות הכלכליות שתיירים יכולים להביא והם מביאים איתם. לכן, אולי הניכור שאנחנו מרגישים כלפי הצעת החוק מתקשר גם לעובדה שבציבור הערבי מרגישים באופן ברור שלמרות הפוטנציאל התיירותי הגדול שטמון בחברה הערבית, במיוחד בגליל ובמיוחד בתוך נצרת, הפוטנציאל הגדול הזה אינו זוכה למימוש. אני לא יכול להתנתק מהעובדה שמדובר בעיר הערבית הכי גדולה בישראל, ולכן לא יכול להתנתק מההרגשה שהעיר הזאת לא זוכה למעמד הראוי לה בגלל מדיניות של אפליה, של הדרה, של היעדר תשומת לב למקום החשוב הזה.

אני קורא לכל מי שקרוב לנושא הזה ומתעסק בנושא הזה לשים לב לכך שהאוצר התיירותי שקיים בעיר נצרת רחוק מלהיות מנוצל. הסוחרים בעיר נצרת אינם זוכים לאותן הטבות כלכליות, הם רק חולמים להיות כמו חלק מאתרי התיירות בטבריה או חלק מאתרי התרבות במרכז הארץ. והמצב צריך להיות ההפך, שכולם יקנאו בנצרת על המעמד התיירותי שלה. אז אני מקווה שהקריאה שלי תמצא אוזן קשבת. תודה ליושב-ראש על חצי הדקה, שעזרה לי להסביר את הנושא.

יש לי שאלה, חבר הכנסת ג'בארין, לא, חבר הכנסת ג'בארין סיים את דבריו,

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חברת הכנסת טלי פלוסקוב מסכמת את הדיון, בבקשה. טלי, תשאלי אותו מה הבעיה שבחברה הערבית גם יציעו, יפה שיפעת אומרת לטלי מה לומר. כי אתה לא נותן לי. אחרי שהוא ירד?

רבותיי, זה מה שקורה כשחברי הכנסת לא לומדים את החוק, אלא אולי שומעים לוביסטים כאלה ואחרים. לכן אני רוצה לעשות סדר. אני רוצה פשוט להקריא לכם מה כתוב בחוק, כדי שלא יהיו פה אי-הבנות, ולא יאשימו אותי שאני הולכת להכניס למאסר חצי מדינה: "בחוק שירותי תיירות, (1) במקום 'קנס 20,000 לירות' יבוא 'קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין'". רגע, אני אתייחס. את משנה את, את מבינה מה זה? "(2) במקום 'קנס 80,000 לירות' יבוא 'קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין'; (3) במקום 'קנס 1,000 לירות' יבוא 'קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין'; (4) במקום הסיפה החל במילה "העבירה," יבוא 'העבירה, זה החוק. עכשיו אני רוצה לתת לכם הסבר. כתוב כאן: "מוצע להחמיר את העונש בחוק". להחמיר זה מלירות להעביר את זה לשקלים. היום בלירות אתה משלם אפס. לא כתוב "להמיר"; כתוב "להחמיר". דקה, דקה. דקה, רבותיי. "מאחר שסכומי הקנסות הקבועים בסעיף 13(ב) לחוק נקובים בלירות, אין בהם כדי להרתיע מפני הפרת חובת הרישוי לפי החוק. כדי להגביר את ההרתעה כאמור, מוצע לתקן את הסעיף לחוק ולהגדיל את סכומי הקנסות הנקובים בו. לפי המוצע, סכום הקנס שבית המשפט יהיה מוסמך להטיל על יחיד שהפעיל שירות תיירות ללא רישיון לא יעלה על סכום הקנס הנקוב בסעיף 61(א)(1)" כמו שאמרתי, והוא יהיה 14,400 שקלים חדשים, ואם מדובר בתאגיד, לא יעלה על 29,200 שקלים חדשים. ואם הם ימשיכו לעבור על החוק, אז יהיה 1,400 שקל ביום. אז איפה אתה מצאת פה מאסר? רבותיי, אני מבקשת לתמוך בחוק ולהצביע בעד החוק הזה. תודה רבה. שולי מועלם, הבנת? שולי מועלם. איפה השר בנט? כי פולין הודיעה שהיא לא נותנת לו להיכנס לפולין. העיקר לדבר. ממשלת פולין הודיעה שהיא לא מאפשרת לשר בנט להיכנס. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון מס'

רחל, זה היה, החוק, שווה חיבוק? מכניס אנשים לכלא. שווה חיבוק? החברה להגנת הטבע לא תכניס אותי לכלא. הכול בסדר. 36 בעד, שמונה מתנגדים ונמנע אחד. הוחלט להעביר את החוק להמשך דיון בוועדת הכלכלה,

תיירות. דיון בוועדת הכלכלה, כן. החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה. יציג את הצעת הוועדה, חבר הכנסת מיקי לוי. אחד מחברי הכנסת הכי פעילים בוועדת הכספים, בעבר כיהן כסגן שר האוצר. בעבר כיהן כמפקד מחוז ירושלים במשטרה. זה לא קשור לחוק, זה קשור לחוק הקודם. קשור לחוק הקודם. קשור לחוק הקודם.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת ועדת הכספים, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק לארבע הצעות חוק נפרדות, כך שכל חלק יכלול את הסעיפים האלה מהצעת החוק: 1. סעיפים 1, 2 ו-7, בנושא חזקת תושבות, 2. סעיף 3, בנושא החזר מס לתושבי חוץ, 3. סעיף 4, בנושא הכנסה פסיבית בחברה נשלטת זרה, 4. סעיפים 5 ו-6, בנושא תיעוד במחירי העברה של נישום שמשתייך לקבוצה רב-לאומית או שעשה עסקה בין-לאומית. הצעת החוק הזאת נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום 9 בינואר 2017, והועברה לוועדת הכספים. הצעת החוק הזאת, מאוגדים בה כמה נושאים שחלקם אינו מן העניין, ובהם תיקון בעניין חזקת התושבות בהגדרה "תושב ישראל", תיקון בקשר לתיעוד במחירי העברה של נישום שמשתייך לקבוצה רב-לאומית או שעשה עסקה בין-לאומית, תיקון בעניין החזר מס לתושב חוץ גם באמצעות פטור ממס ותיקון בעניין הכנסה פסיבית בחברה נשלטת זרה. כיוון שהתיקונים אינם שלובים זה בזה, ועדת הכספים מציעה לפצל את הצעת החוק לארבע הצעות נפרדות, כדי שלא ייכרכו נושאים שאינם באותו עניין בכוח לאותו עניין, תחת גג חוק אחד. זה טוב יותר, זה קריא יותר, זה בריא יותר. אני מבקש מחברי הכנסת להצביע בעד החוק. תודה רבה. לא נרשמו (אומר בערבית ומתרגם:) דוברים, יעני. השרה רגב, לא מקובל ששרה מדברת בפלאפון, שזה הטלפון הנייד,

לא מקובל. לא מקובל. אני אמרתי את זה לשרה רגב כדי להתריע בפני ח"כ יוגב, שלא שם לב אפילו לדיון שמתקיים במליאה. איך תצביע על הצעת חוק קריטית כזאת לשלום האזור אם אתה לא יודע מה? איפה הנדיבות של

על פיצול. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני חבר הכנסת מרגי, היושב-ראש לא הולך היום הביתה? למה? ד"ר טיבי, הביתה, אפשר לקבל גימ"לים? בעד, בעד.

בעד או נגד או נמנע, מה שאתם רוצים. אפשר לקבל גימ"לים, דוקטור? הצעת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז 2017, נתקבלה. אני לא קורא אותךְ לסדר פעם ראשונה. הינה, כולם הקשיבו, זהו? זו סמכות של מי שיושב, 39 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. החלטת הפיצול התקבלה. לוועדת הכספים.

תראה כמה אנחנו מרוכזים, שאנחנו יודעים שהסתיים סדר-היום. החלטת ועדת הכלכלה בדבר פיצול חוק התקשורת (שידורים) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים).

חבר הכנסת איתן כבל. אדוני היושב-ראש, גברתי ואדוני השרים, רשם פרלמנטרי, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אתם רוצים את זה במהיר או באיטי? במהיר. בספיד. אוקיי. הצעת החוק שבנדון נדונה בכנסת התשע-עשרה בקריאה הראשונה ביום כ"ד בחשוון התשע"ד, 28 באוקטובר 2013, והועברה לדיון בוועדת הכלכלה. ביום י"ח בכסלו התשע"ו, 30 בנובמבר 2015, החילה הכנסת העשרים דין רציפות על הצעת החוק, בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993. עניינה של הצעת החוק בהקמת רשות פנים-ממשלתית במשרד התקשורת שתקבל לידיה את סמכויות האסדרה בתחום השידורים המסחריים, הנתונות היום לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ולמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. בין היתר, מוצע בסעיף 22 תיקון לסעיף 6לד3 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982, שקובע הוראות ייחודיות לעניין הערוץ הייעודי בשפה הערבית שקיבל את רישיונו מהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, כמו יתר הערוצים הייעודיים הפועלים היום. סעיף 6לד3 לחוק התקשורת קובע כי הערוץ הייעודי בשפה הערבית רשאי לשדר גם במתכונת של שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין הפתוחים לכלל הציבור, ובלבד שמסר הודעה על כך לשר התקשורת ולמועצה. בהתאם להוראות הסעיף האמור, בתום שנתיים ממועד תחילתם של השידורים כאמור אסדרת פעילותו של הערוץ הייעודי בשפה הערבית אמורה לעבור מהמועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין אל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אך שר התקשורת מוסמך, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות מועד זה, ובלבד שכלל הדחיות לא יעלו על שנתיים. מאחר ששר התקשורת עשה שימוש בסמכותו לדחות את המועד האמור, והוא נדחה בשנתיים עד ליום כ"ג בשבט התשע"ח, 8 בפברואר 2018, הרי שאם לא יתוקן הסעיף יעברו סמכויות האסדרה לגבי הערוץ הייעודי בשפה הערבית, מאותו מועד, לידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בימים אלה מתקיימים דיונים בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44) (אסדרת רישיונות לשידורי טלוויזיה), התשע"ח 2018, הכוללת בין היתר הוראות לעניין אסדרת הערוצים הייעודיים, וביניהם גם הערוץ בשפה הערבית, וקובעת כי כל הערוצים שהיו ערוצים ייעודיים יפעלו כערוצים מסחריים בהתאם לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ובפיקוח מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. מאחר שהליכי חקיקתה של הצעת החוק שבנדון טרם הסתיימו, והליכי החקיקה של הצעת החוק בעניין אסדרת הערוצים הייעודיים צפויים להסתיים עד סוף חודש זה,פברואר 2018, וכדי להבטיח שהעברת כלל הערוצים הייעודיים לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תיעשה ביחד, באופן מסודר, תוך החלה של כללי אסדרה אחידים עליהם, מוצע לפצל את הצעת החוק שבנדון לשתי הצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד מההצעה יכלול את תיקון סעיף 22 להצעה, שעניינו תיקון סעיף 6לד3 לחוק התקשורת, וחלק אחר יכלול את יתר סעיפי הצעת החוק. הכנסת מתבקשת לאשר החלטה זו.

זה היה ברור. זה היה כל כך ברור עד שאין דוברים, פשוט אף אחד, אחרי שאתה דיברת. מדובר בפיצול. מדובר בהצעה חשובה לגבי פיצול, וגם השר תומך בה, ולכן אני קורא לכם להצביע. תפדלו. הצעת ועדת הכלכלה בדבר פיצול הצעת חוק

57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג 2013,

את השרה התורנית. תסיים, בבקשה. הודעה לסגן מזכיר הכנסת. השרה התורנית תשב במקומה. לא. תכריז תוצאה.

39 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט על קבלת הפיצול, והמשך דיון, בוועדת הכלכלה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 67), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הכלכלה.

כל הכבוד. באמת יפה מאוד. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ח, 6 בפברואר 2018, בשעה 16:00.